מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס'

התשע”א

הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין הממשלה התאית המלכותית בדבר גיוס עובדים תאים לעבודה זמנית במגזר החקלאי בישראל, אשרור אמנת רוטרדם בדבר נוהל ההסכמה בידיעה מראש לגבי כימיקלים וחומרי הדברה מסוכנים מסוימים בסחר הבין-לאומי.

תודה למזכירת הכנסת. רבותי, היום לפנינו הצעות אי-אמון של סיעות קדימה, העבודה, מרצ, רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד להביע אי-אמון בממשלה. אנחנו משתדלים לקיים ישיבות כנסת. כמה שהדבר יינתן לנו, אנחנו נקיים אותן. רבותי, אני מזמין את ראשונת המנמקים את הצעות הסיעות השונות לאי-אמון, והראשונה שבהן היא סיעת קדימה. אני מזמין את חברת הכנסת רונית תירוש לעלות ולהביא בפני הכנסת את נימוקיה להבעת אי-אמון בממשלה בכותרת: ממשלת נתניהו פוגעת בנשים העובדות ומתכוונת להעלות את גיל הפרישה לנשים ל-67. גברתי חברת הכנסת, עשר דקות תמימות עומדות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על חוק שחוקק ב-2003 על-ידי מי שהיה שר האוצר והיום הוא ראש הממשלה,

החוק דיבר על כך שגיל הפרישה לנשים יעלה מגיל 62 לגיל 64, ולצורך כך הוקמה אף ועדה בהמשך, ועדת-ניסן. היתה צריכה להיות מוקמת ועדה. היתה צריכה להיות מוקמת ועדה. צודק אדוני היושב-ראש. רק לאחר שהתעשתו כאן, בכנסת הזאת, בוועדת כספים, גם חברת הכנסת פניה קירשנבאום וגם, חיים אורון. חיים אורון, נכון, חבר הכנסת לשעבר חיים אורון, דרשו וביקשו והוקמה ועדת-ניסן, שישבה על המדוכה שלושה חודשים בלבד, ומסתבר היום שהיא לא שמעה את כל מי שרצה להשמיע את טענותיו, ובעיקר את טענותיהן של הנשים, של ארגונים כמו "נעמת" ואחרים, והגיעה למסקנות,

לא היה המנדט שלהם, והמליצה להעלות את גיל פרישת הנשים ל-67. אין לי התנגדות אישית להעלאת הגיל ל-67 כשזה בבחירה, אבל לא כשזה בכפייה, ואני אסביר את מניעי ואת נימוקי.

חקיקת החוק ההוא הובטח להקים קרן לסיוע למקצועות שוחקים, כי הכירו בכך שיש מקצועות שלא ניתן בעליל להמשיך לעבוד בהם עד גיל 67, ומייד אתן דוגמאות. הקרן הזאת, היו אמורים להיות בה 500 מיליון שקלים. נראה שיש בה, אבל אף אחד לא יודע מה נעשה בכסף הזה. וגם לעניין הזה, אני מקווה שלא נזדקק לאיזו ועדת חקירה או למבקר המדינה, אבל זו שערורייה בפני עצמה. לא, לא. אמרתי, למקצועות שוחקים, לאו דווקא לנשים. אני טוענת שצריך פרישה מותאמת מקצוע, ולא מותאמת מגדר. אני רוצה לסבר את האוזן לעצמנו. הרי אנחנו לא באנו לקנטר, בטח לא מפני שאופוזיציה אנחנו, ואני אוכיח בהמשך דברי שלנושא הזה יש קואליציה מקיר לקיר. אם לוקחים את פלחי הגילאים השונים, מוצאים שבגילים 45 54 עובדים 85% מהגברים ו-73% מהנשים. ככל שעולים בגיל, אחוז הנשים שנמצאות בתעסוקה מלאה או חלקית יורד. מ-55 ל-64, שזה מגרד את גיל הפרישה, יש 72% גברים לעומת 53% נשים, ובגיל 65 ומעלה יש 18% גברים לעומת 6% או 7% נשים. כלומר, ברור בעליל שאחוז הנשים שגילן גבוה הוא בהתאם גם יורד, ולא נמצא במשק ובתעסוקה. כשמסתכלים פנימה לתוך המקצועות, מסתבר שבגילים הקריטיים של 55 64, 24% מהגברים עוסקים בתעשייה לעומת 20% של נשים בהוראה,

15% של גברים בשירותים, 26% ברווחה וסיעוד כשמדובר בנשים. למה אני חותרת? אני חותרת לומר שאצל הגילאים המבוגרים יש פחות ופחות נשים מועסקות, ויותר מכך, מי שכן מועסקות, מרביתן מועסקות במקצועות שוחקים, דהיינו בהוראה, דהיינו בסיעוד כאחיות בבתי-חולים, כמטפלות בקשישים ובבעלי מוגבלויות, עובדות במטבחים, עובדות במשק, עובדות בניקיון. אני רוצה שראש הממשלה ידמיין גננת, מורה, אחות, בגיל 66, טרם הפרישה, עושה את מלאכתה נאמנה. מעטות הנשים שיכולות לעמוד בכך. ואם זה מה שאנחנו רוצים להביא לילדי ישראל, או חלילה גם לחולים בבתי-החולים ולקשישים ולסיעודיים למיניהם, זה משקף את פני המדינה. משום שהמהלך הזה הוא לא מהלך חברתי ולא מהלך של רווחה ולא מהלך שבסופו מחפש שוויוניות בין גברים לנשים. זה מהלך כלכלי גרידא. יש בעיה של גירעון בקופות הפנסיה של המדינה, גם בפנסיה תקציבית, גם בפנסיה "מבטחים", גם בפנסיה צוברת. ואיפה פותרים את זה, איך פותרים את זה? על גבי האנשים בכלל והנשים בפרט. יתירה מכך, דבר שהובהר לי רק היום וצריך לחדד אותו לציבור הרחב, גם גיל הפנסיה נדחה כתוצאה מכך. זה לא שמשאירים את גיל הפנסיה. גיל הפנסיה צמוד לגיל הפרישה. כלומר, מי מרוויח? הביטוח הלאומי. הוא לא צריך לשלם קצבת זיקנה, גם לא לנשים שלא עובדות, אגב. אם נבדוק בסטטיסטיקות כמה נשים עובדות, ולא משנה הוויכוחים, כולם מסכימים שבערך 50% מהנשים לא עובדות בגילים הקריטיים הללו. זה אומר שהן לא מקבלות קצבת זיקנה.

אני חשבתי שלראש הממשלה יש כישורים כלכליים ודעתו נתונה לכך. אבל אני לא מאמינה שהוא, עם הידע שלו, הבין שהוא מכניס למעגל העוני יותר ויותר נשים. אנחנו נמצא בקרב הגילאים המבוגרים יותר נשים קשישות, מבוגרות, שנזקקות לקצבאות כאלה ואחרות, כי קצבת זיקנה הן לא יקבלו, אבל אולי קצבה אחרת הן יצטרכו לקבל.

אני ממש לא מצליחה להבין את המהלך הזה. ראש הממשלה מאוד אוהב לבדוק מה קורה ב-OECD. אנחנו מאוד שמחים שהצטרפנו לשם.

ממוצע הגילים נע סביב 60. אשה שפורשת בגיל 62, לא מקבלת קצבת זיקנה. מה היא עושה עד 62 היום? איך הממשלות, היא חיה בקושי. אבל היא יודעת שבגיל 62 היא תקבל סוף-סוף את הפנסיה. מקבלים תמיכת סעד? אני לא יודעת אם היא מקבלת אפילו תמיכת סעד. היא לא מקבלת שום דבר. היא לא מקבלת כלום, לפי דעתי. היא חיה ממה שהיא אולי מצליחה לחסוך. היא מחכה עד שיגיע כבר גיל הפנסיה, שבו היא תקבל את הפנסיה שלה, ולצדה גם את קצבת הזיקנה שלה. במקרה הזה דוחים את שני הדברים. עכשיו היא צריכה לחכות לגיל 67 כדי לקבל גם את קצבת הזיקנה שלה וגם את הפנסיה,

מרבית האזרחים גם שילמו מכספם, לא כולם נמצאים בפנסיה תקציבית. אני רוצה לקרוא לראש הממשלה שימשוך כבר עכשיו ומייד את החוק הזה, ואת הרעיון הנפשע הזה, משום שאנחנו מורגלים בכך שראש הממשלה מזגזג. אני לקחתי את רשימת הזיגזוגים שלו כדי להזכיר לו ולנו, ואני רוצה לחסוך לו את זה. תני לו שיזגזג עד שייפול. בסוף הוא ייפול. אבל אני עדיין רוצה קודם כול להציל את הנשים שאולי גורלן ייחרץ בימים אלו, ואני רוצה להזכיר לראש הממשלה: כשהוא החליט להעלות את המע"מ על פירות וירקות הצענו לו לחזור מהחלטתו זו, לקח לו זמן, אבל בסוף הוא חזר בו. מס הבצורת, בסוף הוא חזר בו.

אני זוכרת את הנאום שלי על 20 האגורות שהוא זלזל בהן, אמרתי לו: על זה תיפול ממשלתך, והוא ראה מה שקרה, והוא חזר בו. הוא חזר בו מבית-החולים, בניית בית-החולים "ברזילי", הוא הסכים עם החרדים לא לבנות, ושוב חזר בו. אחר כך חוק היורדים. החוק הביומטרי של חבר הכנסת מטעם קדימה שטרית. סוגיית ילדי העובדים הזרים, הזיגזוג הזה.

התנצלות לטורקים, ממש אקטואלי,

הוא מוצא דרך כן להתנצל בסוף. הנושא של טייסת הכיבוי. המינוי של מרים פיירברג, כן ימנה אותה לזה, לא ימנה אותה לזה. הבנייה באזור E1. מדינת יהודית כתנאי למשא-ומתן או כתנאי להקפאה,

ראש ה"בונדס". שנת לימודים אקדמית למשוחררים, אני אגיע ל"בונדס". מפת אזורי עדיפות. קיצוץ מענקי איזון, ואחרי זה הוא החזיר אותם. חוק הג'ובים, סגני ראשי ערים. חקירה בין-לאומית בעניין המשט, כן ולא. מינוי שגריר באו"ם, כן או לא, הוא רב עם שר החוץ שלו. אישור להעלות עיתונאים זרים למשט ולתת להם אפשרות להיכנס ולדווח מכאן, כן או לא, בסוף כן. רבותי, וכמובן ה"בונדס" שכבר הוזכר פה, ועוד רבות וטובות. אני רוצה להציע לו, אני דיברתי עם ראש העיר של שדרות. הוא נורא מתוסכל, כי אין על העיר שלו יותר "קסאמים", כמעט אין, ושכחו אותו. אני מציעה לראש הממשלה להפסיק להיטפל לנשים, להפסיק להיטפל להחלטות שבסופן הוא חוזר בו ומזגזג, ולעמול על שדרות, למשל לטייב את התנאים של התושבים שלה, לשדרג את העיר הזאת. ואם לא די בכך, הייתי מחברת את זה גם לרפורמה בתחבורה, שאני חושבת שהשבוע נרבה לדבר בה. אני בכלל לא חושבת שלממשלה הזאת יש איזו חשיבה אסטרטגית, איזו חשיבה ארוכת טווח, כי אילו כן היתה לה, הרי היא לא היתה מזגזגת והיא לא היתה חוזרת בה. אני רוצה לשאול את ראש הממשלה בהזדמנות הזאת, כי הזכרתי כבר את רפורמת התחבורה, מדוע הוא חושב ששכונות שלמות, ואני בעניין הזה אייצג את השכונות של דרום העיר תל-אביב, מדוע הוא חושב שלא מגיע להם להגיע בקו ישיר לאזורי התרבות של העיר תל-אביב, מדוע הם לא יכולים להגיע לאזור של תיאטרון "הקאמרי", של האופרה, של מוזיאון תל-אביב. אולי הוא חושב שהם לא נזקקים לזה, אולי הם לא צורכים את זה מספיק, אני לא יודעת,

אני אומרת לך, אדוני יושב-ראש הכנסת, אין פה חשיבה, יש פה תרבות של "שלוף". מביאים לו, לראש הממשלה, איזה רעיון, איך הוא יכול להגדיל את קופת המדינה, את אוצר המדינה, ומייד הוא קופץ על זה. גם אם זה להכניס את היד באופן הכי עמוק לכיסו של כל אזרח בישראל, ובמקרה הזה לנשים. תראו, ראש הממשלה מאוד אוהב לקרוא סקרים, אני מציעה שיעשה סקר כמה נשים בישראל לא תבחרנה בו, כמה גברים לא יבחרו בו, כמה עניים לא יבחרו בו וכמה אנשים ממעמד הביניים שהולך ונשחק לא יבחרו בו. אני מציעה שוב לראש הממשלה למשוך את החוק, ומייד, להשאיר את גיל הפנסיה כבחירה של נשים, אם הן רוצות לסיים את עבודתן בגיל 67 או לפני כן. אני טוענת שלוועדת-ניסן לא היה מנדט להחליט מה שהיא החליטה, ואני גם טוענת שלראש הממשלה אין מנדט להחליט להעלות את גיל הפרישה לנשים. ואם הוא לא משוכנע, ותרשה לי עוד 30 שניות כדי להזכיר לו מי בקואליציה שלו לא מתכוון לתמוך במהלך הנורא הזה: לימור לבנת, אורית נוקד, השרה לימור לבנת, השרה אורית נוקד, סגנית השר גילה גמליאל, יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה ציפי חוטובלי, חברת הקואליציה פאינה קירשנבאום, וגם שר החוץ שלו, אביגדור ליברמן, ואם יורשה לי לומר, גם ש"ס לא יצביעו. לכן מוטב שייקח את החוק עכשיו, יודיע כאן, היום ועכשיו, שהוא מושך את החוק הזה, והנשים בישראל תוכלנה לצאת לפנסיה בגיל 62, כפי שהיה במשך שנים. עוד מעט. חבר הכנסת מולה, מייד אני אסדר לך פגישה עם חברת הכנסת תירוש ותוכל להביע את דעתך. כבוד השר יצחק כהן, המשמש סגן שר האוצר, בבקשה, אדוני.

חברי חברי הכנסת, שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ הקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים.

ד"ר אודי ניסן. הוועדה הציבורית כללה נציגי ציבור, ממשלה, בנק ישראל, מעסיקים, עובדים ועובדות. הוועדה נתבקשה לבחון את הגיל שבהגיעה אליו זכאית אשה שנולדה בשנת 1950 ואילך לפרוש מעבודתה בשל גילה ולקבל, בהינתן תנאים מסוימים, גמלה בשל פרישתה מעבודתה.

משכנע. אנחנו מקשיבות, כבוד השר. חכה, אתה תשתכנע. זה עוד ארוך, חכה, אתה תשתכנע בסוף. ועדת-ניסן בחנה את גיל הפרישה לנשים בשים לב, בין השאר, להשלכות הכלכליות, ואת צודקת, התעסוקתיות והחברתיות לחלופות השונות לגיל פרישה של הנשים, ליכולתו של משק המדינה, להשפעות השונות של העלאת גיל הפרישה לנשים מ-60 ל-62 ולשינויים ורפורמות שנעשו בנושא גיל הפרישה בעולם בעשור האחרון. כחלק מעבודת הוועדה פעלו כמה תת-ועדות: תת-ועדה בנושא שוק העבודה בראשות ד"ר קרנית פלוג, אשה, המשנה לנגיד בנק ישראל, תת-ועדה בנושא דמוגרפיה בראשות מר אייל אפשטיין, וכן תת-ועדה בנושא השלכות תקציביות ואקטואריות בראשות הגברת אסתר דומיניסיני,

היא כבר אמרה היום משהו אחר. ובראשות ד"ר אודי ניסן. לדיוני הוועדות השונות הוזמנו מומחי תוכן שונים מהממשלה ומחוץ לה. כמו כן פנתה הוועדה לציבור הרחב להביע את עמדותיו בנושא גיל הפרישה הראוי לנשים, וקיבלה עשרות פניות מאזרחים וארגונים שונים.

אדוני היושב-ראש, דנה בעמדות השונות אשר הובאו אליה, ואף קיימה שימוע לכמה ארגונים מרכזיים לצורך קבלת הבהרות לעמדתם בנושא.

משנסתיימה עבודת הוועדה בנושא חשוב זה, יש לתת פרק זמן ללמוד את המלצות ועדת-ניסן. לאחר מכן יתקיים דיון, אתם יודעים איפה? פה, אצלכם, בכנסת. אתם תדונו בזה, בוועדת הכספים, החל בחודש ספטמבר. ועדת הכספים צריכה לאשר. השרה לבנת ביקשה את הדוח מיושבת-ראש ועדת השרים לענייני מעמד האשה. אבל בסופו של יום הדוח יגיע אליכם, ואתם תדונו, וועדת הכספים בסוף תחליט. הדוח מרוח על פני כל העיתונים. האחריות עוברת לכנסת. הממשלה, גם אם היא תאשר, צריכה את אישור הכנסת. אם אכן הדבר נכון, ודאי הכנסת, למה זה ב"שושו"? למה זה הגיע רק לעיתונים לפני שזה הגיע לוועדת כספים, נדמה לי שלא הממשלה הזאת היא הראשונה שהמציאה את האפשרות ללכת לעיתונים לפני שמדברים עם מישהו. היא לא יכולה לרשום פטנט על זה.

זה יגיע אליכם,

ודאי ידונו בזה דיון מאוד ענייני, מאוד מעמיק. בסופו של דבר תקבלו החלטה, ואנחנו נכבד את החלטות הכנסת.

אנחנו נכבד את החלטות הכנסת. הוא עונה לך עכשיו, חברת הכנסת תירוש. השר לא עומד פה בשאלות ותשובות. הוא יגמור, אתם תבקשו לשאול שאלות? אם יסכים אאפשר לכם. אבל הוא עונה כרגע לחברת הכנסת רונית תירוש אשר ייצגה אתכם בצורה המפורשת ביותר בנושא שאתם החלטתם לשימו על סדר-היום. הוא גם הסכים מאתמול להיום לבוא ולענות תשובה על העניין הזה. כי בדרך כלל רק מה שביום רביעי,

לא משהו טכני, מאוד מהותי. הוא נותן לכם

הלוא אתה חבר פעיל בוועדת כספים, אני מכיר אותך, ואתה נכנס לעומקם של דברים, אתה מקלף את הבעיה ומגיע לשורשו של עניין, ואתה לא נותן לשום נושא לעבור בלי שתביע את דעתך. בסוף, אתה יודע, אתה מאוד משכנע. אז אני אומר לך, שאנחנו נכבד את החלטות הכנסת,

שנקרא לרדת מהעץ בצורה אלגנטית. לא דיברתי על התוצאה, דליה. כאשר יאפשרו לנו לנהל ישיבת כנסת כפי שצריך בחברה תרבותית,

כל זמן שיפריעו, לאנשים שאני לא יכול להעיר אני לא אעיר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. בזמנה החליטה הממשלה שוועדה תחליט האם להעלות את גיל הפרישה לגיל 64, והממשלה לא הקימה ועדה משום שהיא רצתה להביא למצב שגיל 64 ייקבע כגיל הפרישה. בא חבר כנסת עם חברי כנסת אחרים מטעם ועדת הכספים והציגו שאלה בפני הממשלה מדוע לא תקימו ועדה אשר תבוא ותברר, האם צריך להעלות ל-64 או להשאיר ב-62. ופתאום אנחנו מתבשרים על 67. האם לא רואה המשרד בעניין זה איזו סטייה מהמנדט שהכנסת נתנה? כי הממשלה, מה ביקשה לעשות? היא ביקשה לא להקים ועדה על מנת שגיל הפרישה ייקבע ל-64. באה הכנסת וזעקה, ואז הממשלה נענתה לה לבוא ולברר האם לא להשאיר זאת ב-62. והנה, היא פתאום הטילה איזו מטלה והעבירה אותו ל-67. השאלה שלי היא האם אין כאן סטייה מבחינת כל המערכת שבאה ומקבלת החלטות. אבל ככה האוצר מתנהל. זה בדיוק העניין, ככה האוצר מתנהל.

אדוני היושב-ראש, הוועדה סיימה את עבודתה. אנחנו צריכים פרק זמן ללמוד את הנושא, ללמוד את המסקנות שלה. לאחר מכן אנחנו נביא את זה למוסד המכובד הזה שנקרא הכנסת. תודה רבה. האם אדוני רומז שאתם מוכנים למשוך את זה? אני לא רומז לשום דבר.

לא עונה. זכותך המלאה, תודה רבה. אדוני עוד חוזר הנה לשתי הצעות נוספות. הואיל ושתי ההצעות, השנייה והרביעית, עניינן נוגע לאותו נושא, השר ישיב יחד. לכן אני מקדים את הצעת האי-אמון המכוונת לשר יוסי פלד, שעניינה אוזלת ידה של הממשלה לנוכח גילויי המרי והאיום הגובר על שלטון החוק, כפי שתבוא לידי הנמקה על-ידי יושב-ראש סיעת מרצ, חבר הכנסת אילן גילאון, אשר עולה ובא לנמק את נימוקי הרצון להביע אי-אמון בממשלה מטעם סיעת מרצ. מכובדי היקר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש היקר. ישיב השר יוסי פלד. כבוד היושב-ראש, כבוד השר פלד, חברי וחברותי חברי הכנסת, כבוד השר יצחק כהן, לעולם לא אאפשר להפריע לך כשאתה מדבר. ודאי שלא. השר כהן גם לא מפריע לי, אדוני. אני רוצה לומר שאין אפילו קמצוץ של ציניות או של סרקזם בדברים שאני רוצה לומר עכשיו, היום. בדרך כלל לא, אבל לפעמים מתגנבת נימה, והיום לא ככה, ציניות, ציניות.

אתה יודע שאני לא נוקט את הדרך הזאת. סרקזם, ציניות זה מספיק. ביום שלישי בשבוע שעבר יצאתי,

ממשכן הכנסת בדרכי הביתה לאשדוד, ובדרך צבאו אנשים על בית-המשפט. אני בכלל, אדוני, נכנס ללחץ כשאנשים צובאים, בכלל צובאים. אם יש לי חשש, ולפעמים אני מאבד את התקווה, זה כשאני רואה על המרקע תמונות של המון צובא ומסתער על מוסדות ומניף דגלים, ובגרון ניחר קורא קריאות בצווחות. ואני, לומר לך את האמת, נלחץ, ונדמה לי שגם אתה. אז לפעמים אני מאבד את התקווה שבכלל אפשר להגיע לאיזו הידברות ולעשות איזה דבר. בדרך כלל יש לי נטייה לנחם את עצמי בכך שאני מייד מעביר את עצמי, וכך עשיתי גם כשירדתי מירושלים לכיוון הבית, מנחם את עצמי בזיכרונות מן העבר. בדרך כלל אני תמיד נכנס לאסוציאציה של התמונה של אותו איכר עם כובע רחב שוליים שהיתה בבית-הספר על הקיר, ויפה מתאר את זה המשורר עלי מוהר בשירו "שיעור מולדת": "אז בבית-הספר על הקיר תמונה. האיכר חורש בה את האדמה, האיכר יצמיח לנו לחם". זה לפי מנגינה של שיר פולני. הנה, אז יצא שכרנו.

הפולנים תרמו מאוד, וגם מנגינה יפה. כדי "שנהיה גדולים". זה למדתי, לא ידעתי. כאן בבית-הספר, "על הקיר תמונה". זאת נעימה פולנית מקורית. זאת אחת התמונות היפות כשאני חושב על אידיליה של מדינה שאיכר חורש את האדמה כדי שיצמיח לנו לחם. וזה כמובן הקונטרסט הגדול ביותר לתמונה שראיתי לגבי אותם אנשים שצובאים על בית-המשפט לפני שבוע כאן, ונדמה לי שעכשיו, בעוד אני מדבר כאן, צובאים אנשים על בית-המשפט בדיוק בגרון ניחר כפי שזה היה אז. אני שואל את עצמי, אני שהתחנכתי על "המתמיד" של ביאליק והכרתי את הדרך לתורה ועבודה ותורה בדרכי נועם, על זרח ורהפטיג ועל אנשים כמו חיים שפירא, ושלא לדבר על יוסף בורג. אז אני שואל את עצמי, איך מזרח ורהפטיג, ואיך מהמפד"ל, "הפועל המזרחי", נולד הדבר האיום והנורא הזה, ה"אל-קאעידה" היהודי הזה, שאני רואה אותו צובא על בית-המשפט? מה קרה כאן?

איפה הדברים הידרדרו? באיזה קצב הידרדרו? איפה לא שמנו לב לגולם שקם על יוצרו? איפה הדבר הזה בדיוק קרה או באיזה שלב זה התחיל? איך זה יצא משליטתנו כאשר אנשים שמתקראים "רבנים" בעיני עצמם, בעיני צאן מרעיתם, וצאן מרעיתם הוא הצאן הצווח והצובא על בית-המשפט, אלה שבקלות דעת,

אמרנו שהם אזובי הקיר, והדחקנו הרבה מאוד חשבונות, חשבונות אמיתיים שהיינו צריכים לעשות, חשבונות כמו בתקופה של ביתניה-עילית שצריך למרק את הנשמה בהם, ומתוך איזה חשש שלא להדליק מדורות חינם ולא לעורר שנאת חינם. למעשה, הדחקנו דברים מתחת לשטיח של מציאות קיומנו, והפירות שאנחנו קוצרים זה אנשים, עובדי ציבור, שמקבלים את משכורתם מן הציבור והולכים וחותמים ונותנים השראה לספר שלא פחות ולא יותר, בסך הכול מתאר איך צריך להרוג את הטף שאיננו יהודי במידה שהוא מסכן את קיומנו כאן. ואז אומר אחד מעוזרי הרבנים שחקירה זה כמו חתונה, הזמנה לחתונה:

לא ירצה,

דבר שאדוני ודאי לא היה מרשה לעצמו, ולמעשה, אף אחד מן היושבים כאן לא היה מרשה לעצמו.

מותר לאנשים מסוימים שבכל מקום אחר בעולם היו מקבלים את העיקרון של דינא דמלכותא דינא, בכל מקום אחר בעולם. ואילו כאן, במדינה הזאת, הם אותם אנשים, אותו ציבור שנקרא היום חרד"לי, מזמזם ומפזם את ההמנון,

זה היה אתמול בהפגנה שנתנה תמיכה ברב יוסף, וההמנון של נטורי-קרתא, ההמנון האנטי-ציוני, כלומר הדבר הזה שמטיל דופי בקיומנו כאן, האנשים האלה שאומרים שקודמת תורה לחוק,

בבית הזה, תשאל את יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט מה הוא חושב על זה. אני אגיע ליושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דודו רותם, שעדיין שולח תביעות מטעם הקבוצה הזאת, של "נאמני ארץ-ישראל", בשם דודו רותם ושותפים, אותו משרד שהוא היה חבר בו בעבר, כל זמן שהוא לא רק יושב-ראש ועדת החוקה, אלא הוא גם חבר בוועדה למינוי שופטים, והוא שולח עדיין, בחירת שופטים. בחירת שופטים, תסלח לי על המינוחים הלא-מדויקים שלי, ועדיין חבר הכנסת דודו רותם שולח את המכתבים האלה, אף שוועדת האתיקה אסרה עליו לשלוח אותם כך,

נבחר על-ידי הכנסת. אני מציע קודם כול שתלמד את העובדות. יש לי העובדות ביד, אדוני. אתה אומר שדודו רותם שולח. דודו רותם לא שולח מכתבים. הוא אמר שאתה חבר בוועדה לבחירת שופטים, כי הוא לא יודע, הכנסת בחרה אותך, אז מה הטענה נגד העובדות? הוא דייק בעובדות.

זו לא הנקודה, כי הוא לא חבר הכנסת היחיד שמאיים. שמעתי את כצל'ה, חבר הכנסת יעקב כץ, שאומר: חכו חכו,

כשנגיע לשלטון, אנחנו נגמור חשבון עם כל אלה שהתריסו בפני רבנים, חכו חכו, תראו מה יהיה כשתהיה פה מדינת הלכה. לא מזמן שמעתי שנסראללה, הכיוון שלו ללכת לחליפות אסלאמית, אדוני, ואנחנו פה מדברים על "אל-קאעידה" יהודי. וכאשר אני רוצה לחשוב איך הגולם קם על יוצרו, אני מסתכל על השר נאמן, שאיננו נותן גיבוי לעובדים שלו במשרד המשפטים, לפרקליטות, מול התרת דם, אשכרה התרת דם, שעליה חתומים כל מיני אנשים שמקבלים את משכורתם מהציבור. והוא הולך למערת המכפלה, ובזמן תפילה בריונים שמסתובבים כאן, בבית הזה, שנכנסו באמצעות הסוס הטרויאני הכהניסטי שנכנס הנה, הם שמאיימים עליו. וראש הממשלה, בקול רפה, אומר שזוהי מדינת חוק, וכולם עומדים ושווים בפניו, וצריכים להיחקר, בו בזמן שהוא מברך בטקס שאורח הכבוד שלו היה המתקרא הרב דב ליאור. ודב ליאור זה אינו שיה תמימה, כפי שידוע. אותו אדם, שהוא הרב של קריית-ארבע, כבר לפני 20 שנה הציע לעשות ניסויים של זריקות בערבים, והוא זה שנתן את מכתב התמיכה לנשיא קצב, והוא זה שדרש שלא להשכיר דירות לערבים, והוא זה שחתום על ההמלצה על רב-המכר, הבסט-סלר, שהיום הוא בהחלט בסט-סלר,

25 חברי כנסת בבית הזה, אדוני, חותמים נגד עצמם, נגד אושיות קיומם, על פירוק המחלקה של שי ניצן, זה שהמשטרה שומרת עליו לא מפני פלסטינים, ולא מפני מחבלים, אלא מפני טרור יהודי לשמו. הוא ומפקד מחוז ש"י הם אנשים שמקבלים אבטחה מפני אותם אנשים שבקלות ראש קראנו להם אזובי קיר, אבל הם מסכנים את הקיום האמיתי של הישות הציונית כאן. הממשלה דוממת. ורופסת. אולי מתוך שיקולים שהם שיקולים אלקטורליים, אולי מתוך פופוליזם, שבסופו של דבר יהיה בו מחיר יקר, אבל התמונה המרכזית בכל העניין הזה, כדי שלא לקרוא שוב שכבר לא היה עם מי להיות, כבר לא הייתי קומוניסט, כמו שנקרא, היא באמת תמונתו של השר יעקב נאמן המנסה ומבקש להתפלל במערת המכפלה, ומתנכלים לו. אני נזכר באותה אמרה אחרי חורבן בית שני, ותסלח לי על הזהות בשניות האחרונות שאני אומר את דברי, בתחושות הלא-אופטימיות שיש לי. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, לפעמים אני חושב שאנחנו מחשבים את קצנו לאחור. אני נזכר באותה אמירה שאמר, נדמה לי, יוחנן אריסטובולוס למרים החשמונאית: היזהרי לך, אל תיזהרי לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים, היזהרי מן הצבועים. ובצבועים האלה אני מבקש היום, אדוני, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. בצבועים האלה, אדוני, אני מבקש בשם סיעתי להביע היום אי-אמון. תודה רבה. השר פלד פה, והוא ישיב לו מייד. תודה רבה לחבר הכנסת גילאון. אני מזמין את כבוד השר יוסי פלד לעלות לדוכן כדי להשיב על הצעת אי-אמון של סיעת מרצ, כפי שנימק אותה חבר הכנסת אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, נתבקשתי לענות בשם שר המשפטים, שנמנע ממנו להגיע הנה עקב ישיבה מיוחדת של ועדת שרים, ואני אומר דברים בשם אומרם. בשל ניסיונות הפגיעה במערכת המשפט בשבוע האחרון הוציא דובר משרד המשפטים ביום שלישי שעבר הודעה המגנה בתוקף אירועים אלה ומגבה את פעולות רשויות אכיפת החוק. כמו כן, בניגוד למנהגו בדרך כלל,

שר המשפטים לחרוג ממנהגו שלא להוציא הודעות אישיות, והוציא הודעה לתקשורת שבה הוא מדגיש כי ההתפרעויות החמורות של הגורמים הקיצוניים לא ימנעו ממערכת השלטון, המשפט והצדק במדינת ישראל להמשיך לפעול באופן ראוי וללא משוא פנים. רק ללא משוא פנים או גם ללא מורא? כל תוספת שתעשה את התשובה יותר נחרצת מקובלת עלי. לא לא, יש הבדל גדול. יכול להיות ללא משוא פנים עם מורא גדול. אני מנסה לא לשנות את תשובת השר, כפי שהוא נתן לי אותה,

בטיוטה שהוגשה לי.

שר המשפטים גם ביקש להבהיר, כשם שהוא הבהיר כמה פעמים בשבוע האחרון, כי במדינה שנחקרו בה ראשי ממשלה, שרים, חברי כנסת, נשיא מדינה, חכמי דת ואישי ציבור בכירים, אין איש מעל לחוק, ואין איש רשאי לראות עצמו פטור מהחובה להתייצב לחקירת משטרה שאליה הוא נקרא. ההתפרעויות החמורות ברחבי ירושלים שבאו בעקבות מעצרם של הרבנים, וההתפרעות המבזה, שהוזכרה פה, במערת המכפלה, אשר בעקבותיה גם הופסקה התפילה, לא ימנעו ממערכת המשפט והצדק במדינת ישראל להמשיך לפעול ללא משוא פנים. כדאי לחזור ולהזכיר לעצמנו כי עקרון שלטון החוק הוא עקרון יסוד במדינה דמוקרטית. זהו למעשה הדבק המלכד את כל היחידים והקבוצות בחברה שלנו. עיקרון זה מבטא בין השאר אכיפה שוויונית על כל הפרטים ועל כל רשות שלטונית, אכיפה שאינה מפלה איש ואינה מעדיפה איש על רעהו.

תודה רבה לשר פלד, שהיה לו קל להקריא, אני מכיר אותו, לא היתה שום בעיה בהקראת התשובה של משרד המשפטים, כי הוא גם מזדהה אתה. תודה רבה. לפנינו שתי הצעות אי-אמון באותו נושא, שעליהן ישיב יחדיו השר יצחק כהן, ביושבו כסגן שר האוצר. הראשונה היא של סיעת מרצ, ואני מזמין את חבר הכנסת גאלב מג'אדלה לבוא לעלות ולנמק את הצעת האי-אמון בנושא: כישלון הממשלה בתחום הכלכלי הגורם לעליית מחירים בכל ענפי המשק, ולאחר מכן יעלה חבר הכנסת טלב אלסאנע והוא ינמק את הצעות הסיעות השונות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד. למרצ יש רק אי-אמון, התכוונת לסיעת העבודה. אמרתי סיעת העבודה. אמרת מרצ. לא, אני טעיתי, אני מתנצל. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה לא נעלב. הוא מייצג את סיעת העבודה, הוא לא ראה באמירתי,

לא אמרתי שהוא בליכוד. תיכף תראה, אדוני היושב-ראש, שדווקא מי שמנמק אי-אמון בשם סיעת העבודה משתמש בשירותיו של ז'בוטינסקי. עוד מעט תראה את זה. ובכן, אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, גברתי השרה, עמיתי חברי הכנסת, בשורה התחתונה הממשלה ויתרה על אחריותה לאזרחיה בישראל. את זה אנחנו מזהים יום-יום, שעה-שעה, בהתנהלות של מדיניות הממשלה בנושאים הכלכליים והחברתיים. מי נושא בנטל הזה? האזרח שנמצא ברובו מתחת לקו העוני, האזרח שמצפה מהממשלה למדיניות שתיטיב עמו, האזרח והמשפחה שזקוקים לסיועה של הממשלה, כאזרחיה של המדינה. אבל לשמחתי, לאחרונה הציבור בישראל קם מתרדמתו, התעורר והתחיל להראות סימנים שהוא לא יוכל יותר להמשיך ולעבור לסדר היום על גל ההתייקרויות שהולך ומתעצם. מתחילים בדלק, אם אתה משווה את מחירו למחירים שבאירופה, כי ישראל נוהגת בדרך כלל להשוות את עצמה לאירופה, אין מה להשוות. לא צריך לנסוע לאירופה ולמלא דלק כדי לדעת את זה. יודעים את זה כאן מהמספרים של המכונים הטובים שלנו, הממ"מ ואחרים. הנטל, כמובן, אדוני היושב-ראש, נופל על האזרח. שביתת הרופאים נמשכת זה זמן רב. הוויכוח שמביא סבל לאזרחים, ולממשלה לא אכפת מהסבל הזה, הוא בראש ובראשונה ממדיניות שגויה, מוטעית, מדיניות שלא מיטיבה עם אזרחיה שמבקשים להתפרנס בכבוד ולעשות את עבודתם נאמנה. בהמשך, במחירי הדיור, אדוני היושב-ראש, הגענו למצב שהוא יותר משערורייתי. גם שר השיכון, גם שר האוצר, גם ראש הממשלה, יום אחד יוזמים רפורמה, יום אחד מינהל מקרקעי ישראל תוקע אותה, יום אחר חוזרים זיגזג, יום נוסף מתקדמים מטר וחצי קדימה, אחרי זה הממשלה נסוגה בהחלטה ארבעה מטרים לאחור. אתה כמעט לא מבין מה קורה. אבל כולם מסכימים שנושא הדיור, מצוקה אמיתית, שאחוז גדול של האזרחים היום נמצא בבית שכור. למה אמרתי לך שמנמק הצעת האי-אמון בממשלת הימין עוד ייעזר בז'בוטינסקי? שמעתי אותך אומר שז'בוטינסקי, שהוא האב הרוחני של התורה שלך, דאג לחמישה מ"מים: מלבוש, מזון, מרפא, מעון ומורה. איפה הממשלה של הימין, שאתה נמנה עמה, בדאגתה לאזרח באחד מהדברים האלה? המזון הולך ומתייקר,

אין מה להשוות עם עלות המזון באירופה. המרפא, זה בזמן ששר ממפלגתך ביטל את הפיקוח על

לכן אנחנו תבענו יציאה מהממשלה הזו, כי הוא ביצע מדיניות לא שלנו. הוא ביצע מדיניות של ראש הממשלה, ראש המפלגה שלך,

שאמור לדאוג לאזרחי ישראל. וגם בממשלה הקודמת. ובהשוואה לראש הממשלה, עליו השלום, מנהיג מפלגתך, שדאג לשכבות החלשות ולשכונות, מנחם בגין, שהיה מתהפך היום בקברו, כל אבות התנועה שלך, למראה המדיניות הכושלת הזו, שמיטיבה עם המיליונרים ומעמידה קשיים בתנאים כלכליים לעניים. מה יענה כבוד סגן השר יצחק כהן, סגן שר האוצר? מה הוא יאמר לשכבות החלשות של ש"ס?

שהם במצב סוציו-אקונומי מתחת לקו העוני, עמוק-עמוק, שנים רבות, אלא אם יגיד לי: לש"ס יש עניין להנציח את העוני, ככל שזה רע לנו זה טוב לנו. יש כזו תפיסת עולם. אתה, לתביעה להוצאת דיבה. אתה לא רוצה לענות לי בזמן שלך? אתה פנוי לתביעה להוצאת דיבה.

אדוני השר, אי-אפשר, אי-אפשר, כשהייתי שר, במשך שנתיים, נהגתי לבוא לענות לאנשים, הקשבתי להם קשב רב, ולא פעם אחת חרגתי ממה שכתבו ועניתי רלוונטית למה שהעירו חברי, כי הקשבתי להם קשב רב, כי זה חשוב מאוד. עכשיו ה"קוטג'". תראה לאן הגענו. עוד מעט אני אתגעגע לימים שהיתה לנו עז בבית, וחלבנו אותה ואכלנו גבינה ולבן ולבנה עם שמן זית. "תנובה". היום שמן זית עוד יותר גרוע מ"קוטג'". "תנובה". אתה יודע, אני אספר לך סיפור בהזדמנות חגיגית זו. אירחתי אצלי ב-1981 משפחה אשכנזית אסלית מרמת-השרון, עורך-דין ידוע בישראל, אשתו ואמו. רציתי לתת להם, כי הם היו באמת חברים טובים שלי, רציתי לתת להם מתנה, משהו טוב, בריא. זו היתה העונה של שמן זית, הכנתי בקבוק שמן זית, ב-1981. לקנות בית עם זה. האמא, שידעה להעריך מה זה, שהיתה בת 70 ומשהו, הסתכלה על זה בהתלהבות. האשה, שהיתה בת 30 ומשהו, אמרה: לא, אנחנו לא אוכלים את זה, חזרה אחרי 25 שנה וקנתה את זה מהמדף בסופרמרקט. אבל האמא לקחה את זה בשתי ידיים, אמרה: זה אוכל בריא, שלא נמצא אצלנו, לצערנו. תראה איך התהפכו היוצרות, אדוני היושב-ראש. לפני 25 שנה ראו בשמן זית דבר שלא אוכלים אותו, ועכשיו קונים אותם בהמוניהם מהמדפים. אולי גם הממשלה שלך תשתנה ותעבור שינוי חיובי ותתחיל לדאוג לאזרח ולשכבות החלשות. בסופו של דבר אלה אזרחי המדינה. ממשלה עשירה עם רזרבות עם עם עני, יותר מ-50% מתחת לקו העוני. אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים להיות מעצמה במה?

מעצמה במה?

כאשר העם עני? ואני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש, כדי שאשמש דוגמה למי שעומד בלוח הזמנים,

זה לא יכול להימשך. אם היינו יוצאים לכיכר תחריר, האוכלוסייה הערבית שנמצאת מתחת לקו העוני, היו אומרים: זה מרד נגד המדינה, לא, המצב הכלכלי זה רק כיסוי. יש פה כוונות סמויות לאומיות, לאומניות. אבל מה תגידו ליהודים שיוצאים? עכשיו התחילו ב"פייסבוק". אני מבטיח לך, אתה תראה שהאזרחים יתחילו לבוא לכיכרות, לא כפי שבאו לפני 30 שנה לשמוע את מנחם בגין, עליו השלום, אהבו לשמוע אותו בכיכרות, אלא כדי להפגין נגד תנועתו ומי שעומד בראשה, ראש הממשלה נתניהו. תראה איך התהפכו היוצרות. תראה איך התהפכו היוצרות. אני לא רוצה לדבר על המצב המדיני, זה נושא נפרד.

זה דיון אחר, אבל גם שם התהפכו היוצרות, ואתה שמעת את דעתי ואתה יודע אותה. לכן אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, כאשר אני בא לסיים את דברי בנימוק הבעת אי-אמון בממשלה של נתניהו, זה לא אקט פוליטי. נכון שאני היום מתכוון לעשות אקט פוליטי, אבל זה אקט כדי לומר לממשלה הזאת: עד כאן. לא יכולים אזרחי ישראל, יהודים וערבים, אשכנזים ומזרחים, גליל ונגב, לסבול יותר את העוולות של הממשלה הזאת. לא יעלה על הדעת שקו העוני יעלה כל שנה ומועדון המיליונרים יתווסף ויגדל כל שנה. תסתכל לאן נעלמה שכבת הביניים. פעם, לפני 15 שנה, היינו מעט עניים, מעט מיליונרים, אחוז גדול מאוד מהחברה הישראלית, שכבת ביניים. זאת היתה מדינה וחברה שראוי לחיות בה. אנחנו לא עוזבים, גם במצב כלכלי קשה, כי אנחנו נסתפק בשמן זית, זיתים ובצל ולחם. אבל זה לא ייתן מענה לאלה שהתרגלו ללוקסוס.

אז הממשלה רוצה שהאזרחים יעברו מכאן, ירדו מהארץ? יש לה כזאת מטרה? היושב-ראש היה פה במצור בירושלים,

ולא עזב. אכלנו כמוהו, חוביזה אכלנו. היושב-ראש נמנה עם אוכלוסייה שחיה קודם על חוביזה. היום אתה לא יכול לחיות יום וחצי על חוביזה. זה ההבדל הגדול בין היושב-ראש בירושלים לפני 50 שנה לבין אזרח יהודי ברמת-השרון, הרצלייה, היום. נא להתעדכן, כבוד חבר הכנסת המלומד ידידי חסון. הרצלייה ורמת-השרון לא יצאו לרחובות. אתם ראיתם

כי הם לא רוצים שכן עני. אם אתה רוצה להיות דוגמה, אנחנו כבר מעבר לזמן.

חבר הכנסת חסון, חבר הכנסת ביבי, הם לא רוצים להיות שכנים של עניים. כי שכן של עני, ביתו בסכנה. אני מסכים אתך. אם השכן שלי עני, אני לא בטוח, הבית שלי בסכנה. זה מה שאתם צריכים להבין. המרחק בין באקה לחדרה הוא בסך הכול עשר דקות. תודה לאדוני היושב-ראש. אני מאוד מודה לסגן יושב-ראש הכנסת, השר לשעבר, חבר הכנסת מג'אדלה. אני מזמין את חבר הכנסת טלב אלסאנע להביע את נימוקיו להצעת אי-אמון שהוגשה על-ידי שלוש סיעות, חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד, בנושא: מחירי מוצרי המזון והתחבורה הציבורית והמסים הרגרסיביים בישראל הם מהגבוהים ביותר בעולם. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה. ישיב השר יצחק כהן, כסגן שר האוצר, על שתי הצעות האי-אמון. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מגיש הצעת אי-אמון, כפי שציינת, בשם הסיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד, כי אין לנו אמון בממשלה הזאת. העוני איננו בעייתם של העניים, והעוני איננו פשע, שצריך להעניש את העניים. העוני הוא בעיה של הממשלה. עוני הוא תוצאה של מדיניות הממשלה. עוני הוא האחריות של הממשלה, והוא ציון נכשל לממשלה מבחינת המדיניות הכלכלית והחברתית. אדוני היושב-ראש, אנשים התאגדו במסגרת מדינה לא כדי שהממשלה תנצל את סמכותה ותתעלל באזרחיה, אלא אנשים התאגדו כדי שהמדינה תשרת את האינטרסים של אזרחיה. מה שקורה בעצם, אנחנו רואים באופן שיטתי שהממשלה הזאת רואה באזרח העני כאילו בעיה, צריך להעניש אותו, להתעלל בו, והיא מיטיבה עם האזרחים העשירים. לכל מדינה יש חזון, מה היא רוצה לתת, איך היא רוצה להתייחס ולהעניק. ובאיזה מקום במדינת ישראל נאמר כי מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, לא לטובת כל עשיריה, אלא לטובת כל תושביה, ותהיה מושתתת על יסודות החירות והצדק. אנחנו שואלים, באיזו מידה המדינה הזאת באמת דואגת לכל תושביה? באיזו מידה העיקרון של הצדק הוא שמנחה את המדיניות שלה? שלא לדבר על העניין של השלום ועל ההתחייבות שלה לקיים גישה שוויונית מבחינת הזכויות החברתיות. על-פי הנתונים, אדוני היושב-ראש, מדינת ישראל, מבחינת המסים הרגרסיביים, היא המדינה שהמסים הרגרסיביים בה הם כמעט הכי גבוהים בעולם. אם אנחנו לוקחים את מס ערך מוסף, מסי העיריות, המכס והמס על הדלק, על-פי מחקר שנעשה בשנת 2003 על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הנטל הזה מגיע עד כדי 43% מההכנסה של שכבות החלשות, ו-14% בלבד מהכנסתו של העשירון העליון. ואם אנחנו משווים את המחירים, רבותי, בישראל לעומת גרמניה, אז אנחנו רואים שחלב בקרטון בישראל, 6 שקלים,

יוגורט עם פרי, 150 גרם, 5 שקלים בישראל, 2 שקלים בגרמניה. שוקו, ליטר אחד, 12 שקלים כאן, 3 שקלים בגרמניה. גבינה לבנה, 13 שקלים לעומת 5 שקלים. גבינה צהובה, 15 שקלים לעומת 5 שקלים. והשאלה הנשאלת, מדוע הפער במחירים? הסיבה לפער הזה היא עניין של המכס. אז השאלה שנשאלת, מדוע המדינה מטילה מכס? מי נהנה מהמכס הזה? מי שנהנה הם אותם יצרנים כמו "תנובה", "שטראוס" נדמה לי שהדברים שהזכרת זה לא המכס,

הגנה על תוצרת הארץ.

מטרתה של המדינה,

זה מכס שמטרתו להגן, אבל הוא גורם לכך שמי שרוצה לייבא, מטילים עליו מסים גבוהים כדי שהמחיר לא יתחרה עם מחיר היצרנים במדינה. לגיטימי, אבל למה הצרכן צריך לספוג את המדיניות הזאת? אם המדינה רוצה להיטיב עם היצרנים,

וזה חשוב מאוד, אז שהיא תיטיב אתם, אבל שלא תטיל מס עקיף על הצרכן ולא תמנע את התחרות. אני אתן לך את הזמן. חבר הכנסת מג'אדלה בא ודיבר בשבחו של השמן, שרבים מאזרחי ישראל הערבים מייצרים אותו לתפארת השמן בישראל. הוא יודע שהשמן יקר ביותר בישראל, מהטעם שמטילים מס כדי להגן עליו. זאת אומרת, השמן יקר כי מגינים על תוצרת הארץ ולא פותחים אותו לתחרות. אתה צודק. אתה בא ואומר: תפתחו את התחרות. מי סופג את המחיר הגבוה הזה? הצרכן. אבל אם הצרכן ישלם פחות על השמן, מג'אדלה ישאל, ובצדק, מה אתם כורתים את הענף, למה יצרן השמן, תאר לך שיפתחו לשוק חופשי את הפחמים, באום-אל-פחם. אדוני היושב-ראש, השאלה שנשאלת, מי צריך לתקצב את המדיניות הזאת? האם האזרח העני, האם השכבה החלשה, או שהמדינה צריכה לסבסד ולתקצב? למה הוא צריך לספוג את המחירים? למה לא פותחים תחרות והוא יקנה, הרי מה קורה? אנחנו רואים בשווקים, אני רואה היום, קנה שני מוצרים,

רבים מהחקלאים בישראל הם אזרחי ישראל הפלסטינים, ערביי ארץ-ישראל. אז למה אחד פלוס אחד חינם?

אם אתה קונה מעבר למה שאתה צריך, אני מוזיל את המחיר.

אם הוא יכול להוזיל את המחיר, הוא יכול להוזיל את המחיר עבור המוצר הראשון. והם מאלצים אותך לקנות מעבר לצרכים שלך, אך ורק כדי שירוויחו.

מבחינת המדיניות הזאת, צריכה להיות לדעתי גישה אחרת. אדוני היושב-ראש, גם בעניין של הדיור, יש היום צעקה שמשמיעים, הדירות

אני מוסיף לך שתי דקות, "עלא חסאבי". תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, העניין של הדירות, הרי כולם יודעים מה שיעור הריבוי הטבעי במדינה, כולם יודעים כמה זוגות צעירים, אבל ברגע שנשמעת צעקה, אז מתחילים להתייחס. אבל הצעקה הזאת קיימת ביישובים הערביים זה שנים. יש מצוקה קשה בדיור. יש מחירים מרקיעי שחקים, מחירים שאף צעיר לא יכול להרשות לעצמו לקנות בהם את המגרש ואחר כך לבנות את הבית ואחר כך להקים משפחה, כי יכולת ההכנסה והמצב הסוציו-אקונומי של הצעירים במגזר הערבי ידועים. ולכן הבעיה הזאת קיימת, והמדיניות אינה מאפשרת מתן פתרונות על-ידי הפשרת קרקעות של המינהל, על-ידי מתן משכנתאות, על-ידי מתן מלווים ומענקים לזוגות הצעירים גם ביישובים הערביים. גם הם אזרחי המדינה. המצוקה שלהם, של הזוגות הצעירים, אם בדימונה, או באופקים, או אפילו בתל-אביב, ובכל מקום אחר. לאחרונה נתבשרנו על-ידי שר השיכון שהוא הולך להעניק מענקים לפריפריה ולזוגות הצעירים בפריפריה. אנחנו מברכים על היוזמה, אבל מדוע לא לוקחים את המדד הסוציו-אקונומי כקנה מידה, ומדוע חלקם של היישובים הערביים במדיניות הזאת הוא קטן? בהקשר הזה אני אתייחס למצוקת הדיור, בעיה שהיא מאוד אמיתית,

העניין של היישובים הלא-מוכרים בנגב. יש יישובים שקיימים שנים, עוד מלפני קום מדינה, ויש זוגות צעירים ביישובים האלה, יש ילדים, ואת היית יושבת-ראש הוועדה למען זכויות הילד במדינה, וקיימנו דיונים לגבי ילדים שאין להם מוסדות חינוך. ואחר כך אנחנו שואלים למה יש פערים, למה יש עוני. זה כי אין חינוך, אין השכלה, אין השכלה, אין יכולת להתמודד בשוק החופשי. וכך אנחנו מנציחים את העוני ומנציחים את הפערים, ואותם צעירים, במקום שיהיו נכס ומנוף לקידום ופיתוח הכלכלה בישראל, הופכים להיות נטל. זה לא שאין להם מוסדות חינוך אלא שמוסדות החינוך שאליהם הם נדרשים ללכת הם רחוקים במקצת. אין מוסדות חינוך ביישובים שלהם. הם יכולים ללכת ללמוד בחוץ-לארץ.

בקיבוצים לפעמים יש בתי-ספר כאלה. ולכן אנחנו רוצים לדבר על מוסדות חינוך בתוך היישובים שלהם, זמינים,

נגישים, ואין כזה מצב. לכן, באותם יישובים יש אזרחי המדינה, שזכאים לזכויות יסוד, וזכות לקורת גג היא זכות יסוד. במשך שנים המדינה לא דאגה לפתרונות, עד שבסוף קיבלה שכל והקימה ועדה, את הוועדה בראשותו של השופט גולדברג, ועדה שאנחנו בירכנו עליה, ועדה של שופט שיש לו מעמד ציבורי, ויש אמון בשופט גולדברג. הוא אכן ישב על המדוכה, יצא בהמלצות, המלצות מקובלות מבחינת העיקרון המנחה. הוא אמר: אין דבר כזה שהאוכלוסייה האזרחית בנגב, הערבים בנגב,

הם בעלי זכויות היסטוריות. מי שאמר את זה הוא שופט בית-משפט העליון בדימוס, מבקר המדינה. הוא אמר את זה לעומת כל מיני צעקנים שכל יום אומרים כאילו האוכלוסייה הערבית נחתה מהירח או עלתה לארץ במטוס או בספינה, ולא הוא המצב. הוא ציין שהגיע הזמן לפתור את הבעיה על בסיס אזרחי, כלשאר אזרחי המדינה. זו ועדה שהממשלה הקימה. הוועדה הזאת סיימה את עבודתה, ובמקום להתחיל ליישם, הקימו ועדה לדון בוועדה. הוועדה השנייה היתה בראשותו של אודי פראוור.

אין לו שיעור הקומה של גולדברג ואין לו המעמד הציבורי. הוא חבר במועצה לביטחון לאומי. בוועדתו של אודי פראוור לא היה אף נציג מהאוכלוסייה הערבית בנגב, וגם לא שיתפו בדיונים. ובכל זאת, הוועדה הזאת קיימה דיונים על גבי דיונים, ויצאה בהמלצות. אחר כך הקימו,

ועדה שתבחן את הוועדה השנייה, בראשותו של יעקב עמידרור. ומיהו יעקב עמידרור? קודם כול, הוא גנרל, אלוף בצה"ל. אני לא יודע אם היו לו כישורים להקמת כפרים או יישובים, אם הוא בכלל טיפל פעם ביישובים הערביים. יכול להיות שכל המומחיות היא לגבי חיסולים או סיכולים ממוקדים. אני לא יודע מה לו ולסוגיה אזרחית כזאת. מה צריך יעקב עמידרור, יושב-ראש המועצה לביטחון לאומי, כדי לדון בסוגיה האזרחית, להקים בית-ספר ביישוב ואדי-אל-נעם או להקים גן-ילדים ביישוב ח'שם-זנה? מה לו ולעניין של הכרה ביישוב זה או אחר? לא שמעתי שהמועצה לביטחון לאומי במדינת ישראל החליטה על הקמת היישוב חריש בוואדי-ערה, חבר הכנסת עפו אגבאריה, או החליטה להקים יישוב, כסיף, בנגב. המועצה לביטחון לאומי יכולה לדון בסכנה הגרעינית האירנית, אבל אנחנו אזרחי המדינה. למה התפיסה הזאת, כאילו צריך להתייחס לאזרחים הערבים בפרספקטיבה של אויב? כאילו צריך להיות מישהו עם רקע צבאי, כאילו שאנחנו נמצאים בממשל צבאי או שאנחנו סכנה, או איום. זה דבר פסול, זה גישה פסולה, זה להפוך אזרח לאויב. ומיהו גם? לא רק שהוא יושב-ראש המועצה לביטחון לאומי, בבחירות האחרונות, ב-2008, הוא היה אחראי למינוי חברי הרשימה של הבית היהודי. תארו לעצמכם, אדם כזה, עם תפיסת עולם כזאת, בא לתת פתרון. ממנים אותו לדון בוועדה של אודי פראוור. מה יכול לצאת מהוועדה? היה גולדברג, פראוור קיצץ את גולדברג, אחר כך מביאים את יעקב עמידרור כדי לחסל, ואומרים: אנחנו רוצים להגיע לפתרון מוסכם. יש הבדל, רבותי, בין פתרון בהסכמה לפתרון בכפייה. אפשר לכפות. אפשר מחר להביא חוק, להגיד שאין כלום, לא מגיע כלום. הם אזרחים, אבל לא מגיעות להם זכויות.

מה, לגרש אותם? לעשות להם טרנספר?

ואם לגרש אותם, לאן? הגישה הזאת היא גישה פסולה, היא גישה בזויה, לדעתי היא גישה שיש בה נזק אדיר. ולכן העמדה שלנו היא שאנחנו מבקשים מיעקב עמידרור להתפטר. אנחנו לא ננהל שום משא-ומתן אתו. הממשלה יכולה למנות מי שהיא רוצה, היא יכולה לכפות מה שהיא רוצה, אבל אם מדברים על פתרון בהסכמה, צריך לשתף אנשים שזה נוגע בגורלם, בעתידם. גברתי היושבת-ראש, בתקופה האחרונה אנחנו עדים לאיזו גישת "עליהום" לסיום. הזהרנו שזה יתחיל עם ערבים אבל לא יסתיים עם ערבים. זה התחיל עם פרופסור שטרנהל, כאשר הטילו פצצה וניסו לפגוע בו, זה עבר אחר כך, המתקפה של הימין, לגבי שי ניצן מהפרקליטות, ולאחרונה גם על בית-המשפט העליון. מי שרואה ושותק, ידע שהימין הקיצוני הוא לא רק איום על האוכלוסייה הערבית, הוא איום על הדמוקרטיה, הוא איום על המדינה. ולכן כאשר מדברים על זכויות אזרחיות, על דמוקרטיה, זה אינטרס משותף, ואין דמוקרטיה ללא שוויון. משפט אחרון, גברתי היושבת-ראש, אחרון. לא יכול להיות שמעוז הדמוקרטיה, הכנסת, יהפוך להיות האויב של הדמוקרטיה. היום חברי חבר הכנסת טיבי הביא הצעת חוק, אפשר להסכים אתו,

אבל למנוע ממנו להניח הצעת חוק על שולחן הכנסת, חבר הכנסת טלב אלסאנע. על סדר-היום של הכנסת, ניצול לרעה של סמכות. זו פגיעה קשה בכנסת, ואתה יכול להציע הצעה לסדר-היום בנושא הזה.

אני בטוחה שהנשיאות תשקול את זה. תודה רבה לך, חבר הכנסת טלב אלסאנע.

גברתי היושבת-ראש, אנחנו מגישים אי-אמון בממשלה.

ישיב על הצעת האי-אמון של סיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד סגן שר האוצר יצחק כהן. אהבתי לשמוע את טלב על הדמוקרטיה. אהבת את זה, לא? טלב, אהבתי לשמוע אותך בקטע על הדמוקרטיה.

כן, אני מקשיב לך טוב מאוד. אתה משיב על שתי ההצעות יחד? אנחנו מקשיבים לך ומחכים לך קשב רב. מחכים זנגה-זנגה. מאוד, מאוד. מחכים זנגה-זנגה. טוב. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כמה נתונים, כמה עובדות, על כלכלת ישראל: ברוך השם, אנחנו תמיד אומרים "ברוך השם" כלכלת ישראל הוכיחה את עצמה כאחת מהיציבות בעולם. בעוד שבעולם מתחולל משבר כלכלי, חברי גאלב, המשק הישראלי צומח ונמצא בשיעורי אבטלה מהנמוכים אי-פעם, לצד עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, 5.8% מי חלם על זה. ברוך השם. מדינה עשירה, עם עני. הבעיות המרכזיות של הכלכלה הישראלית, ובהן הריכוזיות בייצור המוצרים והשירותים, האיום הביטחוני והפערים החברתיים לא נוצרו אתמול, אלא קיימים במשך שנים. המדיניות הכלכלית של הממשלה מכוונת,

לצמצום הפערים וליצירת מוביליות חברתית, למשל באמצעות הגדלת הכדאיות של הצטרפות לשוק העבודה, השקעות בחינוך ועוד. מערכת המסים בישראל בנויה בצורה המעודדת צמיחה ומאפשרת צמצום הפערים בחלוקת ההכנסות. מס הכנסה הוא מס פרוגרסיבי שעיקר הנטל שלו מתרכז בשכבות המבוססות. שיעור מס ערך מוסף בישראל נחשב לנמוך יחסית בקנה-מידה בין-לאומי, ועוד מתוכנן להוריד אותו, בעזרת השם, ל-15.5% בתחילת 2013. דברים טובים אתה לא שומע,

טלב, הדברים אליך. שאלת, אני עונה. כן, בבקשה. אף שמע"מ אינו תורם במישרין לצמצום הפערים, הוא מאפשר יצירת מקורות תקציביים ביעילות וללא פגיעה מיותרת בתפקוד המשק, כאשר מקורות אלה יכולים לשמש לתקציבי העברה ומתן שירותים לאזרחים, כגון חינוך, בריאות, תחבורה ציבורית ועוד, ובכך לסייע בצמצום הפערים. נטל המס הישיר בישראל, ובפרט מס הכנסה, נמוך מאוד בקרב בעלי הכנסות נמוכות, בהשוואה בין-לאומית. כדי לעודד תעסוקה והצטרפות לכוח העבודה הופחתו שיעורי המס בכל רמות ההכנסה. במיוחד הועלה סף המס, כך שיותר ויותר אנשים בהכנסות נמוכות פטורים מכל תשלום מס הכנסה. בעשור האחרון עלו ריאלית ספי המס בלמעלה מ-30%.

למעלה מ-55% מהנישומים בעלי ההכנסות הנמוכות יחסית אינם מגיעים כלל לחבות במס הכנסה. תשלומי חובה ישירים, כמו מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, הם בעלי פרוגרסיביות גבוהה ביותר. על-פי נתוני סקר הוצאות משקי-הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תשלומי החובה למשק-בית בעשירון העליון מגיעים ל-10,446 שקלים במחירי 2009, לעומת 215 שקלים למשק-בית בעשירון התחתון, פי 48.5. השילוב של מערכת המס ותשלומי ההעברה יוצר ביחד מנגנון המאפשר צמצום משמעותי ברמת האי-שוויון ובהתחלקות ההכנסות. ממשלת ישראל מבצעת מדיניות מקרו-כלכלית שנועדה לעודד השתתפות בשוק העבודה וליצור מוביליות חברתית, וזאת באמצעות הרחבת התחולה של מענק הכנסה, מענק המשולם לעובדים בעלי הכנסות נמוכות שהם הורים לילדים או שהם מעל גיל 55. בשנת 2011, תשלום בשנת 2012, הורחבה לראשונה תחולת מס הכנסה שלילי לתחולה כלל-ארצית.

למעלה מ-400,000 עובדים יהיו זכאים למענק, העשוי להגיע לכ-5,500 שקלים בשנה. בשנת 2009,

המס הישיר בישראל היווה כ-13.4% מעלות העבודה לעובד יחיד ללא ילדים שהשתכר שני-שלישים מהשכר הממוצע, בהשוואה ל-32.4% במדינות ה-OECD. על-פי מדד זה ישראל דורגה בשנת 2009 במקום ה-30 מתוך 31 מדינות. זוהי תוצאה של מס הכנסה נמוך ודמי ביטוח לאומי החלים על המעביד, עוד יותר נמוכים בהשוואה לממוצע במדינות ה-OECD. כן, אבל זה במסים הישירים. לגבי המסים העקיפים, ב-OECD אנחנו לא כאלה, אני אגיע, לאט-לאט. דבר דבור על אופניו.

גם ברמות שכר בינוניות, עובדים בישראל נושאים בנטל מס נמוך מאשר במדינות ה-OECD, נטל מס של 20.3% בישראל לעומת 35.6% בממוצע OECD ברמת שכר של 100% השכר הממוצע, ונטל מס של 29% בישראל לעומת 39.9%, כמעט 40%, בממוצע OECD ברמת שכר של 167% השכר הממוצע. בשני המקרים ישראל דורגה במקום ה-28 מתוך 31 מדינות. אנחנו מקבלים בברכה את חבר הכנסת הרב נסים זאב. מסים עקיפים, מקובל לחשוב שמס ערך מוסף מהווה מס רגרסיבי, אך למעשה, בראייה כלכלית מדויקת יותר, ביחס להכנסה הפרמננטית, מדובר במס שהוא בקירוב נייטרלי. בכל מקרה, מס ערך מוסף הוא מס שאינו עומד בפני עצמו אלא מהווה חלק מכלל תמהיל המסים ותשלומי ההעברה. על אף הצורך העז למקורות פיסקליים, ממשלת ישראל מקיימת מדיניות של הפחתת שיעור המע"מ, ומתוכנן להורידו, כפי שאמרתי, בעזרת השם, ל-15.5%, אני מקווה בתחילת שנת 2013. יש לזכור כי בשנים 2004 2005 עמד שיעור המע"מ על 17%, ובשנים 2002, תחילת 2004 אף הגיע ל-18%.

שיעור המע"מ עומד על 16% כפי שאמרתי ואני חוזר ומציין, בתחילת 2013 הוא ירד ל-15.5%, רמה נמוכה יחסית לרוב מדינות ה-OECD ורמה נמוכה גם יחסית לשיעור המע"מ שהיה נהוג בישראל ב-20 השנים האחרונות. אשר למחירים, חוסר היעילות במשק נובע מהריכוזיות ומחסמים לתחרות. אלה מונעים הוזלת מחירים ושיפור השירותים לצרכן. יצוין בהקשר זה כי "מחאת הקוטג'" מוכיחה כי כוחות השוק בכלכלה עושים את עבודתם גם בתנאים של שוק ריכוזי. אין זה אומר שהתערבות ממשלתית בצורה זו או אחרת אינה נדרשת. שרי האוצר, התמ"ת והחקלאות הקימו ועדה לבדיקת הסיבות לעליית המחירים בענף המזון ומוצרי הצריכה.

הוועדה החלה את עבודתה והיא תשלים אותה בתוך חודשים מספר, מקסימום ארבעה חודשים, כאשר בתוך חודשיים היא צריכה להגיש דוח ביניים.

הממשלה פועלת להגביר את התחרות הגלובלית של המשק הישראלי על-ידי עידוד חדשנות בתעשייה וחיזוק מקורות הצמיחה של המשק, לרבות באמצעות הנמכת שיעורי המס לתעשייה. אני חושב שישראל יכולה להתפאר,

בכלכלה שלה, ואין שום מקום להגיש הצעת אי-אמון בנושאים כלכליים כי זה נשמע פתטי. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לך, אדוני סגן שר האוצר, מר יצחק כהן. כעת נעבור לדוברי הסיעות בהצעת האי-אמון. ראשונה, סיעת קדימה, תגיש אותה חברת הכנסת אורית זוארץ.

לרשותך שלוש דקות. סגן השר, זה ממש לא פתטי לראות את כל האזרחים שידם אינה משגת, למרות הסופרמרקטים המלאים שדיברת עליהם וההקלות במס, זה תמיד מזכיר לי הורים מאוד מאוד עשירים לילדים מאוד מאוד עניים. ראינו את זה היום בדיון בישיבת הוועדה לביקורת המדינה על מצבם העגום של קשישים בישראל. כבוד היושבת-ראש, סגן השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני אעלה בפניכם את סוגיית גיל הפרישה לנשים. בשבוע שעבר התבשרנו כי הוועדה המייעצת ממליצה להעלות את גיל הפרישה לנשים ל-67.

לעומת זאת, אף אחד לא ראה, גם לא שרת התרבות שהשתתפה היום בישיבת הוועדה לקידום מעמד האשה כיושבת-ראש ועדת השרים לקידום מעמד האשה, היא ביקשה לקבל את הדוח, ומשום מה לא הצליחה לקבל אותו מהאוצר. זה כנראה דוח סודי, אולי סגן ראש השב"כ לשעבר יוכל לסייע לנו ולעזור לנו להבין למה הדוח הזה לא מגיע, לא לכנסת וגם לא לשרים שאמורים לראותו אותו. הנימוקים להצעה הם התאמת גיל הפרישה לגברים ולמודלים בעולם, כפי שפורסם, אף אחד עוד לא ראה את הדוח. הבוקר הצהירה מנכ"לית המוסד לביטוח הלאומי כי לדעתה יש לקבוע את גיל הפרישה לנשים ל-64. זה מעין ספין טקטי שיקדם את האינטרס של האוצר, אמרו 67, אנחנו מבקשים להקפיא את זה על 60 או 62, ובסוף יתפשרו על 64, ולצערי הרב, זה לא ממש נותן מענה למצב של האוכלוסייה בגיל הבכיר בישראל. כבוד היושבת-ראש, שוויון ההזדמנויות צריך להתחיל בהתחלה, לא אחרי 40 שנה של אפליה שבהן נשים מועסקות פחות, משתכרות פחות, מקודמות פחות, ומטפלות בילדים ובבית. אי-אפשר לנתק את הדיון בנושא ולהשוות את התנאים למתרחש בעולם מבלי להתייחס לעולם התעסוקה לנשים בישראל. נשים בעולם מתחילות לעבוד בסביבות גיל 20, צוברות זכויות פנסיוניות לאורך שנות חייהן, מבלי לקטוע את הרצף, כאשר המדינה לוקחת אחריות חברתית, המודלים הצפון-אירופיים. בישראל הנשים אומנם מתחילות לעבוד בגיל דומה, אך הרצף שלהן נקטע מספר רב של פעמים, גם בגלל רמת הילודה הגבוהה יותר בישראל לעומת אירופה, בישראל שלושה ילדים, באירופה בקושי ילד אחד, וגם בגלל רמת השכר הנמוכה יותר של נשים בישראל, וכמובן המעטפת החברתית שקיימת בצפון-אירופה לשמירה על ילדים בגיל הרך, מערכות חינוך כבר מהגיל הרך, אם גני-הילדים, אם מעונות היום ואם יום חינוך ארוך. אני מסיימת לעבוד בשעות מאוחרות, בתי מסיימת ללמוד ב-12:45. איזו מערכת תמיכה יש לי כאשה ואם בישראל לצאת לעבוד במשרה מלאה, וצריך להביא את זה בחשבון. ישראל היא לא אירופה. כשנגיע למצב האירופי, נוכל לבקש השוואה. שוב אני אומרת: אין בישראל מערכות חינוכיות תומכות הורות ותעסוקה, עובדה שמקרינה במישרין על עבודת נשים, שמעדיפות לעבוד במשרות חלקיות, בתחומי עיסוק בעלי הכנסה נמוכה, לעומת העולם, שיש בו מערכות תומכות ואחוז התעסוקה גבוה יותר מאשר בישראל, תנסי לסכם כי זמננו תם.

ועדיין לא נגענו בנשים הערביות והחרדיות, שאצלן אחוז התעסוקה נמוך ביותר. עולם התעסוקה בישראל לא מותאם לתעסוקת נשים מעל גיל 30. 65% מקרב הנשים מעל גיל 55 לא עובדות בכלל. את כל הסוגיה היה אפשר לפתור בהעלאת שכרן, לא צריך להעלות את גיל הפרישה. שני משפטים אחרונים, ברשותך.

אני קוראת לראש הממשלה להורות על הכנת מתווה, באופן מיידי, שמותאם לתעסוקת נשים בישראל, דיפרנציאלי, שבו נשים תוכלנה לפרוש בגיל 60 62, ואלה שיבחרו בכך יוכלו להמשיך ולעבוד עד גיל מאוחר יותר, תודה רבה לך, חברת הכנסת. וכמובן ליושב-ראש ההסתדרות החדשה, להפעיל את הסמכויות שניתנו לו במסגרת ההסכמים, ולקבל את ההסכמה של כל ארגוני הנשים להשאיר את גיל הפרישה על 62. אי-אפשר לנתק את השיח משיח האלימות הכלכלית המכוונת נגד נשים. תודה רבה לך. זה הדיון השלישי בשבועיים האחרונים על הסוגיה הזאת. תודה רבה. באיזה גיל

עכשיו, ברגע זה. תודה רבה על העזרה, חבר הכנסת ישראל חסון.

הודעה בשם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת דודו רותם. לא, ביחס להצעת האי-אמון, אז, הודעת הסיעה, שאותה אתה מציג כמובן. תדבר בשם סיעתנו, ישראל ביתנו. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, אין שר, אנחנו תיכף נבדוק. אתה יכול לבחור לחכות. אין שר.

ואחר כך אני אקבל את שלוש הדקות שלי, כשיהיה פה שר. זה הדבר שמפחיד אותי, אז אולי אני אפסיק לדבר. אתה יכול להתחיל לדבר. שרת הקליטה פה.

יש כאן שרה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה אנחנו רגילים לראות אותך סביב שולחן הממשלה אבל תמיד שמחים בחברתך. את לקחת לי כבר דקה. אני אוסיף לך אותה, שלא יהיה לך ספק. הנה, כבר עכשיו הוספתי לך. חבר הכנסת אילן גילאון סיים את נאומו במלים שינאי המלך אמר לאשתו: אל תתייראי לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים, כי אם מן הצבועים, העושים מעשה זמרי ודורשים שכר כפנחס. חבל שחבר הכנסת אילן גילאון לא נמצא כאן, משום שהייתי שם לו מראה מול הפנים, והוא היה רואה את הצביעות הגדולה ביותר שיש בבית הזה. מה רוצה חבר הכנסת גילאון מהממשלה? הממשלה לא פעלה בעניין המרי בצורה קלה מדי. הממשלה הפעילה את מלוא כוחה וסמכויותיה, כדי לפגוע. היא עצרה את הרב ליאור, היא עצרה את הרב יוסף, היא פיזרה את ההפגנה, הממשלה פעלה כפי שממשלה פועלת. האם כאשר אנחנו מדברים על שלטון החוק, אנחנו, מספיק לנו שלחוק יש שלטון אבל אין לו שכל? האם היא פעלה בשכל? אני לא בטוח. עכשיו בא חבר הכנסת גילאון, ויש לו טענות קשות על פגיעה בדמוקרטיה.

אני במשך שנים שמעתי את חבר הכנסת גילאון ואת חבריו בשמאל הקיצוני וההזוי מדברים על חופש הביטוי. אז, חופש הביטוי זה רק לשמאל הקיצוני וההזוי. כאשר אנשים מהימין חותמים על מכתב אל שר המשפטים, זה פתאום הופך להיות פגיעה בדמוקרטיה, אתם מבינים? כאשר חברי כנסת מן השמאל הקיצוני במדינת ישראל משתתפים בטקס העצמאות של המדינה הפלסטינית בתל-אביב, זה לא פגיעה בדמוקרטיה, זה חופש הביטוי. להם מותר הכול. עכשיו, אני מוכרח לומר לכם שראיתי את המכתב של מה שנקרא "אנשי הרוח" אבל רע ועוד רע לא עושה דבר טוב. של אנשי הרוח, שבתוכם בכירה לשעבר בפרקליטות. אני לא מבין, יש בושה להיות מועמד מס' 7 של מרצ? אבל את זה לא מגלים. היא עדיין "בכירה לשעבר בפרקליטות". אני רוצה להגיד לכם: עברתי על כל הרשימה, ויש להם שלוש טעויות ברשימה הזאת: 1. הם פנו אל יושב-ראש הכנסת, הם פנו אל נשיא המדינה ואל ראש הממשלה, להדיח את יושב-ראש ועדת החוקה מתפקידו. הם רק לא מבינים שיש רק אדם אחד שיכול להדיח את יושב-ראש ועדת החוקה מתפקידו. זה לא אחד מהשלושה שהם פנו אליהם, זה אותו אחד שיכול להדיח כל אחד במדינה הזאת, קוראים לו אביגדור ליברמן. אז אם הם רוצים להדיח אותי, הכתובת הנכונה היא אביגדור ליברמן. דבר שני, הם החתימו שם, ברשימה, הם כתבו שמות של אנשים, מעניין, הוא מתחיל להטיח, זה נורא מעניין, אבל אם תוכל לסכם את זה, מגיעה לי עוד דקה. הם הכניסו שם אנשים שאני שוחחתי אתם. רן כהן, שר התמ"ס לשעבר, לא חתם על המכתב הזה, לא ידע על המכתב הזה, ושמו מופיע שם כחותם. אז קודם כול, כשמדברים על דמוקרטיה, ועל ערכים, אז את האמת צריך להגיד. עכשיו דבר אחד אישי: חבר הכנסת גילאון דיבר על משרד דוד רותם, שכותב מכתבים לכל מיני רשויות.

יש חברת עורכי-דין, עורכי-דין מצוינים, משרד נהדר, שהייתי פעם הבעלים שלו. על-פי הנחיית היועצת המשפטית של הכנסת נאלצתי להעביר, ללא תמורה, את כל מניותי בחברה הזאת לאנשים אחרים, ומאותו רגע אין לי שום קשר לחברה. פניתי לוועדת האתיקה, על-פי התקנון, וביקשתי שלא יחייבו אותי לשנות את השם, כי אני לא יכול לשנות את השם. ביקשו שאפנה לחברה ואבקש מהם לשנות את השם. פניתי לחברה, והחברה לא השיבה. עד היום ועדת האתיקה לא החליטה שאני צריך לשנות את השם, משום שעל-פי התקנון אני רשאי לבקש מוועדת האתיקה, בנסיבות האלה, שלא תכריח אותי לשנות את השם. אז מי שזה לא מוצא חן בעיניו יואיל ללמוד את תקנון האתיקה, ואחר כך יעלה לבמה ויטיל האשמות על משרדי עורכי-דין. תודה רבה לך, חבר הכנסת דוד רותם. יעלה חבר הכנסת נסים זאב, בשם סיעת ש"ס. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, אדבר דקה על כל נושא, יש לך שלוש דקות, אז מדובר בשלושה נושאים. קודם כול על גיל הפרישה.

צריך לברך על כך שברוך השם נשים מאריכות ימים. אנחנו רואים שיש יותר אלמנות מאלמנים, כי,

נשים מאריכות ימים ושנים, ולכן הממשלה החליטה לדחות את גיל הפנסיה, כי זה חלק מהברכה, וזה חלק, הייתי אומר, מהסגולה שנשים יאריכו עוד יותר ימים ושנים. לכן צריך לראות בעין טובה את זה שנשים, בסך הכול, עובדות יותר, יכולות לעבוד יותר. אבל אני רוצה לומר דבר ברור: זה לא על חשבון הזכויות שהיו להן עד היום. הפנסיה אולי תתחיל מגיל 67, אבל צריך למצוא את הדרך לפצות את הנשים שעובדות אחר גיל הפנסיה הנוכחי, של היום, לפצות אותן כספית באיזו צורה, לתת להן את הפיצוי, לא כפנסיה, אבל אולי כתוספת שכר, בדרך כזו או אחרת, או בהפחתת מסים. אפשר למצוא, הייתי אומר, את המסלול הראוי והנכון ביותר. אתה מתכוון, אם הן מוצאות עבודה לאחר גיל 62. כן. כמה כאלו באמת אנחנו מכירים? אני מדבר על כאלה שבדרך כלל ממשיכות לעבוד, לא אלה שהולכות לחפש עבודה בגיל 60. נער הייתי וגם זקנתי, בגיל 60, מה לעשות, בן 60 לזיקנה, כך כתוב בפרקי אבות. אז אני לא מתכוון לאותן נשים שהולכות למצוא עבודה בגיל 60, אבל אלה שכבר עובדות ויכולות להמשיך לעבוד ורוצות גם לעבוד,

אני רוצה לומר לך: אני מכיר הרבה אנשים שמוכנים לקבל פחות ולהשתכר שכר מינימום, רק לא להישאר בבית. מוכנים הכול כי מבחינתם הבטלה היא לא רק בזבוז זמן, זה איבוד החיים. הם מרגישים שבעצם הם כאילו כבר מיצו את עצמם והם רק מחכים להגיע לחיי הנצח. אז אני חושב שכל עוד אדם יכול לתפקד, יכול לעשות ולמצות את עצמו בעשייה, זה הפורקן החיוני ביותר לנפש האדם. אני רוצה לומר דבר נוסף על מעצרם של הרבנים. הספר "תורת המלך" קיבל מעין תאוצה כזאת כאילו מדובר באיזה ספר הסתה שקורא לרצח ערבים. אני רוצה לומר באופן הברור ביותר, אני חוזר על הדברים: מי שכתב את הספר זה, הרב שפירא, אדם צדיק תמים. אני אומר לכם, כשהייתי צריך לדבר אתו, הייתי צריך לקרב את האוזן שלי לפה כדי לשמוע בכלל מה הוא מדבר. האיש הזה הוא אחרון האנשים שיכול לאיים על מישהו. בנוסף, אני רוצה לומר: אין שם שום, חלילה וחס, הייתי אומר הסתה לגזענות או הסתה לרצח, לא מיניה ולא מקצתיה. מה לעשות, כשיש חולקים בדברי הלכה, ויש חולקים עליו ורבים חולקים עליו, גם הרב עובדיה יוסף, בנקודת ההלכתית, אבל אף אחד לא חושב לרגע שמי שחולק על הרב שפירא זה מפני שבספר שלו הוא אמר שמותר לרצוח ערבים. תודה רבה לך. ולכן אני רוצה לומר, סיכום. אני רוצה לסכם כי זה חשוב, ויש הפגנות ויש מהומות. אני אומר: חייבים להירגע. המשטרה צריכה פחות להעצים את העניין הזה ולהביא את זה לתכלית של גמר הפרשה הזאת כמה שיותר מהר כדי לא לחדד את ההקצנה בין שני המחנות. תודה רבה לך, חבר הכנסת נסים זאב. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אבישי ברוורמן, בשם סיעת העבודה. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, גברתי השרה, אני רוצה להצטרף להבעת האי-אמון בממשלה בנושא של המשבר הכלכלי שהולך ומחריף, למרות ההרגשה שמדינת תל-אביב פורחת, למרות ההרגשה שישנה צמיחה. כי אני חושב שהמשבר שקיים פה ועלול לתפוס גלים בעתיד, נובע מבעיה מרכזית. כשאנחנו עברנו מכלכלה שבה הממשלה הובילה, כאשר תקופת הגלובליזציה וההפרטה הגיעה אלינו, לא עשינו את ההבחנה בישראל,

יוסי פלד, אני רק רוצה שקט בשתי הדקות שלי, הטעות שנעשתה גם במערב, אי-הבחנה בין תחרותיות לבין הפרטה. קבוצה קטנה של אנשים, עם קריסת הקומוניזם, לקחה והובילה את העולם להתפרעות, אם באמצעות "גולדמן-סאקס", חברות אחרות, והתוצאה היתה אי-שוויון ענק. הגענו למצב שקבוצה קטנה התעשרה בצורה שלא היתה בהיסטוריה, אבל המעמד הבינוני מרגיש גם לגבי השכר שהוא מקבל, גם לגבי המחירים שהוא משלם, גם במוצרים הבסיסיים וגם אחרים, שמצבו הולך ומידרדר. הדבר הזה הביא למחאה ציבורית אדירה, לבלבול. אין פתרונות בטווח הקצר. מה שקרה בישראל, גם בישראל, האי-הבחנה שההפרטה איננה תחרותיות, אז זה רק שבברית-המועצות קבוצה קטנה, שהיתה חלק מנומרה קולטורה, סוכני קג"ב, עוזרים פרלמנטריים, בבת-אחת, במקום 100 רובל החלו לקבל 20 מיליארד. תמיד הסברתי, מי שמתמנה לראש חברה של הנפט, דולר אחד בתוך ברית-המועצות, 30 בחוץ. 30 פחות 1 שווה 29, תכפילו במספר החביות ואחרי זה, מה רע? אנחנו כבר קובעים מה קובע. גם בישראל, לצערי, תהליך ההפרטה בחלקו היה לא נכון, הוא הביא לריכוזיות.

אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר, ככלכלן שהוביל גם תהליכים במזרח-אירופה, שעבד בעולם. התוצאה שאנחנו חווים היום, שבה יש מצד אחד חלוקת הון וחלוקת הכנסה לא צודקת בישראל, אף-על-פי שבישראל חלק גדול מהאוכלוסייה הוא פרודוקטיבי, הוא יצרני, הוא יזם, והתוצאה היא שאנחנו פה מובילים בעולם בסטארט-אפ, כי יש פה פשוט צעירים מדהימים.

גם מבחינת הדיור, גם מבחינת השכר הריאלי, מחירי המזון, הריכוזיות הישראלית לא הביאה לתחרותיות, ומצד שני היא הביאה לקבוצה, שלצערי, לא עכברא גנב אלא חורא גנב, אני לא מאשים אף אחד, כמו בברית-המועצות. ולכן הממשלה הזאת חייבת להתנהל בצורה הרבה יותר אגרסיבית בשינויים המתבקשים, אי-אפשר לחזור אחורה, אבל מצד שני, המצב שהמעמד הבינוני הולך ומכניס, זה לא רק ה"קוטג'"; ה"קוטג'" כמשל,

הורידו את מחיר ה"קוטג'", כולם יגידו, הלך ה"קוטג'", קיבלנו "קוטג'". זה לא "קוטג'", זו תופעה שבה ישראל צריכה להביא רפורמות מרכזיות ולהתחיל באמצעות האינטרנט, ה"פייסבוק", לשאול את השאלה, האם אנחנו נבנה מחדש כלכלה הוגנת וחברה צודקת, או שתהיה פה חברה שיהיו בה נאומים גדולים אבל קבוצה קטנה תנהל אותה מבפנים ובחוץ.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אבישי ברוורמן. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בשם סיעת יהדות התורה. מייד לאחריו, חברת הכנסת עינת וילף מסיעת העצמאות. בבקשה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, התבשרנו שהמס העקיף במדינת ישראל הוא מהגבוהים בעולם, ועוד לא התאוששנו מהבשורה הזאת הגיעה הבשורה השנייה, שמחיריהם של מוצרי המזון עלו בשנים האחרונות פי כמה וכמה מאשר במדינות אירופה. והטענה כאילו יוקר המחיה הוא תוצאה מעליית מחירי מוצרי הגלם בעולם, מתברר שגם זה אינו נכון, כי המחירים יקרים פי כמה וכמה. הסובל הגדול מזה הוא הציבור שאני מייצג, פלוס הציבור של המשפחות ברוכות ילדים והשכבות החלשות מכל החוגים. מוצרי המזון הם ההוצאה העיקרית שלהם. די רק להביט על חשבון המים או על חשבון החשמל ולעשות השוואה של היום ולפני שנה, והיום ומה שהיה לפני שנתיים, והיום ולפני שלוש שנים. על אחת כמה וכמה חשבונות הדלק, והסקה היא המצרך הכי-הכי חשוב, כמו למשל בעירנו ירושלים הבירה, המאוכלסת במשפחות ברוכות ילדים. לכן, כחבר הקואליציה, אני מציע הצעה, בראש ובראשונה להגדיל את קצבאות הילדים לפחות באופן שווה-ערך ליוקר המחיה, לפחות שווה-ערך להתייקרות של השנים האחרונות. נפצה את המשפחות האלה בקצבאות הילדים, כי אנחנו רואים שהכנסות האוצר בשנה הזאת הן מעל ומעבר לכל המשוער, ובמקום ללכת ולהוריד עוד 1% ממס החברות, שזה הולך ישירות לעשירים, קצת להתחשב במשפחות החלשות ולהעביר את זה לקצבאות הילדים. יש עוד הצעות, כמו מניעת הריכוזיות, שזה אחד הגורמים, אבל לא ניכנס לזה. אני מדבר עכשיו על הנקודה הזאת, לפצות את המשפחות החלשות. אני חושב שזוהי הדרך הנכונה ואפשר וצריכים לבצע את זה מייד. אני קורא לראש הממשלה לקחת את היוזמה בנושא הזה. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. ואנחנו נעבור בתור, חבר הכנסת מסעוד גנאים בשם סיעת רע"ם-תע"ל

בבקשה, חבר הכנסת מסעוד. מסעוד רנאים או גנאים? מסעוד ע'נאים.

כותבים עם גימ"ל ואומרים רי"ש.

בזכותו של היושב-ראש הבנתי שיש ע' בעברית, והע' בערבית, יש כמוה בעברית. לא צריך לשנות גנאים, אלא ע'נאים.

חבר הכנסת מסעוד ע'נאים, לרשותך שלוש דקות. היושב-ראש, אגב, קוראים לו גובי גיבלין. רובי ריבלין? גובי גיבלין.

יש הרבה דברים אצלכם, מה לעשות? לפחות שונה ממה שלמדנו בבית-ספר תיכון, אני מתכוון לשפה העברית. אבל בעברית האמיתית אין ע'.

בעברית הנכונה זה,

לפעמים אני רואה, כותבים למשל גאלב מג'אדלה, כותבים ראלב,

אני מתפלא למה, אין דבר כזה. יש רי"ש מתגלגלת. ככה גם המזכיר, ראש מתגלגל? רי"ש מתגלגלת, מין גרונית כזאת שיוצאת. אני אוסיף לך, אל תדאג. יופי. חברי כנסת מתגלגלים. כן, חבר כנסת חדש, מקווה שלא, הוספתי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לאור מה שאנחנו רואים מהממשלה הזו, מקברניטיה, ובראשם ראש הממשלה ושר הביטחון ברק, אני נזכר באמירתו של שארל דה-גול: הפוליטיקה היא תחום או מקצוע כל כך מסוכן וחשוב, שלא צריכים להפקיד אותו בידי פוליטיקאים. כאשר אני קורא את המשפט הזה אני נזכר בכל הדברים שאמרו ראשי מערכת הביטחון בישראל. אני לא חסיד כל כך גדול שלהם, לא של ראש המוסד, ולא של ראש השב"כ ולא של הרמטכ"ל. אבל, לפחות בהרבה דברים הם צדקו, לגבי.

אני לא שמעתי שאמרו עלי, שום דבר. אבל אני שמעתי מה אמר מר דגן על ראש הממשלה נתניהו, מה אמר על שר הביטחון ברק, מה אמר על כולם, שאלה אנשים שהם לא אמינים, הם מסוכנים, מסוכנים לביטחונה של מדינת ישראל. הממשלה הזו, כאשר קברניטיה והמנהיגים שלה, אלה שמחפשים הרפתקאות פוליטיות כדי לשמור את הכיסאות שלהם, ומאיימים לא רק על הביטחון הפוליטי אלא גם הביטחון התזונתי, כאשר אנחנו מדברים על גל ההתייקרויות, ה"קוטג'". ה"קוטג'" הוא רק הסמל, הוא קצה הקרחון. אבל ה"קוטג'" ושאר המוצרים הבסיסיים, כאשר המחירים שלהם בשמים זה אות, זה סימן, לטבע ולצביון של הממשלה הזו, שאומרת goodby לכל מדינת הרווחה שתומכת בבעלי מעמד סוציו-אקונומי נמוך ובעניים. הממשלה הזאת נהפכה לקפיטליזם של טייקונים כשהיא מחזקת את החזקים ואת העשירים ודורסת את אלה העניים ובני המעמדות החלשים. כי אפילו המחירים בישראל, כמו שכתבו כל כלי התקשורת, אפילו בארצות-הברית הם לא כל כך גבוהים. אנחנו קפיטליסטים יותר מארצות-הברית? זה בקשר לאיום על הביטחון התזונתי. בקשר לביטחון הפוליטי, גברתי היושבת-ראש, ראש הממשלה, ואתמול שמענו את זה באחד מערוצי הטלוויזיה, מתכוון לתת אישור, ושר הביטחון, לבנות התנחלויות ליד שכם, ליד בית-לחם. אז אם אני מקשר את שני הדברים, אנחנו יודעים לאיפה הכסף הולך. במקום לתמוך בשכבות החלשות, במקום לתמוך בעניים, הכסף זורם להתנחלויות. גברתי היושבת-ראש, לאחרונה, אני חשבתי שבמדינת ישראל יש שני סוגים: יהודים וערבים.

לאור כל מה שאני רואה אחרי החקירה עם הרב דב ליאור, יעקב יוסף וכו', והפגנות שראיתי, אני חושב שיש לנו שלושה סוגים של אנשים בקשר לחוק במדינת ישראל. יש כאלה שהם מעל החוק, אסור שאף אחד ייגע בהם, אפילו אם הם לא מכירים במדינת ישראל, ולא בציונות, ולא בחוקיה. ואם בן-אדם ערבי, פוליטיקאי או אחר, היה אומר חצי מהאמירות שלהם, הוא היה מאחורי הסורגים. הסוג השני: אלה שמתחת לחוק. סוג שלישי זה אנחנו,

ואלה שמנסים דרך החוקים להעלים אותם, או להוציא אותם מחוץ לחוק. וזה האיום הממשי, גברתי היושבת-ראש, על מדינת ישראל.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מסעוד גנאים בשם רע"ם-תע"ל. והבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי בשם האיחוד הלאומי, בבקשה. גנאים, יש 15 סוגים, זה נכון. אתה רוצה אני אעשה לך את הדירוג? חבר הכנסת עפו אגבאריה, אתה הבא בתור ברשימת הדוברים, אז תוכל לעשות לנו גם את הדירוג מעל הדוכן הזה כדי שכולנו ניהנה גם מההברקות שלך. זה דירוג פרטי, בן-ארי, תן לי לשאול אותך מעל הדוכן אחר כך כמה דברים. אין בעיה. אדוני השוטר, פעם שוטר תמיד שוטר. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, לרשותך שלוש דקות.

חברי חברי הכנסת, חברי חבר הכנסת אריה ביבי, יפה מאוד.

כן, בוודאי.

כל פעם שאני עובר ליד הלשכה שלך אני מפחד שמישהו יצא עם אזיקים אלי. לכן, אני, על איזה ספר לאחרונה? כן, כן. השאלה, עברתי ליד איזה ספר לאחרונה. אני רוצה להתייחס, ברשותכם, חברי חברי, מה קרה לכם? ואתה מגזים.

לפעמים מותר להגיד גם דברים ככה ברוח טובה, ולא כדי לחמם. ואם כך התפרשו דברי, אני מתנצלת. אני חושבת שהיושבת-ראש, היושבת-ראש, חבר הכנסת בן-ארי, אזיקים אלקטרוניים. את הנדיבות של המשטרה. בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי. אני חושב שהכיוון שמוליכה אליו היושבת-ראש היה צריך להיות כיוון מושכל בחברה שהיא מגוונת ומורכבת. אולי נתייחס לכך בהמשך. אבל אני הייתי רוצה להתייחס לצמד מלים, גברתי היושבת-ראש, שאני שומע לאחרונה המון: שלטון החוק, שלטון החוק. אתם לא מקבלים את שלטון החוק. אותם אלה שמדברים על שלטון החוק, ואחד מהם דיבר כאן קודם, לדוגמה, מקבל את שלטון החוק באופן סלקטיבי. כששלטון החוק בבית-המשפט העליון פסק שיהודים יחזרו לבתיהם בשכונת שמעון-הצדיק, שמה אין שלטון חוק. הם עומדים שמה, ומציקים ומטרידים, ופוגעים פיזית באנשים, ועושים הפגנות.

יש שלטון החוק או אין שלטון החוק? בית-המשפט העליון הוא העליון ומקבלים את פסיקותיו, או מקבלים את זה היכן שנוח?

אני רוצה לומר ולהקריא דווקא דברים שכותב נשיא בית-המשפט העליון בדימוס השופט אהרן ברק, ולומר שבעצם כל מה שנעשה כאן הוא נגד החוק, הוא עבירה על החוק. כל ההתנהלות של הפרקליטות היום היא עבירה על החוק על-פי,

הוא לא היחיד שאומר את הדברים. אומר דברים דומים השופט הקודם, נשיא בית-המשפט העליון הקודם, מאיר שמגר. גם השופט גבריאל בך.

הוא כותב ככה: השוויון הוא ערך יסודי לכל חברה דמוקרטית. הצורך להבטיח שוויון הוא טבעי לאדם. הוא מבוסס על שיקולים של צדק והגינות. הצורך לקיים שוויון הוא חיוני לחברה ולהסכמה החברתית שעליה היא בנויה. ועכשיו הוא מסביר למה הדברים מכוונים: השוויון שומר על השלטון מפני השרירות. שרירות, זאת אומרת, שאני עושה מה שאני רוצה. שרירות לב זה בלי שום התנהלות אובייקטיבית, אלא איך שבא לי. אכן, כותב השופט: אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר השוויון היא מהקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה, היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם, דברים ברורים. יש לנו רשימה ארוכה, והקראתי אותה כמה פעמים מעל הדוכן הזה, של אלה שמכנים את עצמם אנשי רוח. אני אוסיף לך עוד דקה מאחר שהיו לך הפרעות. לכן אני מוסיפה לך דקה.

אנשי רוח, להכות אותם עם אלה, לקרוע להם את הגרון, אני אשלם 1,000 שקל, אמר אחד משדרני הרדיו. אחר אמר: לא נוכל לשמור על הדמוקרטיה אם לא נעלה בטנקים על עופרה. דבר והיפוכו, זה כנראה לא מהעניין. נעלה בטנקים על עופרה. מישהו עצר אותם? מישהו עצר את המשורר, הסופר, נתן זך, שאמר שראש הממשלה שלנו נבחר כראש ממשלה כמו היטלר? האם הוא הוצעד לחדרי החקירות? התשובה היא חד-משמעית, לא. חד-משמעית, לא. ואני רוצה לומר לך, גברתי היושבת-ראש, שאם הם היו נעצרים המוזיקה היתה אחרת. השאלות לא היו שלטון החוק, השאלות היו, סתימת פיות, מקארתיזם, וכן הלאה. כל המלים האלה, שיש אנשים שמחזיקים את המלה מתי שנוח להם, מתי שנוח להם זה שלטון החוק, מתי שלא נוח להם זה מקארתיזם. אתם צריכים להחליט באיזה צד אתם נמצאים. אם אפשר לעשות תערוכה שמציגה, משפט אחרון, את שר החוץ בצורה כזאת נוראית ולהגיד שזה חופש האמנות, אז מה אתם רוצים מרבנים, ואני רוצה לומר שזאת לא השוואה. עולם התורה לא יכול להיות כפוף לשום דבר. מי שרוצה ילמד היסטוריה. היוונים ניסו, קיבלו את המרד החשמונאי. הרומאים ניסו, קיבלו את מרד בר-כוכבא, בואו לא ניכנס לזה. בוא ניתן לכל אחד את עולמו, ולא נכריז פה מלחמה ולא נצית אש, כי בשום אינטרנט אין "סופר-טנקר" שיכבה את האש הזאת, ולזה אני מכוון לראש הממשלה. כבה את האש הזאת, את הפרקליטות, את מי שמנסה להבעיר כאן יערות שאיש לא יצליח לכבות. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. כעת לבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת עפו אגבאריה בשם סיעת חד"ש. בבקשה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. לרשותך שלוש דקות.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לכל אחת מהצעות האי-אמון, אני חושב שבאמת מגיע לא לתת אמון בממשלה הזאת. איך אפשר להעלות את גיל הפרישה של הנשים? איך אפשר לדלג על זה שהממשלה יש לה גם כשלים בתחום הכלכלי? וגם ההצעה של חברי ממרצ על אוזלת ידה של הממשלה וגם בעניין המצרכים החיוניים. כל נושא בפני עצמו הוא גדול מאוד בשביל באמת לא להביע אמון בממשלה הזאת. אני רוצה לדבר על משהו אחר ששדיברו קודמי פה. שני חברי כנסת דיברו על הדמוקרטיה במדינת ישראל, ושבאמת יש דמוקרטיה. מישהו הזכיר פה שיש שמאל קיצוני ויש, אני לא מכיר שמאל קיצוני. שמאל קיצוני הזוי. מי שקיצוני זה מי שעושה מעשים קיצוניים. מי שהורג, למשל, ראש ממשלה, מי שזורק פצצה על מפגינים, מי שמעלה באש מטע זיתים, מי ששורף מסגדים, או מי שטובח באנשים. כל הדברים האלה לא עשו אותם שמאל קיצוני משום מה. מי שעשה אותם זה הימין הקיצוני. אז אם יש, אז יש ימין קיצוני ולא שמאל קיצוני. אז אם יש משהו קיצוני, אז הימין הקיצוני הוא ההזוי. זה שראש, בארץ, גם כן הזויים, בסדר? אבל זה לא שמאל.

אתה דיברת על שמאל במדינת ישראל, אתה לא דיברת על שמאל של אנשים שמתנגדים לכיבוש, וזכותם להתנגד לכיבוש. אבל מה עשו הימין הקיצוני שלך? רצחו ראש ממשלה. רצחו מפגינים. טבחו באנשים שמתפללים לתומם. ואתם אומרים שיש איזה קיצונים והזויים, אז מי הקיצוני וההזוי? אתם הסכנה לדמוקרטיה, הימין הקיצוני ההזוי הוא הסכנה לדמוקרטיה. כאשר לא רוצים ועושים מזה שרב אסור לו, אסור שמישהו יחקור אותו כאשר הוא מדבר כל כך בגלוי, בגזענות ובשנאה, אבל לשים פצצה לפרופסור, זה כן? אני מתפלא איך העם, עם ישראל, סובל דברים כאלה כאשר הוא סבל מהלאומנות והגזענות בחוץ-לארץ, והוא מרשה לאנשים הזויים בימין ההזוי הקיצוני להתפשט בצורה כזו ולעשות את המעשים המגונים, ואחר כך באים כל מיני ראשי ועדות ושרים, וראש ממשלה, ומשקרים לעם. ואני אומר, העם במדינת ישראל, תתעוררו, הממשלה הזאת משקרת לכם.

תודה רבה לך, חבר הכנסת עפו אגבאריה. כעת לבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת ניצן הורוביץ בשם סיעת מרצ. בבקשה, חבר הכנסת הורוביץ.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רק חושב, כל בן-אדם אחר שהיו מזמנים אותו לחקירה במשטרה וחצי שנה היה מצפצף על החוקרים, עושה לעצמו תרגילים, מודיע שהוא לא יתייצב לחקירה, מה זאת אומרת, עושה דין לעצמו ואחר כך עוד מארגן לעצמו הפגנות תמיכה על דבר כזה? אני בכלל לא נכנס לשאלה למה המשטרה ביקשה אותו ומה היה שם. המשטרה החליטה שהיא רוצה לחקור אותו, לברר אתו עניין. הבן-אדם עושה דין לעצמו ואומר: אני רב, יש לי חסינות מחקירת משטרה, מה זה הדבר הזה? ממה זה נובע הסיפור הזה? זה נובע לא רק מחוסר כבוד, חוסר קבלה וחוסר הבנה של המושג מדינה. כשאנחנו אומרים מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו קודם אומרים מדינה, מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת ישראל. במדינה יש חוק ויש רשויות. ואני בטוח, אני בטוח, אני משוכנע, שכל אלה שרקדו וחוללו שם סביב דב ליאור, לא היו מסכימים ולא היו רוצים שאנשים שחשודים בשורה ארוכה של עבירות יחליטו לעצמם אם הם באים לחקירה או לא באים לחקירה. איזה מין דבר זה שמפכ"ל המשטרה צריך לשלוח שליחים לאיזה אחד? אני אומר איזה אחד, כי אחד שמצפצף על המשטרה, אז הוא בעיני איזה אחד. ולהגיד לו "אולי אדוני יואיל לבוא לחקירה", ולשלוח לו מתווכים, מי יקבל יחס כזה במדינת ישראל? ועוד לחשוב שהבן-אדם הזה מקבל משכורת מהמדינה כרב עיר, אז הוא פי-שבעה מאזרח רגיל צריך לציית ולקבל את ההחלטות האלה.

כשאני רואה את זה, זה חורה לי כאזרח ישראל שכך מצפצפים על המשטרה, ולא רק על המשטרה, מצפצפים על המדינה, כי אתם יודעים הרי ממה זה נובע. יש לנו כאן בעיה של הכרה במקור הסמכות. הם לא מכירים במקור הסמכות שנובע כאן מהבית הזה, מהבחירות האלה מהמוסדות האלה. יש להם מקור סמכות אחר, וחלקם גם אומרים את זה, הם מודים בזה. ואת זה אסור לקבל. הוויכוח אם מותר לכתוב הסכמה לאיזה ספר או לא מותר, אם זה גזעני או לא גזעני, זה ויכוח אחר.

אם המשטרה מבקשת לחקור אדם, ועל זה אנחנו מדברים, כי הרי עכשיו יש הפגנה מול בית-המשפט העליון, צריך שיהיה פה ברור, אין פה בן-אדם אחד שהוא מעל החוק. יושב שר אוצר בכלא, עומד לדין נשיא על אונס, ראש ממשלה על עבירות של כרטיסים. מה אתם חושבים, היה למשטרה פשוט לבוא ולחקור אותם? הרי אם נקבל את הגישה הזאת שהרב הזה והחסידים שלו כאן רוצים לקדם, אז יש אנשים שבהם אסור לגעת. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, משפט אחרון. משפט אחרון. אז אני רוצה להגיד לכם, חברות וחברים, שזה שלאיש יש כיפה, והוא רב, בעיני זה לא פוטר אותו מהתייצבות ומקבלת החוק,

זה מחייב אותו אפילו יותר מאזרח רגיל. עוד מלה אחת, ברשותך, גברתי.

אני רוצה להגיד: היה היום דיון מאוד חשוב בכנסת בנושא, דיברתי על המשטרה, צריך לדבר גם על המשטרה עצמה, בנושא שכר השוטרים, שזה תעודת עניות למדינת ישראל. אני חושב על כל האנשים שם שעומדים בהפגנה מול בית-המשפט העליון שלא מכירים בשלטון החוק, ומולם עומדים שוטרים שמרוויחים שכר בושה. זה לא לכבודה של מדינת ישראל. לא אלה לכבודה של מדינת ישראל ולא השכר שמקבלים השוטרים לכבודה של מדינת ישראל. תודה רבה לך, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אורי אורבך בשם סיעת הבית היהודי, מפד"ל החדשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט, הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, שאף היא הוחזרה על-ידי ועדת החינוך, התרבות והספורט.

תודה רבה לך. וכעת, חבר הכנסת אורי אורבך. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שבשבועות האחרונים יש כאן מפגש של קיצונים. אני לא מבין למה אנשים כותבים ספר הלכתי שעוסק בהלכות הריגת גוי, אבל כל אחד והטעם שלו בספרי קודש. ואני גם לא מבין למה רבנים נותנים לזה הסכמות. אבל אני גם לא מבין למה אנשים שמחשיבים את עצמם לאנשים נאורים מזמינים את הרבנים שנתנו הסכמה לרב לחקירה. מותר גם להפעיל שכל בשירות המדינה? זה בתקשי"ר? הרי אפשר להעביר את הספר הזה ואת ההסכמה הזאת שאיש לא שמע עליהם כמו קש הנישא ברוח.

אצלנו אנשים אומרים: ייקוב הדין את ההר, והחוק זה החוק, ואנחנו נזמין את הרב ואת הרב השני שנתנו הסכמה. ואם הם לא באו אנחנו נראה להם, כי אנחנו הפונדמנטליסטים של החוק.

כולם מעל החוק, והם כל היום מסתובבים עם האצבע הזאת של החוק ומנקרים בעיניים של האנשים ועוצרים את הרב באמצע הדרך ואת הרב ההוא באמצע, במכונית, כאילו גמרו לתפוס את כל הגנבים ואת כל הפושעים ואת כל המורדים. להראות, כל הזמן אבירי שלטון החוק צריכים להראות שהם כאן, שהם מעל הכול, שהם השולטים היחידים, שהם יודעים מה טוב ומה נכון. וקצת שכל, רבותי, לא הגיע הזמן להפעיל? קצת היגיון?common sense? איזו מלה שאתם רוצים, בכל שפה. שכל ישר של ילד בכיתה ג'. מה ייגרע?

הם צריכים להראות: חוק זה חוק, דין זה דין, אף אחד לא מעל החוק. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים. אפילו בימין, אני אגלה לכם סוד, אפילו בימין,

ואפילו בימין הקיצוני, שזה לא אני, מה שנקרא "הימין הקיצוני", אנחנו יודעים שבמדינת ישראל החוק מעל הכול. החוק מעל הכול. זה לא באותו מישור. אדם יכול לשמור הלכה ולחיות חיים יהודיים מלאים, וחוק המדינה מחייב את כל האדם באשר הוא אזרח. אבל יש כאלה, עסוקים, בציבור החילוני הליברלי ובפרקליטות, הם עסוקים כל הזמן בלהראות לאחרים. ואלו נפגשים גם עם אנשים דתיים שעסוקים בלהראות. ועל כולם עולה התקשורת הישראלית שלנו. אני רואה בטלוויזיה ביום חמישי ששני חבר'ה מתנועת כהנא מבזים, או מפוצצים את התפילה, מצאו עוד אירוע לפוצץ, ומטיפים מוסר לשר המשפטים, שקוטנו עבה מכל מה שהם למדו. זאת אומרת, מה שהוא שכח הם לא ילמדו לעולם. והם יושבים שם עם התפילין ומטיפים לו: איך אתה מעז, כאילו הוא עצמו עצר את הרבנים, וכאילו הוא אחראי. והתקשורת,

ערוץ-2, בראש החדשות, ואללה, בארטר, הסכם עודפים. יש הקיצונים מימין, הם נותנים קלטת מצוינת לערוץ-2, ערוץ-2 מקבל קלטת מצוינת, כולם נהנים. גם הקיצונים עשו אחלה אייטם, ביזו את שר המשפטים, גם ערוץ-2 קיבל אחלה סיפור. ועל חשבון מי? על חשבון האנשים הנורמלים במדינה הזאת. האנשים שהם חלקם דתיים וחלקם חילונים, הם אזרחים שומרי חוק, הם רוצים נורמליות. ואז אותה תקשורת שמביאה את הסיפור שמכרו לה כמה כהניסטים קיצונים מספרת לנו שהציונות הדתית היא פנאטית, והיא משפילה את השר ואת מערת המכפלה. לכן, אני אומר לכם, רבותי הקנאים, הקנאים מימין וקנאי שלטון החוק משמאל: תרגיעו, אל תסתובבו כל היום עם הדגל הזה, בעיקר כשלא הדגל מעניין אתכם אלא לתקוע לאחרים את המוט של הדגל בעין שלהם. תודה רבה לך, חבר הכנסת אורי אורבך. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אופיר אקוניס, בשם סיעת הליכוד.

אחרון הדוברים, מאחר שיש פה שני דוברים שאינם במליאה ולא הגיעו עד עכשיו. בבקשה, סגן יושב-ראש הכנסת וחבר הכנסת אופיר אקוניס. גם לרשותך שלוש דקות. חברים, קצת שקט שם. לכבד את המעמד.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הממשלה הזאת עשתה ועושה בשנתיים וחצי האחרונות מה שקדימה לא השכילה לעשות בשלוש שנים שלמות. גברתי, אני מדבר על מהפכות, לא על תחזוק שוטף של ענייני המדינה, שגם בזה כשלה קדימה. אני מדבר על מהפכות של ממש. מהפכה, בראש ובראשונה, גברתי, בתפיסת הביטחון של ישראל. שקט שורר בגבול הצפוני, שקט שורר בגבול הדרומי,

ההתייצבות,

במצב הביטחוני, השקט הביטחוני, אינם אלא תוצאה של תקיפות ביטחונית ונחישות של הממשלה. הקמת גדר בגבול הדרומי למניעת הסתננות, מניעת מעבר ספינות נשק לעזה, בלימת משטי טרור. עוד ניגע בזה, כמובן, גברתי. מהפכה כלכלית, זה מהפכה חברתית, יותר מאשר מהפכה כלכלית, משום שככל שהאבטלה נמוכה יותר החברה טובה יותר.

האבטלה עומדת על 5.8%. זו הרמה הנמוכה ביותר שאליה הגיע המשק הישראלי לפחות ב-30 השנים האחרונות. וזה גם בלי תוכנית ויסקונסין. בלי תוכנית ויסקונסין. זאת כניסה, גברתי, אם אני מחשב באופן גס, של בערך, בין 140,000 ל-150,000 ישראלים, שהצטרפו למעגל העבודה.

הם יצאו ממעגל האבטלה, האבטלה יורדת, והם מצטרפים למעגל העבודה. זהו הישג, בראש ובראשונה, יותר מאשר סתם נקודה עשרונית, 6.2, 6.1. אגב, כל הזמן זה יורד. ברוך השם זה יורד כל הזמן. אני חושב שזהו דבר, בראש ובראשונה חברתי, משום שככל שיש יותר עובדים במשק יש יותר כבוד למפרנס במשפחה. טוב לעבוד. שכחת דבר אחד: יש גם מיליון עניים שאין להם מה לאכול, אף-על-פי שהם עובדים. אני רוצה לומר כאן שבפעם הראשונה בעשייה, ולא בדבֶרֶת, בעשייה, חבר הכנסת ביבי, שכר המינימום חצה את רף 4,000 השקלים. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל ששכר המינימום חוצה, צפונה, את קו 4,100 השקלים. בקיץ הבא, בעזרת השם, הוא גם יגיע ל-4,300 שקלים. כמה שוטר מרוויח? אני מסכים ששוטרים צריכים להרוויח יותר, וגם מורים צריכים להרוויח יותר. אני בכלל מסכים שכדאי שכולם ירוויחו יותר. זה אני מסכים, בעניין הזה אין ויכוח. אבל זוהי פעולה חברתית. פעולה כלכלית ופעולה חברתית, שכר המינימום חצה את רף ה-4,000 שקלים. אני חושב שזה הישג חסר תקדים, בוודאי לא היה בתולדות המדינה שנים רבות,

את יודעת ששכר המינימום היה שנים רבות קפוא ב-3,800 שקלים, והנה עכשיו אנחנו חצינו אותו, מעל 4,000 שקלים.

אני לא מאלה שבאים ואומרים: הכול מושלם בחיי הכלכלה והחברה של מדינת ישראל. אני חושב שיש עוד הרבה מה לעשות, יש כברת דרך, אבל הדרך היא נכונה. אנחנו בדרך הנכונה להוריד עוד את מספר המובטלים, להוסיף עוד ישראלים למעגל העבודה, עוד ידיים יצרניות. זה דבר חשוב, זה דבר חברתי. גם החינוך הוא לא פחות חברתי מכל פעולה שדיברתי עליה עד לרגע זה. שנים רבות, למעלה מ-30 שנה, הישגי התלמידים בישראל הלכו וירדו. היו העלאות בתקציבי החינוך, אבל זה לא הגיע לתלמידים. עכשיו יש גם העלייה בתקציב החינוך, גם עלייה במבחני המיצ"ב, וזה הישג חברתי מהמעלה הראשונה. משפט אחרון, חבר הכנסת אופיר אקוניס.

נתתי לך עוד שתי דקות, אתה מודע לזה. אני אמרתי שיש עוד כברת דרך, ואני גם הגשתי הצעת חוק לביטול המע"מ על מוצרי יסוד, ברוח תפיסתו של זאב ז'בוטינסקי, של חמשת המ"מים, שאחד מהם הוא מזון, וזו חובתה של מדינה, לדאוג למזון לאזרחיה. אני תלמידו של זאב ז'בוטינסקי. אגב, זאב ז'בוטינסקי גם דיבר על הורדת מסים, וצריך לעשות את זה. יש עוד צעד חברתי, שאיננו נחשב כצעד חברתי, אבל כאשר אנחנו מדברים על המהפכה הסלולרית, שהיה לי חלק בה כיושב-ראש ועדת הכלכלה, לקדם מהפכה עם שר התקשורת, עידוד תחרות, שיפור תשתיות, התוספת של חברות חדשות שהתחילו וייכנסו בחודשים הקרובים לשוק, הדבר הזה הוא אדיר. את גרה בבית-שאן עדיין? אני גרה בבקעת בית-שאן. אשתף את מליאת הכנסת: דיברתי אתך, שנינו בערך באותו גיל. אמרתי לך, נכון. מחליף אותך יושב-ראש הכנסת.

לא הספקתי לומר לגברת לוי, אני נותן לך שלוש דקות,

אני מאוד מודה לך. אמרתי לגברתי ששנינו בעוד זמן לא רב, בארבע או חמש השנים הקרובות, ניסע יחד, זה חזון אחרית הימים, ברכבת מחיפה, למה מחיפה? אפשר מתל-אביב, אפשר מאשקלון לתל-אביב, לחיפה, מזרחה לבית-שאן. לפני ארבע או חמש שנים הרי הדבר הזה היה בערך כמו לקרוא את "אלטנוילנד" של הרצל, שפחות או יותר כתב על הדברים הללו, אבל הנה זה קורה. את רואה את הסלילה, את בעצמך רואה את סלילת המסילה הזאת,

היא נסללת גם לאופקים, גם לנתיבות, גם לשדרות. זו מהפכה חברתית, היא גם כלכלית,

אבל היא חברתית. אני לא רוצה להרחיב. נכנס שר החינוך, דיברנו על החינוך, שר התחבורה, על ענייני תחבורה, השר להגנת הסביבה, שדואג לסביבה טובה יותר, אבל אני חושב שבשנתיים וחצי האחרונות לא היתה מהפכה סביבתית, מהפכה חברתית,

גם להחליט על בניית פארק הקישון לטובתם של חברינו בחיפה ובקריות זו החלטה אמיצה, זו החלטה חברתית. כולם מרוויחים. אגב, אדוני, יש לי עוד פחות משתי דקות. הרשימה, אני יכול לעמוד פה עד 22:00, חבר הכנסת מולה, ולמנות את הישגי הממשלה. אז בזמן הקצר הזה,

רק על קצה המזלג: הענקת חבילות סיוע והטבות לתושבי שדרות ויישובי עוטף-עזה, לא היה אצלכם, היה אצלנו. הנהגת שנת לימודים אקדמית חינם לחיילים משוחררים בפריפריה, לא היה אצלכם, יש אצלנו. הגדלת קצבאות הילדים בהשקעה כוללת של מיליארד וחצי שקל, לא היה אצלכם, יש אצלנו. הגדלת קצבאות הקשישים והוספת מיליארד שקל לתקציב המוקדש לבני הגיל השלישי, לא היה אצלכם, יש אצלנו. אחת המהפכות החברתיות הגדולות ביותר, טיפולי שיניים בחינם. כדאי שכל מי שצופה בנו, אולי העיתונות לא פרסמה את זה בהרחבה, אבל הדבר הזה הוא כבר בתוקף: עד גיל עשר. אדוני, מיותר לציין את התמיכה שלה זוכה הממשלה בזמן האחרון, בשבועות האחרונים, בקרב הקהילייה הבין-לאומית. דברים שרואים ביוון, במדינות אירופה, בארצות-הברית ובעוד מדינות, שטרם הגיעה השעה לחשוף אותן,

לצערי, אדוני היושב-ראש, מספסלי האופוזיציה. ישראל זוכה לאחרונה לתמיכה בעולם כולו ובעיקר במדינות העולם החופשי. מה לעשות, יש תמיכה, רואים את זה: נשיא יוון, נשיא איטליה, נשיאת גרמניה, הקונגרס בארצות-הברית. כל הדברים האלה, מדוע הם עושים את זה, אדוני? משום שגם הם קיבלו החלטה לתמוך בישראל כאחת המדינות המובילות של העולם החופשי, לעומת האלטרנטיבה הנוראית, האלטרנטיבה האיומה, שאנחנו רואים במרחב שמסביבנו. זה או להיות עם הפונדמנטליסטים או להיות עם ישראל ועם העולם החופשי, והם קיבלו,

החלטה. אני מוכרח לומר לך: הבוקר שמעתי את יושבת-ראש האופוזיציה ממשיכה להמליץ להתחיל את המשא-ומתן שבו היא כשלה מהמקום שבו הוא הופסק. כך היא אמרה, אדוני.

היא אמרה כך. נא לסיים. אני יודע מה היא אמרה.

אדוני, נתתי לך שלוש דקות. משפט אחרון, ולא מה היא אמרה. כבודו,

נתתי לך שלוש דקות. חשבתי שעברתי על גבולות ההתחשבות. נא לסיים.

אני אומר לחברי האופוזיציה: אתם רואים שחורות. המציאות שונה לחלוטין. אנחנו עכשיו במאבק על צדקת הקיום של כולנו, ובמאבק הזה אני מצפה לדבר אחד מכם: שתצטרפו ותתמכו. תודה רבה לחבר הכנסת אקוניס. אני מזמין את השר המקשר בין הממשלה, ובתפקידו זה, השר ארדן, לבוא ולסכם בשם הממשלה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

בהחלט הממשלה ביקשה לסכם את הדיון החשוב, לאחר שהאזינה לטענות המנומקות והמלומדות של חברי הכנסת, שחלק נכבד מהן התמקדו בעליות המחירים בענפי משק רבים שלצערנו אזרחי המדינה חווים בשנים האחרונות. ודווקא כאן, אולי, אדוני, הציגו אותי כשר מקשר, אבל הרבה למדתי מתפקידי כשר להגנת סביבה, למה מתרחשות חלק מאותן עליות מחירים. וכנראה חברי הכנסת מהאופוזיציה לא תמיד מבינים שלא הכול תלוי רק בממשלת ישראל, הרוב תלוי, מדי פעם יש דברים שלא רק ממשלת ישראל משפיעה עליהם. למשל, העובדה שעד לפני כמה שנים רק מיליארד מתושבי כדור-הארץ, מבערך 7 מיליארדים, חיו בסגנון החיים שלנו, אדוני היושב-ראש. ומה זה סגנון החיים שלנו? סגנון חיים מערבי: אנחנו לא קונים רק מה שאנחנו צריכים, אנחנו קונים מה שאנחנו רוצים. פעם, בטח אדוני היושב-ראש זוכר, כשהוא היה ילד, לא היו קונים לו בגדים מתי שבא לאדוני, אלא הוא היה מחכה שהאח הגדול או הבן-דוד יהיו הבגדים קטנים עליו, והבגדים היו עוברים הלאה, וכך רבים מאתנו. הוא היה גם יותר גדול ממני, כך שהבגדים היו גדולים עלי כשהם נהיו קטנים עליו, אז חיכית,

לבשתי אותם כשהם קצת גדולים עלי. הרבה פעמים לבשתי נעליים גדולות, אוקיי. אדוני היושב-ראש, היום אנחנו קונים מה שבא לנו, מחליפים לילדים את הפלאפון לדגם החדיש, קונים בגדים לפי אופנה. כל הדברים הללו, יש להם צריכה של משאבי טבע. כל עוד זה היה מיליארד מתוך 7 מיליארד, כדור-הארץ עוד הסתדר עם זה. ברגע שסין והודו ומדינות נוספות, ברזיל, מייצרות גל ביקושים עולמי, לא בהיקף של מדינת ישראל: מאות מיליוני בני-אדם שמצטרפים למודרניזציה, וצריך להקים עבורם תחנות כוח, ולייצר עבורם רכבים ובגדים ומוצרי צריכה, כמות הביקושים העולמית מגיעה לרף כזה, שכל המחירים בשוק הסחורות העולמי משתנים הרבה מעבר ועולים הרבה מעבר למה שהורגלנו בעבר. לכן מה שאני תמיד אומר, הצורך למחזר, אדוני היושב-ראש, לעשות ניצול מושכל של משאבי הטבע, מה שבורא עולם נתן לכולנו, אבל אין לזה סוף. יש לזה מידה מוגבלת, ואנחנו צריכים לנהל את זה בחוכמה, וזה מה שהממשלה ואני מנסים לקדם במדינת ישראל. לניהול המושכל של משאבי הטבע יש השפעה לא פחותה על רמות המחירים מאשר מה שהממשלה עושה בתחומים של ריכוזיות או תחרותיות.

חברי הכנסת והשרים, אני מבקש מכולם לתפוס את מקומם, כי מייד לאחר שירְצה השר המקשר, שהוא גם השר לאיכות הסביבה,

אנחנו נעבור להצבעות. נא לשבת.

אדוני היושב-ראש, כפי שאמרתי, זה לא תלוי רק בממשלת ישראל. אבל גם במה שכן תלוי בממשלת ישראל, מגמות של חוסר תחרותיות או ריכוזיות יתר במשק הישראלי, גם זה לא משהו שהממשלה הנוכחית כמובן המציאה. זו תופעה שקיימת עשרות שנים, של מדיניות אוצרית, של מכירת גרעיני שליטה, מכירת מניות לגרעיני שליטה במקום פיזורם בקרב הציבור הרחב, דבר שיצר הרבה פעמים משק של שניים או שלושה שחקנים בלבד, חוסר תחרותיות. גם בעניין הזה הממשלה הנוכחית עושה מה שאף ממשלה קודמת לא העזה לעשות, ואני יכול רק להזכיר על קצה המזלג גם את מסקנות ועדת-ששינסקי, שיושמו כאן בכנסת, גם את הוועדה לבחינת ריכוזיות שראש הממשלה הקים, ואני מקווה שבקרוב תפרסם את המסקנות שלה ושהיישום שלהן יביא להגברה משמעותית של התחרותיות ולצמצום הריכוזיות במשק, דבר שיביא להוזלת מחירים לתועלת כל אזרחי מדינת ישראל. שוב, ואינני רוצה לחזור על דבריו של קודמי: בכל תחום שניגע יש עשייה, יש עשייה ממשלתית שלא היתה מעולם בעבר, אם בתחום משרד התקשורת, הגברת התחרותיות, הכנסת שחקנים חדשים, הכול כדי לעודד הורדת מחירים ושיפור השירות, לטובת אזרחי מדינת ישראל.

כל מה שעושים משרד התקשורת ושר התקשורת, הכול בגיבוי של שר האוצר ושל ראש הממשלה. במשרדי הממשלה האחרים, גם שם התנופה רבה מאוד. משרד התחבורה, מהפכה חסרת תקדים של השקעות בהיקף אני אגיע גם אליך, אדוני שר השיכון. אם לא תפריע, אני אגיע גם לעשייה במשרדך. היחיד שיכול לקבוע אם שכנעתי את הבית זה יושב-ראש הקואליציה,

במשרד התחבורה, היקף השקעות חסר תקדים בחיבור הפריפריה למרכז הארץ ושיפור השירות שהציבור מקבל בתחבורה הציבורית ובקווי הרכבת, הכול כדי לאפשר לצעירים מהפריפריה להתמודד גם על מקומות עבודה במרכז הארץ וכדי לצמצם את הפערים החברתיים, וזו השקעה שבוודאי לא ממשלת קדימה הקודמת או מישהו אחר מהאופוזיציה יכול להתגאות שהוא עשה. כך גם במשרד החינוך, כך גם בכל משרד ומשרד שאני יכול לתאר, נעשים צעדים חברתיים וכלכליים בדברים שלא טופלו מעולם בימי ממשלות קדימה או העבודה. הזכיר זאת קודמי, ואני חושב שזו נקודה שחשוב לחזור ולהדגיש אותה, שכבר בכניסתה של הממשלה, זה אולי נשכח כי עברו כבר למעלה משנתיים, נעשו צעדים בתחומים שהממשלה הקודמת שכחה לנגוע בהם. הממשלה הקודמת הותירה קצבאות זיקנה נמוכות והממשלה הנוכחית העלתה אותן, הממשלה הקודמת הותירה קצבאות ילדים נמוכות, גם למשפחות של שלושה וארבעה ילדים, והממשלה הנוכחית העלתה אותן, הממשלה הקודמת הותירה סל תרופות מצומצם והממשלה הנוכחית הרחיבה אותו ואף הוסיפה טיפולי שיניים בחינם לילדות וילדים מהשכבות החלשות, שהממשלה הקודמת לא אפשרה להם טיפולי שיניים בחינם. אני חושב שאדוני התחיל למצות את התשובה של הממשלה, כי אני כבר שומע את הטיעונים החשובים שאדוני מעלה כבר פעם שנייה, גם להדגשה כבר, יכול להיות שאדוני צודק. אני לא אתווכח. אני מציע לסיים. אבל באמת,

כאשר העשייה כה מרובה, קשה במספר דקות מצומצם, והרי עוד לא נגעתי, אדוני, בסיטואציה, ובזאת אסיים, שאני שומע לפעמים את הביקורת הצבועה כאילו הממשלה הנוכחית, שר האוצר, כאילו שהוא קיבל מקודמו רופאים ומורים ועובדות סוציאליות שמרוויחים שכר עתק ואנחנו הורדנו את שכרם. ממש לא. אנחנו קיבלנו מהממשלה הקודמת מורים, רופאים, עובדות סוציאליות, ועוד סקטורים רבים, שמרוויחים שכר עלוב, ואנחנו אלו שמנהלים אתם משא-ומתן אחראי ומעלים את משכורותיהם באופן הוגן, כפי שראוי לתת להם וכפי שממשלת קדימה הקודמת לא עשתה, אף-על-פי שהיו לה שלוש שנים לתקן את כל העיוותים הללו בשכר הציבורי. לכן אין לי ספק, אדוני היושב-ראש, שהכנסת, גם היום, תדחה את הצעות האי-אמון. תודה רבה.

רבותי, נא לשבת. לפנינו ארבע הצעות אי-אמון. לשבת בניחותא. לפנינו ארבע הצעות אי-אמון של סיעות שונות בכנסת, ואנחנו נצביע בנפרד על כל הצעת אי-אמון. ובכן, רבותי חברי הכנסת, הצעת האי-אמון הראשונה שעליה נצביע היא הצעתה של סיעת קדימה, שכותרתה: ממשלת נתניהו פוגעת בנשים העובדות ומתכוונת להעלות את גיל הפרישה לנשים ל-67, הצעת אי-אמון שנומקה על-ידי חברת הכנסת רונית תירוש. אנחנו מצביעים. מי בעד האי-אמון ומי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד,

בעוד נגד, 56. אני קובע שהצעת אי-האמון של קדימה לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצבעה השנייה העומדת לפנינו, והיא על הצעת אי-אמון של סיעת מרצ בנושא: אוזלת ידה של הממשלה לנוכח גילויי המרי והאיום הגובר על שלטון החוק, או "של שלטון החוק", נדמה לי שצריך להיות "על שלטון החוק",

חבר הכנסת גילאון, אתה נימקת, צריך להיות "על שלטון החוק". אנחנו נצביע. מי בעד, מי נגד ומי נמנע? נא להצביע. מי בעד הצעת אי-האמון ומי נגדה? הצעת סיעת מרצ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. האיום הוא של שלטון החוק. זה כשאתה תגיש את ההצעה. לכן, אני תיקנתי. בעד,

בעוד נגד, 61. אני קובע שהצעת אי-האמון לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת אי-האמון השלישית, שהיא הצעת אי-האמון של סיעת העבודה שנושאה: כישלון הממשלה בתחום הכלכלי הגורם לעליית מחירים בכל ענפי המשק, כפי שנומקה על-ידי חבר הכנסת וסגן יושב-ראש הכנסת גאלב מג'אדלה, השר לשעבר. מי בעד הצעת האי-אמון ומי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת העבודה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

בעוד שנגד, 58, ואין נמנעים. אני קובע שהצעתה של סיעת העבודה לא נתקבלה. עוברים להצעת האי-אמון של סיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד שנושאה: מחירי מוצרי המזון והתחבורה הציבורית והמסים הרגרסיביים בישראל הם מהגבוהים ביותר בעולם, כפי שנומקה על-ידי חבר הכנסת טלב אלסאנע. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעות רע"ם-תע"ל חד"ש בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 31, מתנגדים, 60, אין נמנעים. אני קובע שגם הצעת אי-אמון זו ירדה מסדר-היום ונדחתה על-ידי מליאת הכנסת. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. על סדר-היום: הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א 2011, קריאה ראשונה, שאותה יציג ראש הממשלה, שכן הנושא המובא לאישור הכנסת בקריאה ראשונה הוא נושא הנמצא בתחומו של משרדו של ראש הממשלה. ראש הממשלה ביקש להציג את החוק. אדוני,

לא שמת לב, לפני שבוע, כי לא היית פה, העבירו ממשרד הבינוי והשיכון. הכנסת הצביעה על זה, מה אני יכול לעשות? רבותי, אני מבקש מהשרים הנכבדים, מרידור ובגין, כשאני אומר שרים נכבדים, אני מתכוון. ומשר הביטחון. רבותי, מי שאינו רוצה להימצא באולם אינו חייב, אבל יהיה פה שקט. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. בעוד דקה רשימת הדוברים נסגרת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני לא חושב שיש מישהו מכם שלא דיבר אתי או לא דיברתם האחד עם השני ועם אזרחי ישראל על בעיית מצוקת הדיור, שהולכת ותופחת משנה לשנה, והממשלה ואני מחויבים להביא פתרונות למצוקה הזאת. אז למה אתם לא מביאים?

צריך להבין את הבעיה. לפני שאתה מביא תרופה למחלה, תביא את הדיאגנוזה לבעיה. הסיבה למצוקת הדיור, ההקפאה. הסיבה למצוקת הדיור היא שמדינת ישראל, חברי הכנסת, תנו לראש הממשלה להציג את החוק. למה לא שר הפנים? חבר הכנסת טלב אלסאנע וחבר הכנסת דב חנין, פעם אחרונה שאני קורא לכם. הוא צריך להציג את החוק. למה לא שר הפנים?

אני אסביר לך. ראש הממשלה מציג זאת על דעת הממשלה. דרך אגב, שר הפנים ראה בכך דבר חשוב ביותר שראש הממשלה יציג חוק שנמצא בתחום סמכות משרדו. הנה, שר הפנים פה. אני ביררתי את כל הנושאים, רבותי, כל המחאות לגבי הצגת החוק על-ידי ראש הממשלה, בא ראש ממשלה, מציג חוק. מה דבר יותר טוב מזה? מסיבת עיתונאים. הוא רוצה את הכותרת משר הפנים.

הוא לוקח את האחריות על הצעת חוק הוול"ל. דרך אגב, אני רוצה לומר לכם, כותרת, חברי הכנסת, אינני בטוח. הייתי פה בשנת 1990, חבר הכנסת גילאון, אני מבקש. מרגע זה אני קורא לסדר. אני רק רוצה להפנות תשומת לבכם. בזמנו, כאשר הוגש חוק הוול"ל, כאשר הגיעה העלייה, לא חוק הוול"ל.

למה אתה כל הזמן מתקן אותי? פעמים אני כל כך נפעם מתיקוניך שאני אפילו מסכים אתך. בזמנו, כאשר הובא חוק הוול"ל, עם העלייה הענקית מרוסיה, אדוני ראש הממשלה, מי שהציג את החוק היה, כמדומני, ראש הממשלה יצחק שמיר. נדמה לי. זה עדיין לא עזר לעולים מרוסיה. עכשיו, כל הדברים האלה, לעיתונאים. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, חבר הכנסת מולה. חברת הכנסת אבסדזה, את הבאה אחריו. תודה. הסיבה למצוקת הדיור, אדוני ראש הממשלה,

אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. משפט אחד אני חייב להגיד לו. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. בבקשה. הסיבה למצוקת הדיור היא הפער בין שני מספרים: קצב גידול האוכלוסייה במדינת ישראל, שהיא אחת המדינות הקטנות בעולם, היינו 600,000 איש ב-1948, היום המספר הזה גדל, זה לא שיעור בהיסטוריה.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. ירושלים, היינו 600,000 איש ב-1948, האוכלוסייה גדלה למעלה מפי-עשרה, אבל השטח נשאר אותו שטח. וכמובן, קצב בניית הדירות אינו מדביק את קצב גידול האוכלוסייה, ונוצר פער מדי שנה. הפער הזה עומד על 10,000 דירות בשנה. חבר הכנסת חנין, קשה לי. עכשיו יש שמאלנים, חבר הכנסת זאב. תראו, אני אומר את דברי, אתם יכולים להגיד את דברכם,

אנחנו יכולים להישאר פה עד מחר. איך שאתם רוצים. מה אתה עושה גם ככה? אתה לא עושה שום דבר. חבר הכנסת בר-און.

אף אחד. חבר הכנסת חסון. לא, הוא לא עושה שום דבר ממילא, אז שלא יעשה שום דבר פה. חבר הכנסת חסון, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. שלא יעשה שום דבר, זו לא הוועדה לביקורת פה.

הפער הזה גדל מדי שנה. הוא פער של 10,000. 10,000 דירות חסרות מדי שנה.

45,000 דירות. אנחנו בונים, במקרה הטוב, והגדלנו את הבנייה השנה, הגענו ל-35,000 דירות. יש פער של 10,000 דירות. על עשור זה 100,000 דירות. אנחנו נמצאים בפער, הנמוך ביותר בהערכות הוא 60,000 דירות, אנחנו חושבים שזה יותר קרוב ל-100,000 דירות. ובכן, יש פער שהולך וגדל וכלל שהולך וגדל הפער, המרחק של צעירים בישראל, זוגות צעירים, חיילים ואחרים, המרחק שלהם הולך וגדל מהשגת דירה. מה עם הדיור הציבורי? חברת הכנסת סולודקין. למה הממשלה לא בונה דירות?

חבר הכנסת חנין, לא נקראת על-ידִי לסדר שש שנים שאני נמצא על הדוכן הזה. אל תיתן לי את ההזדמנות פעם ראשונה. בבקשה. הפער הולך וגדל, הולך ונצבר, בין 60,000 ל-100,000 דירות שחסרות היום. אם לא נפתור את זה, זה יגדל לעוד 60,000 ולעוד 100,000 דירות. וכמובן, הדבר הזה יביא לדברים,

חברת הכנסת זוארץ, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. זאת השיטה: תוציא. חבר הכנסת חסון, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. עכשיו, אנחנו נקטנו חמישה צעדים כדי להגדיל את מלאי הדירות. המפתח לפתרון בעיית הדירות הוא להגדיל את היצע הדירות בארץ. הנה חמישה דברים שעשינו, אני מראש אומר לכם, שאנחנו הולכים להוסיף עוד שני צעדים מרכזיים. הצעד הראשון, עשית ולא הצלחת. הצעד הראשון הוא לפתוח את עתודות הקרקע הגדולות במדינה, והן לא בין גדרה וחדרה, הן בגליל ובנגב. ולכן אנחנו, ביהודה ושומרון. ולכן אנחנו פורסים כבישים מהירים ורכבות לנגב ולגליל. אנחנו משקיעים 27.5 מיליארד שקל במהפכה תחבורתית, שפותחת את מדינת ישראל מן המרכז אל הגליל ואל הנגב. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, נא לצאת מהאולם. אני רואה שאתה גם מדבר בטלפון, מקבל הנחיות איך להתנהג במליאה. בבקשה, אדוני, נא לצאת, יש גבול לכל דבר. (חבר הכנסת מיכאל בן-ארי יוצא מאולם המליאה.) כמובן, יכולנו להגיד לאנשים: תלכו לנגב ולגליל. אבל אם ייקח להם שלוש שעות, ארבע שעות, חמש שעות להגיע לשם, אנחנו נוכל להגיד להם, ואנחנו אומרים להם כבר 63 שנה והם לא הולכים לשם. אם יכולים להגיע בכביש מהיר או ברכבת מהירה לפריפריה, בבת אחת הפריפריה מפסיקה להיות פריפריה.

הצעד הראשון והמשמעותי ומהפכני שאנחנו עושים, יש לו משמעויות לאומיות רבות נוספות, אבל מבחינת הדיור, פריסת רשת תחבורתית, צפון ודרום, הפריסה הזאת היא הצעד הראשון ההכרחי לשינוי מצב הדיור במדינת ישראל. מה עם הדיור הציבורי? חברת הכנסת סולודקין,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

חבר הכנסת חסון, תיזהר שאני אהיה צודק כשאקרא אותך פעם שלישית. חברת הכנסת תירוש, אני מתכבד לקרוא גם לך לסדר פעם ראשונה. אסור לי להגיד מלה?

כי כבר הפריעו חברייך יותר מדי.

אי-אפשר לפי תור, וכל 120 חברי כנסת יפריעו לדיון, ושיקול הדעת הוא שלי.

הצעד השני הוא לסייע לצעירים לקנות דירות בפריפריה במענקי מקום ב-28 יישובים, לא עד 100,000 שקל, 100,000 שקל. זה נעשה עכשיו. הצעד השלישי, שאני חושב שמאוד יעזור לפיתוח הנגב, בשילוב הצעדים האחרים שאמרתי, זה להוריד את צה"ל לנגב. ההחלטה הזאת נדונה במשך שנים, אבל החלטנו לבצע אותה, ולפני כמה שבועות

זו החלטה מרכזית, היא חשובה, היא תיתן גרעין מאוד מגובש ומאוד איכותי להוריד אוכלוסייה לנגב. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. ראש הממשלה, תן קרדיט, חבר הכנסת חסון. שכן שלך,

חבר הכנסת בר-און, אל תחשוב שאני לא רואה את כל ההפרעות הבלתי-פוסקות שלך.

תודה רבה לך, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, על כך שאתה עוזר לי. הדיבורים והרצון והבעת השאיפה להביא את האוכלוסייה לנגב ולגליל זה דבר אחד, אבל הביצוע נמדד בסופו של דבר בהחלטות ובתקצוב. אנחנו החלטנו, ואנחנו תקצבנו ושמנו כסף מאחורי ההחלטות שלנו. זה דבר שלצערי לא נעשה קודם לכן, אבל טוב שהוא נעשה. אבל זה לא מספיק. אמרנו שנעשה שני דברים נוספים, ועשינו אותם. הדבר הראשון, הרביעי שעשינו, אף-על-פי שהנגב והגליל יקרים לנו ויגיעו לשם, זה שביטלנו החלטה לגבי איסור בנייה במרכז הארץ. זו היתה החלטה שהממשלה הקודמת קיבלה, נכון, ואתם עשיתם, לדעתי החלטה שגויה, כי יש הרבה עתודות קרקע גם במרכז. ככל שבונים יותר בכל הארץ, ולא משנה איפה בונים במדינה כל כך קטנה, הדבר הזה מוריד את לחץ הדירות, הוא מקל על מצוקת הדיור.

ביטלנו את ההחלטה הזאת, כי אנחנו נבנה בכל הארץ. ואילו הדבר החמישי הוא לתת תמריצי מס לבעלי דירות, בעיקר דירות להשקעה, שהחזיקו דירות ריקות, תמריצי מס על מנת שיפנו את הדירות האלה או יכניסו את הדירות האלה לשוק. אלה חמישה דברים שעשינו בשנתיים האחרונות, דברים שלא נעשו קודם לכן, דברים שהם חיוניים, אבל לא די בהם. ועלו המחירים, ובירושלים ממשיכים לעלות. חבר הכנסת מולה. חבר הכנסת פלסנר. מחירי הדירות רק עולים. אז למה אתם מעלים עכשיו, חברת הכנסת זוארץ. למה צריך, חברת הכנסת זוארץ. חברת הכנסת זוארץ, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. כשאני אומר לך חברת הכנסת זוארץ ואת לא שמה לב, את נקראת לסדר פעם שנייה.

אני חושב שככל שחברי האופוזיציה צועקים יותר, יש להם כנראה משהו שהם רוצים למסך. אנחנו אומרים את האמת. אלה חמש החלטות, הנה האמת, חמש החלטות שאנחנו קיבלנו, עם כסף ענק ועם שינויים אדירים: שאנחנו פורצים דרכים צפונה ודרומה, שאנחנו עושים את השינויים גם בהקצאת כספים, גם בתמריצי מקום, גם בפתיחת הביורוקרטיה, אבל לא די זה. אלה דברים גדולים.

חבר הכנסת יעקב כץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. יש פקק אחד ענק שהוא ייחודי למדינת ישראל. אני לא יכול להגיד שהוא ייחודי עד כדי כך, יכול להיות שיש מדינות מסוימות בתחתית הרשימה העולמית שעוברות אותנו, אבל כמעט שאין. הפקק האדיר שיש לנו כאן, ושהוא הגורם העיקרי לכך שאין מספיק דירות בארץ, זה פקק הביורוקרטיה בתכנון ובשיווק דירות במדינת ישראל. אנחנו פחות או יותר בתחתית הרשימה העולמית. יש הבדל בין תכנון ושיווק. 160,000 דירות, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת דב חנין, גם לא שומעים אותך. אתה רשום לדיבור. לפני יותר מ-50 שנה, אין לי את התאריך המדויק, אתם יכולים לבדוק, הוקם גוף ממשלתי שנקרא "מינהל מקרקעי ישראל". מינהל מקרקעי ישראל מופקד על שיווק הדירות, ואני יכול להגיד לכם שאין מקום בארץ שאני מבקר בו ולא שמעתי, על שיווק הקרקעות. שיווק הקרקעות לבנייה, זה נכון. לא היה מקום אחד שלא שמעתי תלונות קשות על הביורוקרטיה במינהל מקרקעי ישראל. אני מראש אומר לכם, תפטר את ביבי. אני אומר לכם מראש שהדבר איננו קשור לאנשים אלה או אחרים שעובדים שם, אלא למבנה ביורוקרטי שהוא סבוך, הוא לא ניתן לניהול, הוא לא קשוב לאזרח, כי זה ביבי אשם. והוא איננו ממוקד בדבר העיקרי, וזה שיווק הקרקעות, שזה ייעודו. ולכן, בשנתיים האחרונות עשינו שוב דבר שלא נעשה. הדבר שלא נעשה במשך עשרות שנים זה רפורמה מבנית, יסודית, במינהל מקרקעי ישראל. דיברו על זה,

אמרו שרוצים את זה, אבל בלי שנטפל בפקק היסודי הזה, שום דבר לא יזוז. ובכן קיימנו, אני אישית קיימתי, כתריסר פגישות, כולל עם שר השיכון, כולל עם שר האוצר, כולל עם ראש ההסתדרות עופר עיני ואנשי מינהל מקרקעי ישראל. ובשעה טובה, לפני כמה חודשים, הגענו להסכם קיבוצי, אצל שר הפנים, מה עופר עיני אומר? לעשות רפורמה יסודית במינהל מקרקעי ישראל. הרפורמה הזאת תעשה כמה דברים: קודם כול, היא תפחית חיכוך עצום בין מינהל מקרקעי ישראל לאזרחי ישראל,

היא תתמקד בשיווק,

היא תאפשר גמישות ניהול שלא היתה שם, רביעית, היא תביא עשרות מומחים מקצועיים,

בתחומים השונים, על מנת לאפשר זירוז תהליכי שיווק. לרפורמה הזאת יש עוד שלב אחד הכרחי,

אני לא קורא לך לסדר כי קיבלת ממני קריאה לסדר נוספת על כך שאתה דואג לבנייה בירושלים. לקחתי לתשומת לבי, ויש לך מינוס אחד. בפעם הבאה אתה תבוא לאפס, כי אם אתה תומך בבנייה בירושלים,

אנחנו מתקרבים לימי המשיח. תודה רבה. זו היתה הערה שלי לגילאון, מספיק, כדי להרגיע. בבקשה, אדוני.

להשלמת הרפורמה הזאת דרוש עוד שלב אחד שעובר דרך חברי הכנסת כאן, וזה סיכום שיש לנו עם עובדי מינהל מקרקעי ישראל, שהם יקבלו הסדר פנסיה שיאושר, כך אני מאמין, על-ידי הכנסת בשבועות הקרובים, וכך אנחנו נשלים את אחד משני הפקקים,

פקק אחד הוא בשיווק, והרפורמה הזאת היא פריצת דרך היסטורית, בדיוק כמו פריצת הכבישים והרכבות צפונה ודרומה. זו פריצת דרך היסטורית של הביורוקרטיה שבגינה יש לנו באמת אחד משוקי הדיור הסבוכים ביותר והמפגרים ביותר בעולם. אין דבר כזה כמו שיש במדינת ישראל. אבל יש עוד פקק, פקק כפול, אתה הפקק. והפקק הוא בתכנון. אתה הפקק לכול. חבר הכנסת חסון. את מערכת התכנון. חבר הכנסת דב חנין, אתה רשום שלישי. אני מצפה לשמוע את דבריך. הפקק השני הוא פקק בתכנון. הרי אתם יודעים שאני צודק. אתם יכולים לצעוק, אבל מה שאני אומר אלה דברים שכל אחד מכם יודע,

אתם יודעים את זה, אתם רק לא עשיתם את זה. אנחנו עושים את זה. שנתיים אתה עושה פה מסיבת עיתונאים, אתה גם תמכת במענקים. חברת הכנסת זוארץ, את לא יכולה. חבר הכנסת פלסנר, אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר? בבקשה, אדוני. הפקק השני הוא הפקק בתכנון. תכנון דירות, תכנון קרקע לדירות במדינת ישראל, זה אחד הדברים הקשים ביותר שיש. לתכנן דירה בישראל לוקח לפחות, אני מאוד שמרן כרגע, לפחות חמש שנים. הדבר לא ייאמן. לפחות חמש שנים, הרבה פעמים זה שש,

דבר שאין לו משל במדינה מתוקנת, כולל במדינות רגולטוריות, מדינות ביורוקרטיות. אין דבר כזה, ולכן מוכרחים להעביר רפורמה יסודית בתכנון ובבנייה. כדי להביא את הרפורמה בתכנון עמל כרגע חברנו, ראש הוועדה אמנון כהן, בוועדה שהוא עומד בראשה בכנסת,

בוועדת הפנים, כן. הדבר ייקח להערכתי, כיוון שזו רפורמה יסודית והיא דורשת דיונים רציניים, גם אם אמנון כהן יפליא, והוא הרבה פעמים מפליא ביעילותו, הדבר יכול לקחת בין שנה לשנה וחצי. אני מקווה שפחות. אתה מוזמן, אמנון, להפתיע אותנו.

אדוני ראש הממשלה, קודמו, חבר הכנסת אזולאי, עמד בראש הוועדה במספר ישיבות לא מועט בנושא זה.

חבר הכנסת אזולאי עמל קשה מאוד, והוא יכול להעיד עד כמה הרפורמה הזאת היא מורכבת. צריך לשמוע את כל הגורמים, יש רבים, ולכן זה תהליך רציני מאוד. לשנות 60 שנה של נוהל תכנון, 60 שנה ומעלה של נוהל תכנון מאוד סבוך, מאוד מורכב, לפשט אותו, לעשות זאת שזה יעמוד לדורות הבאים, הדבר הזה מחייב דיונים רציניים. והדיונים האלה התחיל בהם חבר הכנסת אזולאי בוועדה, ממשיך בהם חבר הכנסת אמנון כהן באותה ועדה. זו ועדה משותפת, של ועדת הפנים והכלכלה. של ועדת הפנים וועדת הכלכלה, וזה ייקח, להערכתי,

אתה מוזמן להוכיח שאני טועה ולקצר את הזמן, אבל זה ייקח לפחות שנה, ויכול להיות שייקח שנה וחצי. לאזרחי ישראל אין זמן לחכות, ולכן אמרנו שבמקום שנחמיץ את הזמן הזה, אנחנו נעביר החלטה למסלול ירוק ל-18 החודש הבאים, סליחה, כהוראת שעה. בדרך כלל, כהוראת שעה. לשנה וחצי הקרובות, סליחה, כהוראת שעה, למסלול ירוק לתכנון מהיר וזריז. יש שלושה דברים שאני מציין לגבי ההצעה שמובאת כאן בפניכם. הדבר הראשון, הזכרת קודם את הוול"לים. בעצם עמדנו אז בפני משבר גדול בהגעה של מאות אלפים, והיה צורך בהרבה מאוד דירות, בעשרות אלפי דירות, והיינו במשבר, אז עשינו טיפול נקודתי למשבר באמצעות הוול"לים. משחלף המשבר, ביטלנו את הוול"לים, וכתוצאה מצבר הדירות החסרות, אנחנו עומדים בפני משבר.

אנחנו ראינו כמובן, ב-1991 אתה לא היית פה. הוא היה. הוא היה סגן שר החוץ, הוא היה. ראינו כמובן, למדנו את המקרה של הוול"לים. יש הרבה מה ללמוד משם, גם לטובה וגם תיקונים, גם לקחים, ואנחנו בעצם מביאים וד"לים. זה מסלול מהיר לתכנון שמטרתו להביא עשרות אלפי דירות לשוק בשנה וחצי הקרובות. שרון, וד"לים, מהם העקרונות? שלושה עקרונות שאני רוצה להביא בפניכם, שלושה דברים. העיקרון הראשון זה ועדה אחת, בכל מחוז ועדה אחת שתנהל את כל התהליך, מה שנקרא באנגלית One Stop Shop. העיקרון השני,

זה שהתוכניות שהוועדה תאשר יגברו על כל התוכניות, חוץ מאשר תוכנית המיתאר הארצית. העיקרון השלישי זה לוחות זמנים קצובים וברורים לדיונים בוועדה.

שמים שעון "סטופר" על מנת לזרז את התהליכים,

שוב, כמהלך חירום, על מנת להזרים עשרות אלפי דירות לשוק. אנחנו לא רוצים לתת מריחת זמנים.

הרבה פעמים ועדות מתכנסות ומתפזרות, ומתכנסות שוב, ובינתיים אזרחי ישראל נאנקים והדירות אינן נבנות. אדוני היושב-ראש, באתי מבחוץ. אתה יודע איזה התלהבות יש מהתוכנית? אנשים, רוצים להירשם. תודה רבה. חבר הכנסת, תודה רבה לך על האינפורמציה, העם במתח, העם במתח, אתה באוברדרפט בקריאות.

אתה רוצה שאני אקרא אותך פתאום לסדר, רוצה את המרפסת שהבטיחו לי. בסדר, אנחנו נטפל בעניין הזה.

לפני שמונה שנים אני עמדתי כאן כשר אוצר והצגתי שורה של רפורמות מרחיקות לכת. אני שמעתי את קריאות הזלזול והגנאי והגיחוך של חברי אז באופוזיציה, ואני חושב שהוכח שהדברים הברורים, השינויים הנועזים שהבאנו אז, ביטלת עכשיו, הם בוודאי סייעו,

חבר הכנסת בר-און, אתה באמת חושב שאתה פה, יש לך איזה תקנון מיוחד לך? אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

להביא לצמיחה מהירה, שאחר כך תמכו בה גם אחרים. אני חושב שזה דבר חשוב, שהשינויים הללו באמת תפסו והפכו לנחלתם של כל אזרחי ישראל.

אני חושב שעשינו את הדברים האלה אז משום שהיינו במשבר. אני חושב שאנחנו במשבר דיור גם היום. אתה לא צריך לחכות שיבואו הנה מאות אלפי עולים, שיהיה לך פער בין מלאי הדירות שיש לך כאן לעומת האזרחים או העולים החדשים שמגיעים. הפער הוא פער.

הפער לא נוצר על-ידי עולים שיעלו לארץ אלא על-ידי אזרחי ישראל שכבר נמצאים בה, ופשוט יש מחסור אדיר בדירות. אנחנו מביאים כאן חילוץ של שני פקקים יסודיים,

חברת הכנסת אבסדזה.

קשה לך להבין אולי שהפער במחירים הוא תוצאה של הפער בין היצע לביקוש. לא עשית כלום. לא עשית כלום שנתיים, אז יש פער.

חברת הכנסת זוארץ, הפעם הבאה שאת מוציאה מלה, אני איאלץ להוציא אותך. אדוני, אני חושב שאלה שינויים חשובים מאוד. אני יודע שהדבר הזה מחייב התגייסות של הכנסת, התגייסות גם של הוועדות, אבל בעיקר אני רוצה לומר שהדבר הזה מחייב התגייסות של משרדי הממשלה, ואני רוצה להביע את הערכתי ותודתי לשר האוצר ולשר הפנים ולשר הבינוי והשיכון, וגם לאנשי משרדיהם. אני מבקש גם להביע את תודתי למנכ"ל משרדי אייל גבאי, שליווה את התהליך הזה, שעוזב, שעשה ועושה עבודה מאוד חשובה בנושא הזה. אני בסוף רוצה להודות לחברי הכנסת. אני בטוח שהם יאשרו את הצעדים החשובים האלה, ואני אפילו מוכן להמר שגם חברי הכנסת כאן שמרבים בלהג

יודעים בתוככי לבם שאלה צעדים שהתבקשו כבר עשרות שנים, וטוב שאנחנו עושים אותם עכשיו.

תודה רבה. רבותי, נא להירגע. תודה רבה לראש הממשלה על הצגת החוק. אנחנו נקיים דיון כללי. ראשונת הדוברים, ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, כנציגת האופוזיציה, שאני נותן לה זמן רב. לאחר מכן שלוש דקות, אדוני היושב-ראש,

זכות ראש האופוזיציה לדבר. ראש הממשלה, כדרכו,

הופך כל דבר למסיבת עיתונאים, אבל במסיבת עיתונאים יש גם שאלות, יש ביקורת, הוא צריך לענות, הוא צריך להקשיב. ראש ממשלת ישראל, כמנהגו, מנצל גם היום את המליאה על מנת לעשות מסיבת עיתונאים, לנאום וללכת, עוד על הדרך הוא תפס את המצלמות. בדרך כלל הוא מעביר קלטת לתקשורת, רק שישדרו את זה, ושאף אחד לא יאמר דברים קשים על ההתנהלות שלו, שאף אחד לא ישאל שאלות. כי לא מספיק, אחרי שראש הממשלה דיבר על עצמו כשר האוצר, אז היה ראש ממשלה doer, היום יש לנו ראש ממשלה שהוא איש שיווק, ואותו ראש ממשלה מתייחס לאותם דברים שכשר אוצר הוא ניסה למנוע כמעט בגופו, וראש ממשלה שדפק על השולחן, לא הסתפק בנאומים של ראש הממשלה, ודברים אז יצאו אל הפועל. הורדת מחירים בוודאי נדרשת בכל תחום, לא רק בתחום הדיור. אנחנו במצב שבו המיסוי העקיף הוא בלתי נסבל, זוגות צעירים לא גומרים את החודש. המאבק שהיה על הבית שעל ה"קוטג'" הופך להיות גם מאבק על הבית. הורים שקמים בבוקר, הולכים לעבודה, מעמד ביניים, מתפרנסים, רוצים לחסוך לילדים, רוצים לדעת שלילדים יהיה איפה לגור לאחר מכן, מגלים שבעצם כל יום שעובר, עם הנאומים האלה של הממשלה, הדירה הולכת ומתרחקת מהישג-יד, כי עם הנאומים האלה של ראש הממשלה הרי בסוף אי-אפשר לקנות במכולת, וגם אי-אפשר לקנות דירה. יותר משנתיים ראש הממשלה מדבר, כי הוא מודע לבעיה שקיימת בביורוקרטיה ובדיור במדינת ישראל, ומחירי הדיור,

עלו בין 30% ל-40% רק בשנתיים האחרונות. אבל מה יש לנו? אותו תהליך שנקרא לו בשם הקוד "הסופר-טנקר". שרפה בוערת, ראש הממשלה מאלתר, והתוצאה גם כאן צפויה להיות,

כמו התוצאה ב"סופר-טנקר" ההוא, שמדברים גבוהה-גבוהה. מישהו מצא ב"גוגל", עכשיו מביאים, מכרז כן או לא, עוד ייבדק על-ידי המבקר, המטוסים לא מתאימים, מורידים מהם עכשיו,

את המגלשות, כי הביאו אותם בכלל לסיפור אחר. בקיצור, אלתור בניסיון לכבות שרפה, וכמו תמיד שופכים את המים למקום הלא-נכון. וגם עכשיו אותו אלתור. שנתיים אנחנו שומעים את הנאומים האלה. חלק מהנאומים שנשמעו כאן על הכבישים ועל הצמתים ועל הרכבות ועל הדיור, שנתיים אנחנו שומעים. ומה היה לנו? התחיל ברפורמת המרפסות, שפחות או יותר זאת הבטן הנמוכה ביותר של הפופוליזם. אחר כך עברנו לרפורמת הקרקעות, ואני מודיעה שמינהל מקרקעי ישראל דורש רפורמה מקיפה. זה גוף ביורוקרטי, זה גוף בעייתי. שנתיים עברו, לא עד שמישהו כבר יכול ליהנות מפרי הנאומים שכאן, שנתיים לקחו כדי להגיע להסכם שסוף-סוף נחתם, ועכשיו הדבר המהותי ביותר: זה לא ההסכם שנחתם בין העובדים. ראש הממשלה צריך להנחות את מינהל מקרקעי ישראל שיפסיק להסתכל דרך החור בגרוש על שיווק הקרקעות. מינהל מקרקעי ישראל צריך להשתמש במשאב הלאומי הזה שנמצא בידיו באופן שייהנה ממנו האזרח, ולא ימקסם את המחיר שאותו הוא מקבל על המשאב הזה. שנתיים לקח להבין אם הבעיה בביקוש, אין לנו שר. אדוני, יש שלושים שרים. לא נמצא שר בישראל. חבר הכנסת כץ, אתה מפריע. אין לנו שר. רגע, באמת, נא לקרוא מייד לנציג הממשלה שיהיה פה, אחרת אני, הנה, השר בגין פה. אני לא יודע מי נציג הממשלה, אבל נציג הממשלה צריך לשבת באולם. אדוני היושב-ראש, לא נפריע להם, הם יצאו כבר לבנות. הערתך נרשמה. הייתי אומרת שזה כמו אלה שמכסים את האוזניים והעיניים, אבל את הפה הם לא סותמים.

אז נחזור לענייננו, לגופו של עניין. אז שנה לקח העיסוק בשאלה האם הבעיה היא בעיית היצע או בעיית ביקוש. ואז הציעו רעיונות גם באיזה בוקר שמישהו הלך, ומייד כינסו מסיבת עיתונאים ואספו את כולם בחדר ראש הממשלה, תפסו על הדרך את שר השיכון, את שר האוצר, ואז הביאו כל מיני פטנטים של מיסוי שלא רק שלא גרמו לפתרון הבעיה, אלא יצרו תזזית במשק אז, באותה שנה של ההתברברות סביב השאלה האם זה ביקוש או היצע. רק בשנה הזאת עלו המחירים ב-15.3%, בעוד אלה עסוקים בשאלה האם צריך להכביד את ידנו על הקונים או לשחרר את ההיצע. ועכשיו החקיקה, וגם הפתרון הזה הוא בעצם פתרון לא זמין, ושוב שופכים מים במקום הלא-נכון, במקום הלא-נכון בכל המשמעויות של העניין. 160,000 יחידות דיור שעומדות אחרי תכנון, מחכות על מנת שיוכלו לשווק אותן. 160,000, איפה הם נמצאים? מחוז צפון, מחוז דרום, מחוז חיפה, בכל המקומות שיש אינטרס לאומי לעודד את אותם זוגות צעירים לגור שם. אבל אומר ראש הממשלה: אני לא הולך לעודד אותם לגור שם. אני הולך לפתוח חסמים במרכז, כי שם יש כאלה שמעוניינים. ומי שמעוניין שיפתחו את החסמים במרכז אלה לא הזוגות הצעירים, הילדים של מעמד הביניים, אלה שאין להם, כי במרכז יושבים על הקרקעות האלה וישבו ויקבלו אלה שבמקרה יש להם. אבל אם צריך לפתוח, וצריך לפתוח חסמים, ואנחנו הראשונים שנאמר את זה. אנחנו לא רק נדבר בגנות מסיבות העיתונאים האלה, שלא מביאות לתוצר, אלא נציע פתרונות. הרי חלק מהפתרונות אפילו לא דורשים את אותה חקיקה ארוכה שתשתרך לה כאן בכנסת. חבר הכנסת כהן, אתה עומד עם הגב. יש פתרונות מינהלתיים. יושב כאן חבר הכנסת רוני בר-און. שיבדוק ראש הממשלה,

מר רוני בר-און עשה בצו מינהלי, עם פתרונות מעשיים, על מנת לאפשר לוועדות תכנון מקומיות, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ובנייה. שילך וייסע לעפולה ויראה בכמה זמן קוצר פרק הזמן בין הרגע שבו מוגשת ויש בקשה לתב"ע. מחמש-שש שנים, לכמה ירד? לכמה חודשים. שייסע לחיפה ויראה מה עושה מחשוב נכון לקיצור תהליכי התכנון, בלי צורך בחקיקה. רק עיסוק אמיתי ונכון בתור הארוך הזה,

איך אהבתי את ה-One Stop Shop, גם ב- One Stop Shop יש תור אם לא דואגים לפתרונות שהם הרחבת הצינור. ושיפעיל את הדיור להשכרה, שאותו הציע, אותה הצעת חוק של חברנו מאיר שטרית. שיוסיף כוח אדם לוועדות הקיימות, כפי ששמעתי יום אחד את שר הפנים מדבר, אבל מאז נעלמו עקבותיו. הבעיה היא גם בפריפריה,

הבנתי.

הבעיה היא בוודאי גם בפריפריה. כשראש הממשלה מדבר על הפריפריה, הוא פשוט לא מבין את הבעיה האמיתית. הוא לא רואה את האזרח ממטר. מה זה הכבישים והרכבות האלה? קודם כול חשוב שיש, אבל בדמיונו הוא רואה אותם גרים במרכז, או גרים בצפון ונוסעים למרכז. הגיע הזמן שהממשלה הזאת תבין שכדי לגרום לאנשים לעבור לפריפריה צריכים לייצר להם שם איכות חיים. צריך שהזוג הצעיר הזה, לא רק תהיה לו רכבת לעבוד במרכז, אלא יהיה לו חינוך נאות לילדים שלו, יהיה לו או לה מקצועות שהם מקצועות שיכולים לעבוד בהם שם אחרי שהם סיימו אוניברסיטה, שהם ידעו שיש להם מקום שיש בו איכות חיים בלי לקחת את האוטובוס הקרוב או את הרכב, אם יש להם כסף לדלק או לא, או את הרכבת הקרובה. זה נכון להשקיע בתשתיות, אבל צריך להשקיע גם בתשתיות אנושיות, צריך להשקיע באותן תשתיות חינוך. ואתם יודעים מה? הממשלה הקודמת הגישה תוכנית לקידום הפריפריה, שרואה את כל ההיבטים האלה. שר אוצר עם פקידי משרדו הניחו תוכנית שאמורה לקדם את הפריפריה. לא נשמע כדבר הזה במדינת ישראל, הפוך מהמגמה הקבועה שקיימת במשרד האוצר בדרך כלל. והחלק המשעשע הוא, כשהייתי שרת שיכון לפרק זמן קצר, ונתניהו היה שר אוצר. לפריפריה? מענקי מקום? בגופו הוא חסם את זה. לא יעלה על הדעת, הוא אמר אז. ועכשיו הוא עומד ומתגאה באותם מענקים שהוא נתן אז, רק כי שר השיכון באמת הפעיל עליו את הלחץ במקום המתאים, וכמו תמיד זה לעולם לא נעשה לגופו של עניין אלא לגופו של המבקש באותו רגע וללחץ המקומי. דיבר ראש הממשלה על העולים, וצודק שאז היה צריך להתארגן מהר לקראת העולים. מרינה, כמה זה? למעלה מ-50,000 עולים מבוגרים, זכאי דיור ציבורי, אין להם איפה לגור. ויש לי הרגשה שהפתרון הזה במרכז שראש הממשלה מציע היום לא ייתן להם פתרון. לכן אנחנו נפעל גם להכניס, במסגרת החקיקה הזאת, דיור בר-השגה, ודיור שיאפשר למי שלא יכול, למי שהוא זכאי, על-פי אותם קריטריונים של המדינה, ליהנות מאותן תוכניות.

באמת יש ראש ממשלה, איש שיווק, רפורמות שנגמרות בכותרות בלבד. אתה יודע מה הייתי רוצה לראות, יושב-ראש הכנסת? פעם אחת שיעשה ראש הממשלה את מסיבת העיתונאים ליד המרפסת הסגורה. למה רק להכריז על הרפורמות אם בסוף לא יוצא כלום? פעם אחת שיעשה את מסיבת העיתונאים אחרי שאנחנו רואים תוצאה של משהו של הדברים שהוא אומר ומכריז עליהם, כי הפער בין ההכרזות של ראש הממשלה לביצוע, גם בתחום הכלכלי, ולא רק, זה בערך כמו הפער הקבוע בין הזחיחות של ראש הממשלה לבין מציאות החיים של הזוגות הצעירים במדינת ישראל.

בקדימה, נדאג בהליכי החקיקה לעשות את התיקונים הראויים והדרושים בחקיקה הזאת. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני, ראש האופוזיציה. היא יודעת שסמכות יושב-ראש הכנסת השמונה-עשרה היא רק לגבי הבית הזה. היא לא יכולה לעבור לחצרות ומרפסות. תודה רבה. עכשיו אנחנו מתחילים בדיון הכללי.

החוק הוא חשוב, ולכן אני נותן לכל חבר כנסת לא שלוש דקות אלא ארבע דקות. נרשמו 25 חברי כנסת. אני נותן ארבע דקות ומודיע להם מראש שארבע דקות. בבקשה, חבר הכנסת חנא סוייד, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין, אחריו, חברת הכנסת מירי רגב. מי שלא יימצא באולם בזמן קריאת שמו, אנחנו מודיעים לו כבר מעכשיו, הנה, חברת הכנסת רגב כבר פה, ששמו יוסר מסדר הדוברים. בבקשה, חבר הכנסת חנא סוייד. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני לא התרשמתי שלממשלה, לראש הממשלה, יש פתרון אמיתי, והוא לא הציב בפנינו מטרות אמיתיות של התמודדות עם משבר הדיור הקיים בארץ. הוא דיבר על הגדלת ההיצע של דירות, וכבר אמרו לפני שיש מאות אלפי דירות זמינות על הנייר בארץ, רק צריך להוציא אותן לפועל, לבנות אותן. וזה לא קורה, והחשש הוא,

שהתוכנית, כפי שהוצגה על-ידי ראש הממשלה, אכן תיצור מלאי של דירות על הנייר, אבל יהיה קשה להוציא את הדירות האלה מן הכוח אל הפועל. אני חושב שהאינטרס, אדוני היושב-ראש, של האוצר הוא באמת לא להוזיל את הדירות בישראל. הוזלת הדירות יכולה לגרום וליצור בעיות במשק, בעיות אמיתיות. אני חושב שהאוצר דווקא הפיק תועלת מעליית מחירי הדירות בישראל בשנים האחרונות. הגדלת מחירי הדירות מגדילה את התל"ג, ובזה האוצר מתפאר כל הזמן. זה מגדיל את הכנסות המדינה ממסים, וזה כמובן תורם עוד יותר לאוצר. לכן אני לא חושב שיש מטרה אמיתית בפני האוצר להוזיל את מחירי הדירות. זה לא יכול להיות. אני לא יכול לתאר לעצמי מצב שבו האוצר רוצה להוזיל דירות. אז מה עם האנשים שייכנסו למה שנקרא negative equity, כלומר אנשים שכבר רכשו דירות וקיבלו הלוואות גדולות? עכשיו יורידו להם את מחירי הדירות ואז ערך ההלוואה הוא יותר גדול, ואז יצטרכו למכור את הדירות שלהם ואז תהיה מפולת בשוק. אני לא חושב שהאוצר באמת מעוניין להוריד את מחירי הדירות. מצד שני, מחירי הדירות, גם אם שומרים אותם כפי שהם היום, ברמה הקיימת, הם כבר מאוד יקרים. משפחה ממוצעת תצטרך לעבוד עשר ו-15 שנים ללא כל הוצאה אחרת בשביל לרכוש דירה. לכן הממשלה באמת בעניין הזה הגיעה למצב ואינני חושב שהבעיה היא רק הפער בין היצע וביקוש,

אני חושב שהבעיה נוצרה בגלל המצב הכלכלי שאנחנו נמצאים בו. מכיוון שאנחנו הגענו למצב שלשכבה מסוימת בציבור אפשרי להוציא מיליון ו-1.5 מיליון ו-2 מיליון שקל בשביל לקנות דירה ממוצעת, ולשכבות אחרות קשה מאוד, גם אם יעמלו כל החיים, לקנות דירות. אני חושב שהפערים שהמשק, שהכלכלה, שהמדינה נכנסה אליהם, אני חושב שזו אחת הסיבות שגרמה לבעיה או למשבר הדיור שאנחנו נמצאים בו. אני רוצה לטעון, אדוני היושב-ראש, נגד התוכנית הזו. אני חושב שהתוכנית המוצעת, כפי שאמרתי, תגדיל רק על הנייר את מלאי הדירות, ויהיה קשה מאוד לתרגם את זה בפועל לדירות. במיוחד כשמדברים על פריסה כלל-ארצית. כי מכל מיני שיקולים, ודיבר עליהם ראש הממשלה, מייעדים לצפון ולדרום, ושם יש הרבה דירות, לא בונים אותן במרכז משיקולים ציוניים ופיזור אוכלוסייה. לא בונים ולא מייעדים ולא יוצרים מלאי. וכך זה יימשך. התוכנית הזו לא מבטיחה שהמשך המגמות, מה שהיה בעבר, הוא מה שיהיה בעתיד. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, התוכנית הזו מתעלמת לגמרי מהיישובים הערביים, וביישובים הערביים יש בעיות דיור, ויש בעיות דיור קשות, כי היא מדברת על כך שהתוכנית הזו, יקודמו תוכניות שבהן 80% משטח הקרקע הם בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, וביישובים הערביים 80% מהאדמות הן בבעלות של הפרטיים.

האוכלוסייה הערבית היא כבר מחוץ לכל התוכנית הזו, ואני חושב שזו אפליה לשמה. לא ייתכן מצב, ואנחנו יודעים שיש בעיות של דיור ביישובים הערביים: בגלל משבר הדיור עשרות אלפי יחידות דיור נבנו ביישובים הערביים ללא היתרי בנייה. אם התוכנית הזו היתה חכמה, היא היתה יכולה לספק פתרונות איך לתת ואיך לספק ואיך לפתור את הבעיות של לגיטימציה לאותם בתים, שבוודאי אף אחד לא יחשוב להרוס אותם. לכן התוכנית הזו מוציאה כאקסטריטוריה את היישובים הערביים, ולכן היא מפלה והיא לא מתקבלת על הדעת. והתוכנית הזו, כפי שהוצגה כאן או כפי שקראנו אותה, סוגרת כל אפשרות של הגשת ערר על החלטות של ועדות.

בוועדות האלה ישבו חכמי הדור, מועצת החכמים? ישבו אנשים שעשו טעויות. חבר הכנסת חנא סוייד, יש לי קושי גדול. אתה מדבר לעניין, ולכן קשה לי להפסיק, אבל אדוני כבר מדבר, מעל ארבע דקות, בערך דקה וחצי. הנושא הערבי, לא הפסקתי אותך, כי נגעת בנקודה שהיא בהחלט, אתה נשלחת לייצג את הנושא. אז אני מבקש רק לסיים. אוקיי. אז אני מסיים, ואני חושב שהתוכנית הזו, כפי שהוצגה בפנינו, לא תביא לפתרון מצוקת הדיור ומשבר הדיור, והיא גם לא מביאה בחשבון את האינטרסים של כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, ולכן היא לא ראויה. אני לא יכול לתמוך בתוכנית כזו. היא באה לפתור כשל שוק. אדוני אומר שהיא לא פותרת כשל שוק בציבור גדול באוכלוסייה. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני. הנה, עכשיו כל קריאות הביניים, תוכל להביא אותן בצורה מסודרת. חבר הכנסת חנין וחבר הכנסת הורוביץ,

אני שותף אתכם לביקורת על חוק התכנון והבנייה. אלא מה אומרת הממשלה? יש כשל שוק, שאנחנו צריכים לתת לו פתרון, לכן אנחנו רוצים ללכת. עכשיו צריך לדאוג לכך שכשל השוק ייפתר מבלי לגרום לאיזה דבר שאחר כך יהיה בכייה לדורות. אבל כשל השוק הוא דבר, בין שיאמרו חברי כנסת או לא, כשל השוק הוא כשל ברור, כי העובדות מדברות בעד עצמן. חבר הכנסת חנא,

דיבר על כשל שוק במגזר שלם שהחוק הזה לא ייתן לו מענה, וייתכן מאוד שצריך לראות מה אפשר לעשות עם עניין זה. למה? "הולילנד" אחד, יהיה, לא. "הולילנד" היה קיים עם החוק הזה ועם החוק האחר. אבל אני לא נכנס. יש כשל שוק, ואם אנחנו לא נדאג לכל אותם עשרות אלפי אנשים אשר משוועים היום לאיזה פתרון לכשל זה, השאלה אם החוק יפתור את הכשל, ומה המחיר, מהו נזק המלך בפתרון הכשל. רשות הדיבור לחבר הכנסת חנין. אני יודע שארבע דקות הן אפס קצה לעומת ההרצאה שאתה יכול לתת לנו פה בשם איכות הסביבה והדורות הבאים, אבל אדוני ישתדל. אני אעשה מאמץ, אדוני.

מוצא טעם גדול לפגם בכך שראש הממשלה, שבחר להציג בפנינו את הצעת החוק, לא טורח לשמוע מה יש לחברי הכנסת לומר בעניין הצעת החוק הזו. זה סגנון קצת בעייתי. אני יודע שהיה פה ראש ממשלה, לא בתקופת כהונתי בכנסת, מר שרון, שהיה יושב בקפדנות ורושם אפילו רשימות ממה שאומרים חברי הכנסת.

אכן, אדוני היושב-ראש, אתה צודק. יש מצוקת דיור ויש כשל שוק. נכון מאוד. וצריך להתמודד אתה. כדי להתמודד עם כשל השוק הזה, מדינת ישראל ידעה בעבר לעשות, והיא צריכה לעשות גם היום, בנייה ציבורית של דירות בהיקף מאוד גדול, היכן שצריך. זה מה שצריך לעשות, זו אחריותה של המדינה לעשות, אבל זה מה שלא עושים. צריך לקדם תוכניות של דיור בר-השגה. זה בדיוק הדבר שחסר בהצעת החוק הזו. אין בהצעת החוק הזו אפילו רמז למנגנון של דיור בר-השגה. צריך לבנות דירות להשכרה. חבר הכנסת שטרית קידם בזמנו חקיקה בעניין הזה.

אתה קידמת בזמנו חקיקה בעניין הזה. איפה מקדמים אותו? איפה מתמודדים אתו? איפה מיישמים אותו? מה קורה אתו? במקום הדברים האלה, אדוני היושב-ראש, עושים דברים אחרים לגמרי. ראש הממשלה, אני אומר את הדברים בצער, הציג את הבעיה במקום הלא-נכון. יש נתונים, ובואו נראה את הנתונים כפי שהם. יש במדינת ישראל היום 160,000 דירות שמאושרות מבחינה תכנונית. למה הן לא משווקות? כי לא כדאי ליזמים לשווק אותן כרגע. כי הם מחכים לעליית מחירים יותר גדולה. עם זה צריך להתמודד. זה כשל שוק. אבל במקום לעשות את הדבר הזה,

אז הם יבינו שהדירות הולכות ומוזלות,

נכון מאוד. אבל לא זה מה שעושים, אדוני היושב-ראש. לא זה מה שעושים. לא לוחצים כדי שהיזמים ישווקו את הדירות המתוכננות, שכבר נמצאות היום באופן פוטנציאלי. לא פועלים לזה שהמדינה תבנה דירות בהיקף גדול, וקודם כול דירות להשכרה ודירות לזוגות צעירים, כמו שמדינת ישראל ידעה לעשות בעבר. עושים משהו אחר לגמרי: לוקחים את חוק הוול"לים, שהיה חוק מקולקל, ומעתיקים אותו בצורה מקולקלת. במקום ול"לים, וד"לים. לא במקרה שאלתי, אדוני היושב-ראש, האם למדו לקחים. אני קראתי את החוק, השוויתי אותו לחוק הוול"לים. אומר ראש הממשלה: למדנו את הלקחים. אז או שהוא שומר את הלקחים בסודיות ולא מספר לנו, כי בחוק לא מופיעים הלקחים האלה. עצם הרעיון שבתחום התכנון אתה יכול לתכנן רק לבנייה למגורים הוא רעיון שגוי. מעצם טיבו, התכנון צריך להיות כולל. הוא צריך להיות פתרונות תחבורה ותעסוקה ומגורים ושירותים ציבוריים. החוק הזה יותר רע מהוול"לים. יותר גרוע מהוול"לים, אני מסכים אתך, חבר הכנסת שטרית. אתה יודע, חבר הכנסת רותם וחבר הכנסת אורבך הם שני שומרי, סליחה, יש פה גם נציגות נוספת של חברי כנסת דתיים. אחד הלקחים שלמדו מחוק הוול"לים זה שלמשל לא בנו בתי-כנסת. לא בנו בתי-כנסת כי זו בנייה למגורים, לא בנו בתי-כנסת. אז לא בנו בתי-כנסת, ולא בנו גני-ילדים, ולא יבנו גני-ילדים, ולא יבנו בתי-כנסת, ולא יבנו שירותי תחבורה ציבורית, והתוצאה תהיה בנייה גרועה, תכנון גרוע. למדינת ישראל אין האפשרות לעשות דברים כאלה. מינו עוד פעם ועדות חירום, שמתגברות על התוכניות המחוזיות. כל כך הרבה ידע יש בתוכניות המחוזיות האלה, כל כך הרבה הושקע בהן. כולן מבוטלות במחי יד אחת. מקימים ועדות חירום שאין עליהן ערעור, שיכולות לקבל החלטות בצורה כל כך דרמטית, עם פגיעה קשה בשטחים הפתוחים, עם פגיעה בחופי הים, התגברות על הוולחו"ף. כל הדברים האיומים ביותר, שחששנו בחלומותינו הכי גרועים שיקרו, הנה קורים. חלומות גרועים, אדוני היושב-ראש, מתגשמים, בכנסת. נדמה לי שהחוק לא מאפשר סטייה מהצורך התקני של מוסדות ציבור. לא, אין את זה בחוק. לא מוזכר, לא מוזכר. גם בוול"לים לא היה מוזכר, והיה ברור. אבל עובדה שלא קרה. הוול"לים, הובאו לוועדה מחוזית.

פה הקימו ועדה out of order, בלי שום קשר לשום דבר,

אבל, גם היא לא יכולה, היא לא יכולה לאפשר לאנשים,

לגור מבלי שיהיו להם השירותים, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסיים בהבאת דברים בשם אומרם. והדברים הם דברים של אדם מאוד מאוד בכיר, והוא אמר את הדברים הבאים: אין צורך בכל החארטה ברטה הזה של רפורמות צעקניות, שישפיעו על השוק בעוד שנים רבות. אין צורך בסופר-ועדות. עיכובים וסחבת בעבודתן של ועדות התכנון והבנייה הקיימות מקורם במחסור חריף בכוח-אדם. חסרים תקנים לחברי הוועדות, וחסרות משרות ליועצים של הוועדות, אתם מכירים את הדוקטרינה של האיש השמן והאיש הרזה, והאיש השמן זה כאילו השירות הציבורי, שצריך לעבור דיאטה, ולכן אין יועצים ואין תקציבים, ואין תקנים, והוועדות המחוזיות קורסות תחת נטל העבודה. ומי אמר את הדברים החכמים האלה? אמר אותם שר הפנים אלי ישי, השר המופקד על הרפורמה הזאת. אני מברך את השר ישי שהיה לו לפחות האינטגריטי לא לעמוד ולהציג הצעת חוק שהוא שולל אותה, שהוא חושב שהיא חארטה ברטה, אני מצטט את הדברים.

זה נראה בהצבעה. אבל, לפחות הוא לא הציג אותה. הוא השאיר לראש הממשלה את הכבוד המפוקפק של הצגת הצעת החוק הזו. וכמובן הוא ממשיך ומפרט, דברים חריפים ונוקבים, שהתפרסמו ב"ידיעות אחרונות" רק בחודש אפריל על הצעת ה"סופר-טנקר" התכנוני הקלוקל הזה שמר נתניהו הביא בפנינו. הצעת החוק הזאת תפגע בסביבה, הצעת החוק הזו תפגע בשטחים הפתוחים המעטים שיש במדינת ישראל, מדינה קטנה וצפופה במיוחד. הצעת החוק הזו בעייתית מבחינה חברתית. הצעת החוק הזו לא מקדמת פתרונות של דיור בר-השגה, לא מקיימת פתרונות של דיור להשכרה,

פתרונות לזוגות צעירים, לא מתמודדת עם החסם האמיתי, שלא נמצא בתחום התכנון אלא נמצא בתחום השיווק, כפי שמראים הנתונים הנמצאים בפנינו. הצעת החוק הזו לא נותנת תקנים מקצועיים לוועדות התכנון כדי שהן יעבדו כפי שצריך. אז למה מקדמים אותה? למה מקדמים את ההתקפה הקשה הזו על מערכת התכנון של מדינת ישראל? התשובה היא פשוטה: אינטרסים. מאחורי הצעת החוק הזו עומדים אינטרסים נדל"ניסטיים, וקידום יוזמות נדל"ניסטיות נגד החברה, נגד הסביבה, נגד הציבור, נגד פתרונות הדיור. אבל, לטובת כיסם של כמה בעלי הון.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אני מזמין את חברת הכנסת מירי רגב, וגם לרשותה אני מעמיד ארבע דקות. ולאחריה, חבר הכנסת אורי אריאל.

השארת אותי לאופיר אקוניס. הוא ייתן לי פחות דקות, אתה לא מבין? כבוד היושב-ראש.

כרמל, אתה מגן עלי פה מאופיר? הוא הפך להיות יושב-ראש, הוא ייתן לי פחות דקות.

הנה כבר נתתי לך למעלה מארבע דקות.

הכול,

חלילה, חלילה. תתחלפו בשקט, הכול בסדר. תנחה אותו. בבקשה, גברתי. נא להתחיל. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח ולברך את ראש הממשלה. אני חושבת שהצעת החוק שהיום נצביע עליה, ותעבור ברוב, היא הצעת חוק טובה. וד"לים, היא הצעת חוק טובה. היא מצטרפת לצעד נוסף שקיים ראש הממשלה, שזה בעצם מענקי מקום, נושא שאנחנו בשדולה למען דיור לזוגות צעירים, שמורכבת מכל סיעות הבית, כמעט שנתיים מדברים על זה, ואני שמחה שראש הממשלה הלך על זה. יש עוד כמה צעדים שבהם אני לא רוצה להתמקד, דווקא בשני הנושאים האלה, שהם חשובים ויקדמו את סוגיית הדיור. 100,000 שקלים שנותנים מענק מקום לפריפריה,

אבל יש שני דברים שצריך לזכור.

לוודא שמקיימים את זה, כבוד היושב-ראש.

להחליט על חוקים זה דבר חשוב, אבל צריך לוודא שאכן 100,000 השקלים עוברים לפריפריה, ואנשים צעירים שמתקשרים למשרד השיכון מקבלים את המענק הזה, כי אחרת בעצם אנחנו, את כל ה-100, לא 40 ו-20, ו-30, אלא את כל ה-100. 100,000 שקלים לפריפריה. זה בעניין הזה של מענקי המקום, והווד"לים שאין ספק שהם יקדמו תהליכים, יזרזו תהליכים. וכן, עשה את זה בעבר שרון, שעשה את הוול"לים. אני חושבת שזה קידם, וזה הגיע למצב שבנינו 100,000 יחידות דיור לעולים חדשים. שרון לא עשה ול"לים. שרון עשה ול"לים, ואנחנו לא נדבר על זה כרגע. לא נרחיב. מי שעשה ול"לים זה היה בנימין בן-אליעזר,

עשו ול"לים, בנו 100,000 יחידות דיור לעולים חדשים. אבל, אני רוצה לדבר על משהו אחר, כבוד היושב-ראש.

טוב, סליחה, הווד"לים הם צעד נכון,

חבר הכנסת כבל, תודה לך.

הם צעד נכון והם צעד חשוב, חברי הכנסת כבל ושטרית, התייעצות בין-מפלגתית בחוץ. הווד"לים הם צעד נכון וצעד חשוב. אבל עם זאת, כבוד היושב-ראש, אני אומרת ומבקשת מראש הממשלה, כפי שהוא אישית התערב בנושא הווד"לים וכפי שהוא אישית התערב בנושא מענקי המקום, אם ראש הממשלה לא ינחה את משרד האוצר להפסיק לספסר בקרקע, מחירי הקרקע יהיו בשמים. החלום לדירה של זוגות צעירים הולך ומתרחק. לא יכול להיות מצב, ואין לי שום דבר נגד החרדים, נהפוך הוא, שבבית-שמש דירה במחיר למשתכן עולה 400,000 שקלים, ובראש-העין זה 1.5 מיליון שקלים, לא יעלה על הדעת. גם לנו, לילדים שלנו: מסורתיים, חילונים, משרתים בצבא, עושים מילואים, משלמי מסים, מותר לקנות דירה במחיר למשתכן של 600,000 שקלים. נכון. בכל מקום מחיר הבנייה הוא אותו מחיר בנייה. העניין הוא לא מחיר הבנייה אלא מחיר הקרקע. וראש הממשלה אמר פה דבר נכון, ואני מברכת אותו על כך. קדימה עשתה טעות בכך שהיא הפסיקה לבנות במרכז הארץ. צריך לבנות בכל הארץ, אבל צריך לבנות בכל הארץ במחירים שפויים, במחירים שזוג צעיר יכול לעמוד בהם. לא יכול להיות שאנחנו נבנה במחיר של 1.5 מיליון שקלים דירה של שלושה חדרים.

אני קוראת מעל במה זו לראש הממשלה כפי שהתערבת,

שהתערבת בנושא הווד"לים, כפי שהתערבת במענקי המקום, בואו נקדם, וזה יהיה רשום על שם הממשלה שלנו: מחיר למשתכן לדירה בכל הארץ, לזוג צעיר, דירה ראשונה לא תעלה על 600,000 700,000 שקלים. זוג צעיר יכול לעמוד בזה בכל הארץ. זה לא פריווילגיה רק של החרדים. גם הילדים שלנו יכולים ליהנות מהדבר הזה.

תודה לך, גברתי. חבר הכנסת אורי אריאל,

חבר הכנסת ישראל אייכלר.

אגב, את יכולה לבקש מיושב-ראש ועדת הכלכלה, גברתי, לקיים ישיבת מעקב על מענק המקום. זה, אגב, רעיון לא רע. זה רעיון לא רע, ויכול להיות שהוא יאמץ את זה.

חבר הכנסת מילר. מה זה חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת החינוך. יושב-ראש ועדת, נכון, נכון מאוד. בבקשה, אדוני, ארבע דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי הכנסת, פה מדובר על חוק הוונדליזם. אל תטעו בשם. מה שפה מובא בפנינו זה ונדליזם אחד גדול, אבל לא באופן פרטי, חס וחלילה, אלא כבר ראש הממשלה הכניס את כל המדינה לבלגן. עומד ראש ממשלה, שיוצר את הבעיות במו-ידיו, הוא אחראי לבעיות, תיכף נמנה אותן, ואז הוא בא עם פתרון קסמים שעושה ונדליזם כללי במדינה,

הרי זה לא מסוג הדברים שאם טעיתי אני אתקן אותם, זה מסוג הדברים שברגע שיצרת את הבלגן, לא תוכל לתקן אותו לדורות. לכן החומרה של ההליכה, הייתי אומר כמעט המוטרפת הזאת, שראש הממשלה עולה לנמק אותה פה, הוא מצא פטנט, הוא לא יקשיב לאף אחד, הוא יאטום את אוזניו, ואז הכול יהיה בסדר, הוא ירוץ ויסדר את הדברים. ראש הממשלה מר נתניהו הוא זה שלא מאפשר לבנות בירושלים. ומדובר על אלפי יחידות דיור. ראש הממשלה הוא זה שלא מקדם את התוכניות במגזר הערבי, חסרות שם עשרות אלפי יחידות דיור. ראש הממשלה נתניהו הוא זה שלא מאפשר לבנות ביהודה ושומרון. צריך להגיד: הוא לא מפלה. הוא לא מאפשר לחרדים לבנות, נכון, מר אייכלר? הוא לא מאפשר לדתיים לאומיים לבנות, הוא לא מאפשר באריאל לבנות, הוא לא מפלה, תוקע את כולם. מדובר על סדר-גודל של 10,000 יחידות דיור שאפשר להתחיל מחר בבוקר לבנות. המציאות שראש הממשלה יצר בשנתיים שהוא מכהן, הוא יכול לנסות לגלגל את זה קדימה, ואחורה, ולמעלה ולמטה, אחרי שנתיים זה היה צריך להיראות אחרת. למה כל הדברים שעושה האוצר, החקיקה והתקנות, לא היו לפני שנה וחצי? הרי כבר אז היתה בעיה. ראש הממשלה מוביל את המשק במובן הנדל"ני למקומות אסורים, ל-,deadlock למקומות ללא מוצא. הדרך היא לא לעשות עוד חוק, אלא הדרך היא לשחרר את מה שכבר נמצא בקנה, שיצא החוצה. אני צריך להזכיר במקרה הזה גם את אחינו מגורשי גוש-קטיף, עקורי גוף-קטיף, שעד היום שני-שלישים מהם, אחרי שש שנים, לא נמצאים בביתם. ולמה לזה, ראש הממשלה, אי-אפשר לדאוג? למה זה שונה מכל הדברים? אתה אחראי בין השאר לגירוש הזה, אתה הצבעת בעדו. אני חושב שהכנסת צריכה לפעול נגד החקיקה הזאת, ולא לאפשר, זה לא יביא מזור למחירי הדירות. זו טעות. אם זה היה מביא לפחות את זה עוד היה שווה לשקול את החוק המוזר הזה, אבל היות שזה לא יביא את המזור, אני מציע לכנסת להתנגד תכלית ההתנגדות לחוק הזה.

אני מודה לך, אדוני. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת יוחנן פלסנר. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק גלי צה"ל, שידורי רדיו של צבא-הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הכלכלה. מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בנושא: חברת "נטלי" תמשיך לספק את שירותי בריאות התלמיד למרות כישלון העמידה ביעדים, 30% מהתלמידים לא חוסנו, הצעותיהן של חברות הכנסת רחל אדטו ואורלי לוי אבקסיס. תודה. תודה לך.

חבר הכנסת אייכלר, ארבע דקות,

כפי שאמרתי, חבר הכנסת פלסנר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בפרשת השבוע, כשבלעם הרשע רצה לקלל והקדוש-ברוך-הוא הכניס לו לפה ברכות, הוא אמר: מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. הבית היהודי, הדירה, המשכן, האוהל, זה היסוד של הבית היהודי.

כאשר מדינת ישראל התפרקה והתפקרה מן האחריות לבנות דירות לזוגות הצעירים שלה, היא עשתה מעשה, אני לא רוצה להגיד מעשה בלעם, אבל מעשה בקדושת הבית היהודי, בחשיבות הבית היהודי, ואנחנו יודעים שיש הרבה זוגות צעירים שהדירה היא אחת הסיבות לכך שהם לא מזדרזים להתחתן. לכן זו משימה לאומית, שהמדינה לא תהיה גרועה יותר מאשר בימי מפא"י, כשמדינת ישראל היתה ענייה מאוד, והדבר הזה, שכל זוג צעיר, כל עולה חדש, צריך לקבל איזו דירה, אם שיכונים, אם "עמידר", אם "עמיגור", אם בסיוע ממשלתי היו נותנים אז. לא היתה עבירה לסייע למשפחות ברוכות ילדים. היה דירוג במשרד השיכון לפי מספר הילדים בבית, לא התביישו בכל הדברים היהודיים האלה, והיתה גם בנייה ציבורית.

אני לא בא להגיד שצריך לחזור לבנייה הציבורית, אבל אם מדברים על ביורוקרטיה, גיליתי דבר מדהים. אדוני היה שר הפנים, חבר הכנסת שטרית? גם שר השיכון. גם שר השיכון. גיליתי, חשבתי שמשרד הפנים זה אם כל הצרות. ישבתי שם וגיליתי שיש להם, 70,000 דירות מאושרות לבנייה מתוכננות במשרד הפנים, אני נדהמתי. מדברים על וד"לים,

כל מה שיפרוץ את הביורוקרטיה,

אבל אתה ידעת ש-70,000 דירות, למשל בראש-העין,

יש 8,000 דירות, יש מספרים יותר גבוהים גם מהמספר הזה. שמעתי את המספרים היום, שמעתי מספר גבוה יותר. אני נוטה להאמין לך, גם את זה שמעתי היום, יש פה רק המספר הנוסף חסר. נסתפק ב-70,000 דירות.

יש ויכוח על מי יחבר את הביוב לארצי, ו-8,000 דירות תקועות.

שמעתי את חברת הכנסת רגב אומרת שהיא רוצה שגם בראש-העין יהיה סיוע כמו שיש בבית-שמש. גברת רגב,

בבית-שמש מדינת ישראל לא מסייעת בפרוטה אחת, והיא לא ברשימת אותן שכונות.

אבל זה לא אומר שמכיוון שיש שם חרדים נותנים שם סיוע. לא נותנים סיוע. היא צודקת, חברת הכנסת רגב, שמקור הצרה הוא בספסרות של מינהל מקרקעי ישראל. במקום שמשרד השיכון יקבע טבלה,

חבר הכנסת שטרית, היתה טבלה שמשרד השיכון קבע, באזור זה, קרקע לדירה עולה 1,500 דולר, 2,000 דולר, תלוי באיזה אזור. בבית-שמש למשל עלתה 1,500 דולר קרקע לדירה לפי טבלה של משרד השיכון. היום הגענו לעניין המכרזים, באים ספסרים ועורכי-דין מפולפלים, העלו את המחירים ל-260,000 שקל קרקע לדירה, ריבונו של עולם, באותה בית-שמש. יבנה, היה 70,000 שקל קרקע לדירה, היום זה חצי מיליון. אדוני, אני מבקש לא לעשות קידום מכירות, עירך היא עיר חשובה, לא לעשות כאן, לכן אני ממש רוצה לא לשחרר את ראש הממשלה ואת הממשלה מהעניין הזה של אחריות למצב שנוצר. הממשלה חייבת להפסיק את המכרזים לפי מי שמביא יותר כסף, אלא לפי מי שמביא יותר זכאים וזוגות שאין להם. כאן אני רוצה להגיד לראש הממשלה, הניסיון הזה שהצליח לכם עכשיו, לפלג בין ש"ס ליהדות התורה, כאשר היה לחץ ציבורי בעניין הזוגות הצעירים, לכל הזוגות הצעירים, ולקנות את העניין של הנגב והגליל תמורת ההתעלמות מדרישת יהדות התורה, והוא אפילו לא רוצה להיפגש אתנו במשך חצי שנה בעניין הדיור. זה דבר שהוא גם לא יעיל וגם יעלה ביוקר, אם ביום מן הימים חבר הכנסת שטרית יהיה שר השיכון, שראש הממשלה יאשים רק את עצמו.

חבר הכנסת פלסנר, ואחריו, חבר הכנסת יעקב כץ. אם חבר הכנסת כץ לא יהיה פה, התבקשתי בשל נסיבות משפחתיות לקרוא לחבר הכנסת שטרית, אז אתם צריכים לקוות שחבר הכנסת כץ לא יהיה פה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, גברתי השרה, אדוני היושב-ראש, מה שראינו היום בכנסת היה עוד מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, הפעם בנושא הדיור. הרי הבעיה החברתית הקשה והמשמעותית ביותר היום במדינת ישראל זה מצוקת הדיור. עשרות אלפי זוגות צעירים מיואשים, החלום של השגת דירה, אפילו של מגורים, הולך ומתרחק מהם, לא רק במרכז הארץ, אלא כמו שכולנו יודעים ומסתובבים, המחירים גם בפריפריה גבוהים, ועולים, ובשנתיים האחרונות לפחות, עלייה של לפחות 40%, לפי הערכות אחרות בערך 50%, והכול תלוי, לפי אזורים, אבל זו העלייה הממוצעת. ראש הממשלה, אדם שמבין היטב, יודע לקרוא סקרים, מכיר תקשורת, מה עשה? הבין שיש בעיה, הבין שהממשלה שלו לא עשתה שום דבר כדי לפתור את הבעיה הזאת; הוא מדבר על הבעיה: מאז קום המדינה חסרות דירות. בסופו של דבר, חסרות היום דירות, יש מצוקת היצעים, והממשלה הזאת לא עשתה דבר כדי לטפל בהיצעים. פתאום הוא מדבר על העברת הבסיסים לנגב ובניית כבישים. יותר מסכי אש ועשן מזה כמעט אי-אפשר להעלות על הדעת. בא ראש הממשלה, מוכר לנו הפעם עוד טריק, עוד בלוף, עוד סופר-בלוף, אפרופו האמירה שלו על "סופר-טנקר" מבית-מדרשו, והפעם הוא מספר לנו שהבעיה היא בהליך התכנוני, ואם הוא רק יחלץ את הפקק הזה אז תיפתר הבעיה של ההיצעים. חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, החסם העיקרי שמונע הגדלה דרמטית של ההיצעים של הדיור הוא לא בתחום התכנוני, מה לעשות. יש 160,000 דירות שהן כבר במלאי של יחידות הדיור המתוכננות, המאושרות, והחסמים הם אחרים: חסמים שיווקיים, חסמים רישויים.

דיבר כאן חבר הכנסת אייכלר על הדירות בראש-העין. למה לא בונים בראש-העין? כי יש כבר הרבה זמן מחלוקת על גודל הכביש שמתחבר לכביש 5, ומי יממן אותו ובכמה. במקומות אחרים, מי יממן את מתקן טיהור השפכים ואם צריך אחד או שניים. אלה חסמים ביורוקרטיים, חסמים ממשליים. במקום לגעת בבעיה ולפתור, ולהגיד: יש לנו כאן 160,000 יחידות דיור, אותן אני רוצה לחלץ. אני אקח את הנתונים של ראש הממשלה: חסרות 10,000 דירות מדי שנה, ובמצטבר חסרות 70,000 80,000 דירות. יש מלאי תכנוני מאושר לכל הדבר הזה. כל התוכנית הזאת מיותרת לחלוטין. אבל מה המחיר שאנחנו משלמים? זה לא רק תוכנית מיותרת, שלא תפתור את הבעיה ורק תפתור אולי בעיה דימויית תקשורתית של ראש הממשלה לעוד כמה ימים, הוא יכדרר עוד כמה ימים במגרש הדימוי הציבורי שלו ובמשחק הדימוי הציבורי שלו, מה הבעיה שזה יוצר? זה משחית את התהליך התכנוני שקיים היום במדינת ישראל. זה בעצם לוקח את הוועדות המחוזיות ויוצר להן

יש לא מעט דוגמאות, הרי מדברים כל הזמן: הוול"לים, הוול"לים, כאיזו דוגמה למשהו אדיר וגדול שנוצר כאן בשנות ה-90. צריך לזכור שעיקר הבנייה לא היה כתוצאה מהוול"לים, וכשאריק שרון עבד בראשית שנות ה-90, כל העשייה המפורסמת לא היתה באמצעות חוק הוול"לים, והוול"לים האלה יוצרים גם עיוותים. כי פתאום בהליך התכנון לא מיוצגות הרשויות, לא מיוצגים אינטרסים סביבתיים-חברתיים. נוצרות שכונות, כמו שכונת עין-חמד, ללא כביש גישה בכלל, אני נותן דוגמאות של קיצורי ההליכים שנעשו בעבר, שכונת גני-אביב כמעט בלי שטחים ציבוריים. יש כאן עיוות והשחתה של התהליך התכנוני, נא לסיים. שיש בו היגיון, יש בו איזונים. ומילא אם זה היה פותר את הבעיה, אבל זה אפילו לא פותר את הבעיה. זה בסך הכול עוד סופר-בלוף מבית-מדרשו של נתניהו. וחברים, לא כל סופר-בלוף, אולי זה טוב לנאום ונפרגן לו את הנאום הזה, אבל אנחנו צריכים לבלום את זה גם כאן במליאה וגם בוועדה.

חבר הכנסת שטרית, בבקשה. סידרנו עם חבר הכנסת כץ, שבכל זאת הגיע, ברוב טובו הוא הסכים שתחליף אותו.

כולנו מעריכים.

חבר הכנסת כץ, אתה תהיה אחרי חבר הכנסת שטרית,

חבר הכנסת בן-ארי. בבקשה, אדוני. בן-ארי הורחק?

אדוני היושב-ראש,

תודה רבה לחבר הכנסת כץ, חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, לא עליתי לבמה בשביל לתקוף את ראש הממשלה או את הממשלה אלא בשביל לדבר לגופו של עניין בעניין הבנייה. באמת כואב לי לראות את התוכניות של הממשלה מתנפצות בזו אחר זו. הממשלה הביאה בתחילת כהונתה רפורמה אחת בתכנון ובנייה,

שהתנגדו לה מהיום הראשון מאותם נימוקים שאנחנו מעלים היום. והנה, ישבו בוועדה עשרות ישיבות, מאות שעות, והתוכנית הזאת, כמו שאנחנו מבינים, מתה. ראש הממשלה הביא בתחילת כהונתו רפורמה במינהל מקרקעי ישראל, והשאיפה היתה לעשות רפורמה כזו שתשחרר קרקעות למאות אלפי יחידות דיור בשנה. אני התרעתי אז מעל הבמה הזאת, אפשר לבדוק בפרוטוקול, שראש הממשלה פועל בגישה לא נכונה כיוון שהם לא יוכלו להתגבר על ועד העובדים במינהל. זה לא יפתור את הבעיות. ולצערי, צדקתי.

עברו מאז שנתיים פלוס, שום רפורמה לא קרתה, לא שחררו מאות אלפי יחידות קרקע, בדיוק שנתיים, זה היה ביולי 2009. בדיוק. שנתיים, שום דבר לא קרה. גם הרפורמה הזו מתה. ואני שומע שרוצים לפטר עכשיו את מנהל המינהל כי הוא לא מסתדר עם שר השיכון. הבנתי שהיום הוא הוזמן לשיחת נזיפה אצל ראש הממשלה יחד עם שר השיכון. שר השיכון אומר שאין לו אמון בו, והוא אומר ששר השיכון, פעולותיו גובלות כמעט במעשים לא חוקיים. זה מראה לך שכל הרפורמות האלה לא במקומן,

ואני אומר בצער, אדוני היושב-ראש, שגם מה שמוצע לנו היום זו תוכנית לא טובה. אי-אפשר לפתור את בעיות הבנייה והדיור במדינת ישראל ב"זבנג וגמרנו".

בנימוקים באמת הגיוניים, למה התוכנית לא טובה. אני מצהיר פה על הבמה שלדעתי התוכנית לא רק שלא תפתור את הבעיות, היא עלולה גם להחמיר אותן, ואני אסביר במה העניין. איפה התוכנית הזאת תעבוד? מי ייהנה מהתוכנית? אני אומר לכם מי ייהנה ממנה: לא הפריפריה, לא הנגב והגליל, אלא מקומות הביקוש המרכזיים בארץ, ששם הדירות הכי יקרות. בעלי האינטרסים הכי גדולים נמצאים במרכזי הביקוש בתל-אביב, בירושלים,

בנתניה, בראשון. אלה האנשים שינצלו את תוכנית הווד"לים בצורה חריפה ביותר ויפעילו את כל הלחצים האפשריים, ויש להם כלים, אם הדובר של סיעת קדימה לא ידבר מולי, כל הכלים האפשריים ללחוץ על הוועדות הללו. לכן ינצלו כל פיסת קרקע שקיימת לעקוף את כל הוראות התכנון והבנייה, כי הווד"לים נותן להם את האפשרות, ויבנו לך, מול הבית שלך, אם לאחד יש בית קטן, יבנו לך מגדל,

תהיה שם ועדה אחת שתאשר לו, אפשר לאשר, ומחר לא תראה את אור השמש ולא תוכל להגיד כלום. על-פי התוכנית הזאת יש לך 15 יום להגיש התנגדות. אם אתה לא מגיש, מתה. אין ערעור על החלטות הוועדות. אין דבר כזה בתכנון ובנייה. לכן זה לא יפתור את הבעיות. אם ראש הממשלה היה בא ואומר: תשמעו, רבותי, אני רוצה לבנות את הגליל ואת הנגב על-פי החזון הציוני, בואו נעשה את התוכנית הזאת, בואו נשפר אותה ונעשה אותה רק בגליל ובנגב,

אני אומר: יש על מה לדבר.

נעשה כמה תיקונים בתוכנית שהביאו, ואולי זה היה מביא איזו ברכה לנגב ולגליל ובונה דירות במקומות שיש בהם היום חוסר ביקוש, ויכול להיות שהוא יגדיל את האוכלוסייה בגליל ובנגב על חשבון מרכז הארץ. אבל הוא עושה הפוך: התוכנית הזאת תחזק רק את מדינת תל-אביב, את מדינות הביקוש. והמחירים שם לא יהיו נמוכים. הקרקעות היום,

אני יודע על מכרז שיצא עכשיו בתל-אביב,

על קרקע לדירה יש בניין שהורסים אותו ובונים עליו כמה דירות. המחיר לקרקע שמבקשים 500,000 דולר לדירה. זה מטורף לגמרי. אם אתם רוצים לפתור את הבעיות, אדוני ראש הממשלה, יש לי בשבילך כמה הצעות מעשיות שבאמת יביאו לפתרון. אני מציע רק שלוש הצעות קצרות, אדוני היושב-ראש. להצעות לא נשאר זמן.

שלוש הצעות: 1. אני אספר לכם איך שרון פתר את בעיית הדיור בתקופה הגדולה של העולים, איך בנו מאות אלפי דירות. הדרך נורא פשוטה. ואני מציע לראש הממשלה, במקום כל החוק הזה, לעשות דבר פשוט. זה, אגב, מה שהייתי עושה אם הייתי שר השיכון. היום במצב של חוסר דירות יש מחירים גבוהים. אני לא שר השיכון היום,

ושר השיכון לא פעיל בעניין הזה.

דרך אחת לעשות את זה היא לתת התחייבות רכישה, זה מה ששרון עשה. מה זה התחייבות רכישה?

אנחנו מתכננים את הבתים, אתה תבנה לנו 500 דירות, אנחנו נותנים לך התחייבות לקנות ממך את הדירות אם אתה לא מצליח למכור אותן בשוק החופשי. ואם אתה גומר יותר מהר, תקבל בונוס. לדירות יש מחיר מראש, משרד השיכון מכתיב אותו. זה לא שוק חופשי. הקרקע של המדינה, הדירות של המדינה, הקבלן הוא קבלן מבצע ומוכר את הבית לזוג במחיר שהמדינה קבעה. אתה מוריד את מחיר הדירות במכה לפחות מחצי. ככה עבד שרון, ככה עבדו כל ממשלות ישראל בעבר כשהיתה מצוקה. הממשלה, אגב, לא מסתכנת בכלום, מדוע? כי רוב הדירות נמכרו. ואם המחירים ירדו, כל הדירות יימכרו. ואתה מוכר דירות רק לזכאים, אלה חסרי הדיור.

הצעה שנייה, אדוני ראש הממשלה: יש חוק שאני העברתי כשר השיכון, חוק דירות להשכרה, שאני אומר בצער ששר השיכון אחרי, זאביק בוים זיכרונו לברכה, ועכשיו גם אטיאס, שייבדל לחיים ארוכים, לא הוציאו אפילו מגרש אחד למכרז על בסיס החוק הזה. החוק הזה נועד ליצור אפשרות של מלאי דירות גדול מאוד, של עשרות אלפי דירות לשנה, בשכירות ארוכת טווח, של עד 25 שנה, במחירים הגיוניים. לצערי, החוק לא מופעל. תפעיל את החוק הזה. לא צריך תכנון, לא צריך בנייה תפעיל אותו, אתה פותר בעיות גדולות, והדבר השלישי. אני מודה לך, כבר חשבתי להפסיק. אם כבר אמרת, סקרנת אותנו עם שלוש הצעות, אז כבר הגעת לשלישית.

קצר מאוד. הדבר השלישי, אדוני היושב-ראש:

את הביורוקרטיה שקיימת היום במינהל ובמשרד. במה זה בא לידי ביטוי? כשהמינהל מוכר קרקע למישהו, בחוזים של המינהל כתוב,

שהיזם, מרגע שהוא קונה את הקרקע, חייב לבנות בתוך שלוש שנים. חייב לבנות פירושו, חייב לגמור שלד. אנשים לא בונים. אני אגיד לך למה, לא כדאי להם לבנות. אם הוא קנה קרקע, זכית במכרז?

הקרקע קופצת לשמים, אתה לא צריך לבנות בכלל. אתה מוכר אותה, הרווחת, ולא צריך לעבוד. תבצע את החוק הזה שאדם שלא בנה בתוך שלוש שנים, קח לו את הקרקע בחזרה. ביורוקרטיה שנייה, דבר שני שקיים בנקודה, אדוני היושב-ראש,

כאשר אדם גומר בניין,

הוא צריך לקבל טופס 4 כדי להתחבר לחשמל.

משרד השיכון פיתח נוהל חדש, שאם אני הייתי שר השיכון, הייתי רוצח אותם מזמן,

מה הנוהל אומר? קבלן שגומר לבנות צריך לקחת מודד מוסמך, לעשות מדידה של הבניין שנגמר, להגיש את המדידה, המדינה מינתה עשרה מודדים מוסמכים אחרים שיבדקו את המדידה שלו. אני לא מבין למה כשזה מודד מוסמך, עם רשיון. הבדיקה הזאת לוקחת שנה. כלומר בניין נגמר, אנשים לא יכולים להיכנס לבניין שנה מיום גמר הבנייה בגלל המדינה הזאת. רבותי, זה שיגעון. הבאתי לך שני דברים קטנים שרק יאיצו את תהליך הבנייה. וכמובן, אפשר לחייב, אולי צריך לחשוב מחדש ולחייב במס אדם שקנה קרקע ולא בונה בתוך פרק זמן, לשלם מס כל שנה. תודה, חבר הכנסת שטרית. חבר הכנסת יעקב כץ, ואחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אין שרים? השרה התורנית נמצאת, שרת החקלאות ופיתוח הכפר. אדוני היושב-ראש, מכובדתי השרה וחברי חברי הכנסת, אני רוצה להגיד לך, כבוד היושב-ראש, מכיוון שאתה מאוד מקורב לראש הממשלה, פגשתי עכשיו את השר יובל שטייניץ במזנון פה ואמרתי לו: כמה פעמים הייתי אצלך בקשר לנושא הדירות? שלוש, ארבע פעמים, אצלו במשרד. ואמרתי: כל התוכניות שלכם לא יצליחו משתי סיבות. סיבה ראשונה, שיש גירעון גדול. נניח שאתה בעל עסק ונכנסת לאוברדרפט גדול. כשהאוברדרפט גדול צריך להכניס את היד לכיס ולהוציא כסף, על השולחן, כדי לכסות את החור שיש בבנק.

במקרה דנן, כשראש הממשלה עומד היום ומכריז שיש חוסר של 100,000 יחידות דיור, אין ברירה, ממשלת ישראל היתה צריכה בהוראתו להוציא מכרזים ישירים לקבלנים, כאשר המחיר הראשוני של הקרקע הוא המחיר שמינהל מקרקעי ישראל קובע. היום כשמוציאים מחיר של קרקע, כל הקבלנים מתחרים, והמחיר עולה במאות ובאלפי אחוזים, וזה מתווסף למחיר שאדם צריך לשלם על הקרקע, ואחר כך המחיר מגיע לשמים, מגיע למאות אלפים או למיליון וחצי,

מחירים שאף אחד לא מסוגל לעמוד בהם. במקרה הזה, כמו שהיה בשנים 1990, 1992, כשאני עבדתי עם אריק שרון בתור העוזר שלו לענייני התיישבות והתחילה יציאת רוסיה, והגיעו למעלה ממיליון אנשים, גם "מבצע שלמה" היה ב-1991. ובנינו למעלה מ-120,000 יחידות דיור בשנתיים. הבתים עמדו. 120,000 יחידות דיור. אין ברירה היום, זה הפתרון היחיד.

הפת"לים והיד"לים. כלום לא יגמור. הוא יעמוד כאן בעוד שנה ויגיד למה הוא לא הצליח, ויתלה עוד פעם את הבוקי סריקי בכל מיני פקידים. צריך להוציא את הכסף מהכיס ולהגיד: אני מוציא מכרז לקבלנים, והאנשים קונים מהמדינה. זה כדי להעמיד את הבתים בתוך שנתיים, שלוש שנים. אין אפשרות אחרת. הבנייה צריכה להיות בכל הארץ, לפי מינון נכון, כולל בירושלים עיר הקודש,

שהיום אנשים לא מסוגלים לקנות בה. אני אומר: רק הפתרון הזה יכול להביא לידי פתרון. לכן אני קורא מפה לראש הממשלה: לא וד"לים ולא פקידים ולא אנשים שינסו לעשות לך את העבודה במקומך, אתה צריך להוציא את הכסף מהכיס, לשים אותו על השולחן, לתת מכרזים רק עם מחירי הקרקע המינימליים, ועל זה להוסיף את מחיר הבנייה. זה יאפשר בבת-אחת להוריד את כל המחירים, יאפשר לזוגות צעירים, בתוך שנתיים מדינת ישראל מתהפכת. כיוון שאני הייתי שותף בדבר כזה עם אריק שרון, שייבדל לחיים ארוכים, לפני 20 שנה, ויצרנו מציאות שאפשרה לקלוט את יהודי רוסיה ויהודי אתיופיה, גם במקרה הזה אין פתרון אחר, רק הפתרון הזה. וכל ניסיון שלו למכור ולהרוויח מיליארדי מיליארדי מיליארדי שקלים, ולחשוב שהוא פותר בזה את הבעיה, וזה רק בעיה ביורוקרטית,

למה אני פונה אליך, היושב-ראש? כי אתה נחשב לאחד מאלה שמקורבים אליו.

הוא מתכנן שתהיה פעם שר, הוא מתכנן לעשות אותך ראש ממשלה. מאיפה לך כל המידע הזה? חבר הכנסת אקוניס, אתה מאלה שלוחשים על אוזנו. תגיד לו: כצל'ה אמר שאם לא תבנה בנייה תקציבית, לא תצליח.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אחרייך, חברת הכנסת זוארץ. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, זה רגע נדיר בכנסת, כי אני מוצא עצמי מסכים עם חבר הכנסת כץ. אתה בכיוון הנכון. אולי הוא בכיוון שלי. חבר הכנסת לוין, הרבה מאוד זמן אנחנו אומרים שכל הניסיון לתלות הכול בשוק ולצפות שהשוק מעצמו יתנהל ויסדר את הבעיות הוא מוגזם, והוא מביא לפעמים לתוצאה קשה. מה שקרה עם שוק הדירות הוא ההוכחה ששוק פרוע לא נותן תוצאה טובה. השוק לא מתנהל מעצמו, והוא גורם לתוצאה שבה דירה ממוצעת בישראל עולה יותר ממיליון שקל, בעוד בית ממוצע בארצות-הברית עולה חצי מזה, בית בארצות-הברית עולה משהו כמו 550,000 600,000 שקל, חצי ממחיר של דירה ממוצעת בישראל, דירה של 100 מ"ר,

הדבר הזה קרה משום שכבר לפחות עשר שנים, ותמיד אומרים: אתם, זה לא רק הם. גם ממשלות קודמות משכו ידן משוק הדירות, וצודק כצל'ה באומרו שחייבת להיות בנייה תקציבית, לא רק בקטע של דיור ציבורי למקרים סוציאליים וכו', אלא חייבת להיות רגולציה בשוק הדירות, כי יש לנו הוכחה לאורך שנים שהשוק כפי שהוא מתנהל עכשיו לא נותן את התוצאה. אני רוצה לומר מלה לגבי הרפורמה שמביא ראש הממשלה. אני יושב בוועדה שדנה פעמיים בשבוע ברפורמה הנוכחית, ומה שיצא בוועדה זה דבר די מדהים. באו אנשי המקצוע ואמרו: יש כבר תוכניות, הרי שמענו כאן שיש עשרות-אלפי, ואני אומר לך שיש משהו כמו 160,000 170,000 תוכניות מאושרות. הבעיה היא שבוועדות המחוזיות אין מספיק כוח-אדם. שאלנו את שר הפנים ואת נציגי משרדו: כמה אתם צריכים כדי שהוועדות המחוזיות הנוכחיות יאשרו? אומרים: 20, 30, 40 תקנים, ומשרד האוצר לא נותן.

אדוני היושב-ראש, אני לא מנסה להתנגח במקרה הזה בממשלה, כי זה לא רק הממשלה הזאת, צריך להיות הוגנים. אבל לאורך שנים הממשלה ייבשה את מנגנון התכנון, ועכשיו מנסים לעשות איזה סידור, ולעשות, איך ראש הממשלה קראה לזה? מסלול ירוק עוקף הליכים. מסוכן לעקוף את הליכי התכנון, כי הליכי התכנון מגלמים בתוכם את מה שאנחנו קוראים לו האינטרס הציבורי, וברגע שאתה עושה הליכים בלי לתת משקל לאינטרס הציבורי, אתה מקבל שכונות ופרויקטים למגורים שנבנים בצורה כושלת ולא משיגים את יעדם. אנחנו אומרים שני דברים.

הממשלה צריכה להכניס את היד לכיס ולשוק הדירות. אי-אפשר לתת לשוק הזה להתנהל בצורה הפרועה שהוא התנהל בה עד עכשיו. דבר שני, לא לדרוס את מערכת התכנון הקיימת. מערכת התכנון הקיימת היא לא מערכת רעה והיא לא גרועה, היא סובלת מחוסר קיצוני של תקנים ומחוסר משאבים. יושבים מתכננים מאוד טובים ויושבים אנשי מקצוע מאוד רציניים בוועדות המחוזיות,

ברחבי הארץ. הוועדות המחוזיות זה גוף של משרד הפנים, זה כבר גוף ממשלתי. מה ראש הממשלה עושה, מנסה לעקוף גוף של הממשלה על-ידי גוף של הממשלה החדשה? צריך לתת כוח-אדם לוועדות המחוזיות. הם מספרים לנו, שנגיד, הוועדות המחוזיות, יש להן סדר-יום, וב-15:00 הם מפסיקים לעבוד, כי נגמרו השעות. אז אומרים: תביאו עוד כוח-אדם, נעבוד גם אחרי צהריים, נעבוד גם משמרת שנייה.

כשאמרתי שהתוכנית הזאת של ה"סופר-טנקר" של ראש הממשלה היא סופר-בלוף, לכך התכוונתי. הממשלה לא יכולה לצפות מהשוק הזה, שהתנהל בצורה הכי נבזית,

הכי פרועה, להמשיך ופתאום לתקן את דרכיו. זה לא יקרה. דבר שני, דבר אחרון.

הממשלה, היא בעצמה דורכת על המנגנון הממשלתי של עצמה, הרי הוועדות המחוזיות שעכשיו עובדות, ושראש הממשלה כל כך רואה בהן, אני לא יודע מה כזאת בעיה, הן ועדות של הממשלה, זה גופים של משרד הפנים. עכשיו, אם ראש הממשלה חושב שהוא יקים עוד גוף, שהוא יקרא לו בשם אחר אבל גם כן גוף ממשלתי, וזה יפתור את הבעיה של הגוף הממשלתי הראשון, זה לא מה שיקרה.

הממשלה, ובזאת אני מסכים עם קודמי שעמד פה, צריכה להכניס את היד לכיס ולבנות בעצמה.

אני מאוד מודה לך. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

חברת הכנסת אורית זוארץ, ואחריה, חבר הכנסת מולה. בבקשה, גברתי, ארבע דקות. אני מבקש להתחיל לעמוד בזמנים, משום שהדיון ארוך ולאחר מכן יש עוד הצעות חוק. אדוני היושב-ראש, התחלת לי קצת לפני, אני אבקש תוספת כמו, כמו שאת נתת לי.

אני יודעת לגבות חובות. חשוב לי להגיד משהו, הבעיה שאנחנו נתקלים בה עתה היא לא בעיה חדשה, היא בעיה שנגררת כמה עשורים, גם ממשלת קדימה היתה שותפה למחדל הנורא הזה, שהיא לא פתחה עין, אבל זה לא פוטר אותנו מלפעול בתחום הזה. אני שומעת פה חברי כנסת שמדברים על כך שצריך לעצור את זה, כי זה לא מספיק גורף, זה לא מספיק משנה את המצב.

זה לא ישנה מספיק את המצב, וזה לא ישנה אותו, לא יהפוך את הקערה על פיה, אולי באיזה אופן ייתן איזה פתרון חלקי לטווח הארוך.

אני שומעת פה גם חברי כנסת, ובראשם יושבת-ראש האופוזיציה, שמדברת על כך שלבנות במרכז זה איזה משהו לא הגיוני, כי שם המחירים שרק,

זה לא ייתן מענה.

אני אגיד לך משהו, זה גם לא נתן מענה כאשר סגרתם את הבנייה במרכז,

יש פה נקודה שאנחנו צריכים לנצל אותה, כי יש העברת הבסיסים לדרום. יש לא מעט קרקעות במרכז הארץ שעליהן יושבים בסיסי צה"ל. ברגע שנפנה אותם לדרום, ויש החלטת ממשלה וגם הקציבו לה כסף, עזבו מי החליט, מי התחיל לדון בכך, הממשלה הזאת נתנה את הכסף, ועל כך אני מברכת,

ברגע שהם יעברו לדרום ייכנס לא מעט כסף מהנדל"ן הזה במרכז הארץ. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לצבוע את הכסף הזה לפתרון בעיית הדיור, פתרון בעיית הדיור בפריפריה, במרכז, איפה שלא יהיה, רק בחוק המכרזים,

תודה לכם, אתם האחד אחרי השני.

צריך לתת את הכסף הזה לדיור הסוציאלי, צריך לטפל בעניין הזה. אני שומעת פה חברי כנסת שמדברים על כך שהמדינה צריכה להכניס את היד לכיס. לא חייב שהמדינה תכניס את היד לכיס.

כי אבי היה שר השיכון, ואז היתה תנופת בנייה אדירה.

קרקעות בפריפריה ניתנו באופן, חינם,

למי שרק רצה, וגם אז היו משכנתאות מסובסדות, ומאחר שאנחנו מדברים על פריפריה שהיא גם באזור סכנה, אפילו היו נותנים למי שבונה את הממ"ד, תמריצים. תוספת של משהו שהופך להיות מענק לאחר חמש שנים. נכון מאוד. אפשר לעשות את זה, זה עשה תנופה ענקית ב"בנה ביתך" ובכלל. יש עוד רעיון, שגם אותו עשה אבי אז, לא נעים לי להגיד "אבי",

מדינת ישראל בתקופה שאבי היה באמת שר השיכון, הנושא היה כזה, לא צריך להכניס את היד לכיס, המדינה צריכה לפנות לקבלנים ולהגיד להם: תצאו לתנופת בנייה, אנחנו כמדינה מתחייבים שאם לא תצליחו לשווק את הדירות האלו, נקנה אותן מכם במחיר מסוים. אנחנו קובעים את המחיר המינימלי. מה שקרה הוא שהיתה תנופת בנייה, ואפילו לא הגיעו למצב שהמדינה הצטרכה לקנות אותן, כי לקבלן היה אינטרס למכור את זה בשוק, אפילו אם הוא ירוויח,

בחוץ את האחוז האחד יותר מהמחיר שהמדינה התחייבה לקנות בו, והוא הצליח למכור את זה, והצליחו למכור את זה בצורה ובאופן שהיה שווה לכל נפש. אני חייבת להגיד משהו. אנחנו שומעים על כל מיני תוכניות כאלו ואחרות. מה שלא שמנו לב אליו זה הדיור הסוציאלי. לא מצאנו את זה, ועל, כאן הביקורת שלי. אין דיור סוציאלי במדינת ישראל, ולא הצעת החוק הזאת ולא הצעות חוק אחרות באות לפתור את זה. אני לא רואה תוכניות. היה חוק, שהעבירו אותו מרצ, שזכאים יכולים לקנות את הדיור שלהם, את הדיור שהם גרים בו כל כך הרבה שנים,

"עמיגור" וכדומה.

אנשים סוף-סוף היו יכולים לקנות את הדירה שלהם,

פרט לזכאים המדינה מכרה דיור סוציאלי לספקולנטים בשוק החופשי, אמרה, אני לא רוצה אפילו להתחיל לשפץ לאנשים. מי נתן את ההוראה? זו קטסטרופה אחת גדולה,

ועדת חקירה פרלמנטרית צריכה לבדוק מי נתן את ההוראה הזאת ומי נרדם בשמירה, מי היה במשרד השיכון שנרדם בשמירה כשזה קרה.

כי שני דברים קרו פה: גם המכירה לזכאים וגם המכירה ללא-זכאים הכניסו כסף למדינה. הכסף הזה היה אמור, על-פי חוק, לממן את צבירת המלאי הנוסף לאותן אוכלוסיות חלשות שזכאיות לדיור סוציאלי. הכסף הגיע לאוצר, הוא לא הגיע למשרד השיכון, לא נבנה דיור סוציאלי ולא נרכשו דירות לדיור הסוציאלי. התורים הלכו והתארכו, משפחות נשארו ללא קורת גג.

במדינת ישראל, אצלי במשרד אני מטפלת בלא-מעט משפחות, ילדים חסרי קורת גג, ילדים הומלסים שגרים במקלטים וגרים באוהלים. לזה אנחנו, ואני יודעת כמה אתה רגיש לעניין הזה, ואתה כל פעם מדבר על חמשת המ"מים,

זה דבר שאנחנו לא יכולים לחיות אתו בחברה מתוקנת, להתפאר מצד אחד בהצלחות שלנו, של הכלכלה שלנו, ומצד שני לראות ילדים שנמצאים במקלטים בלי מים זורמים. איך הם יכולים ללמוד? איך הם יכולים לדאוג לבריאותם? איך אנחנו כמדינה יכולים לחיות עם זה? דבר אחד אחרון, ולסיום בבקשה. חבר הכנסת מולה, אתה הבא בתור אחרי חברת הכנסת זוארץ.

יהיו לך ארבע דקות

לא להעיר, לנאום. ביקשתי ממחלקת המחקר של הכנסת, אז דבר על זה בארבע הדקות שלך. המדינה נותנת כסף לסוכנות הכסף הזה צריך היה להגיע למשרד השיכון, משרד השיכון היה צריך למלא את המלאי של הדיור הסוציאלי,

זה הגיע לאוצר,

ומה שקרה,

מכיוון שאין דירות למדינה לדיור סוציאלי היא אומרת: אנחנו עוזרים באיזה אופן בשכר דירה בשוק החופשי. כאשר המחירים של שכר דירה היום 4,000 שקל והעזרה היא כ-800 שקל לזכאים עם ילדים, מה היכולת של אותו אחד שמשתכר שכר מינימום במקרה הטוב,

לספק לילדים שלו גם משהו לאכול? אנחנו הורסים את התא המשפחתי במדינת ישראל.

אותם ילדים עוברים לגור עם ההורים ועם הסבים והסבתות, לך תזמין ילדים אחר כך לבקר אצלם בבית. אנחנו צריכים לתת את דעתנו על הדיור הסוציאלי, והמדינה אפילו לא צריכה להכניס יד לכיס, כמו שקרה בעבר, רק לפתוח את הנושא של, לחלק קרקעות ולהוריד את מדיניות המסים. רק כך נפתור את הבעיה. אני מאוד מודה לך, גברתי. חברת הכנסת אורית זוארץ, ואחריה, חבר הכנסת שלמה מולה. אתה לא צריך להעיר, יהיו לך ארבע דקות לנאום, ואני אדאג לזה שאף אחד לא יפריע לך. נאום רצוף.

אחריך, חברת הכנסת אדטו. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, חברי וחברותי חברי הכנסת, לא צריך לחוקק חוקים. יש לראש הממשלה שרים במשרדו, גם שר הפנים, גם שר השיכון והבינוי, ובסמכותם לחולל את השינוי הזה. הם צריכים להוציא הוראות ברורות, מפורשות, בשפה מאוד מאוד פשוטה, שתקדם ותתיר את התהליכים. כל ועדה נוספת שמקימים היא חטא על פשע, ואת אותם כספים שרוצים להקצות לוועדות האלה צריך לפזר בתוך הוועדות הקיימות, לתגבר את כוח-האדם ובאמת לאפשר להתיר חסמים. אבל מה שקורה עם ראש הממשלה הנוכחי, בכל פעם שהוא נכשל כישלון חרוץ, גם שר הפנים, וגם, במקרה הזה, שר השיכון, הוא קובע הוראת שעה. הוא לוקח את האחריות לידיו ומנסה להתיר חסמים באמצעות חקיקה, באמצעות העברת תקציבים מאוד מאוד גדולים לתחומים שאפשר להתיר במסגרת המשרדים. לראש הממשלה יש פתרון של One Stop Shop, כך הוא קרא לזה? שמוביל לשום מקום. החנות ריקה, אין שם כלום, זה עוד ועדה על ועדה על ועדה, מנכ"ל משרדו עומד בראש 30 ועדות, ועכשיו יוקמו עוד ועדות, לצדן של הוועדות המקומיות ולצדן של הוועדות המחוזיות, ועדות שלא מובילות לשום מקום. וכפי שאמר כאן ראש הממשלה, יושבת כאן ועדת הפנים של הכנסת ובודקת את הסוגיה הזאת לעומק, ודנה על כל סעיף וסעיף כדי לקבל החלטה רצינית ומושכלת בתחום התכנון והבנייה בישראל, אבל לראש הממשלה לא די בכך, זה לא עומד בקצב שלו, בקצב ההופעות שלו ובקצב מסיבות העיתונאים שלו, ולכן הוא מסרס את השרים, הוא מסרס את יושבי-ראש הוועדות, הוא מבטל את סמכויותיהם, הוא גורע מסמכויותיהם, והוא מנסה לקדם את האינטרסים של היזמים והקבלנים שנמצאים מסביבו. הרפורמה הזאת, שראש הממשלה מנסה להוביל באמצעות הווד"לים, השינוי הדרסטי והדרמטי הזה יפתח את אזורי הבנייה במרכז הארץ, במגדלים. איפה חברת הכנסת לוי? יצאה. זוגות צעירים לא יכולים לקנות דירות ב"מגדלי אקירוב" וגם לא במגדלים אחרים במרכז הארץ. זוגות צעירים צריכים לקנות דירות במחיר בר-השגה. כמי שעומדת בראש הצוות שמפקח על העברת הבסיסים לדרום, אני מברכת על ההחלטה שהתקבלה, להעביר 19 מיליארד שקלים מתוך 24 מיליארד שביקשו, והכסף הזה בכלל לא כולל שום התייחסות לסוגיות החברתיות ולמדור ולמגורים בדרום. ולכן אני אומרת: לא צריך לרוץ ולקפוץ על השטחים והמגרשים שיתפנו בשלב שבו יתפנו, כי על המגרשים האלה שיתפנו יקימו עוד מגדלים. ובמגדלים האלה, לזוגות הצעירים לא תהיה אפשרות לא לרכוש דירה ובטח לא לשכור דירה. לצערי הרב, בכל פעם שראש הממשלה והממשלה הכושלת שלו נתקלים באיזה מבוי סתום, הם ממציאים איזו הוראת שעה, מקימים עוד ועדה, גורעים סמכויות מהשרים ומהוועדות בכנסת, פוגעים בבית הזה כדי לקדם אינטרסים של אנשים כאלה ואחרים שנמצאים שם מסביב לשולחן וזה ישרת אותם בצורה חד-חד-ערכית, הם לא יצטרכו להגיש תוכניות, התוכניות שיוגשו יעברו במסלול ירוק, יקבלו הכשר, יצפצפו על ראשי הרשויות שעמלים שעות על גבי שעות בתכנון אורבני של העיר שלהם והמרחב שלהם ויקדמו את האינטרסים של היזמים והקבלנים תוך התעלמות מוחלטת מתוכניות קיימות, מ-160,000 יחידות דיור מאושרות שאפשר לקדם כבר מחר. אבל לנתניהו לא די בכך, יש לו דברים אחרים שהוא רוצה לקדם.

אני מאוד מודה לך, גברתי. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. בבקשה, אדוני, ארבע דקות. לאחר מכן, חברת הכנסת רונית תירוש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שראש הממשלה נמצא במצוקה כשהוא רואה את מחירי הדיור עולים. ראש הממשלה פשוט עוסק במסיבת עיתונאים ובספין. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שאתה מנאמניו של ראש הממשלה, ואתה עובד בצמידות לו, אפילו זוכה על זה בביקורת של עיתון "הארץ". אני רוצה לומר לך: יש 160,000 יחידות דיור מאושרות. אני חייב להגיד לך, אני אתן לך זמן, שכל הזמן יש כאן מספרים אחרים. היה 70,000, אחר כך עלה ל-140,000. איך הגעת

160,000 יחידות דיור מאושרות, זאת אומרת,

הממשלה,

לפני כמה שעות אמר לנו, חסרות לנו 100,000. אדוני ראש הממשלה, יש לך רזרבה של 60,000 שמאושרות. איפה זה תקוע? לא בהצעה הזאת, לא בהצעת החוק הזאת תפתור את הבעיה, מה שיפתור את הבעיה, ראש הממשלה צריך להביא את שרי הממשלה, האחד ישב עם השני, לבוא ולהגיד: למה במחוז דרום יש 12,529 יחידות דיור מאושרות תקועות?

הוא צריך לשאול את השאלה הזאת. עברו את כל הוועדות. הוא צריך לשאול במחוז ירושלים, 9,168 יחידות דיור. אולי ראש הממשלה לא בונה בירושלים? שאלתם את השאלה הזאת? אולי זאת הסיבה? אולי ראש הממשלה יאמר לנו מדוע במחוז צפון תקועות 17,281 יחידות דיור, אחרי אישור, אדוני היושב-ראש? אני שואל את ראש הממשלה: במחוז חיפה 23,536 יחידות דיור, למה הן תקועות? זה מה שראש ממשלה צריך לשאול. במחוז מרכז, 10,663 יחידות דיור. מחוז תל-אביב, 3,022. אני יכול למנות לך ולהגיע ל-160,000 יחידות דיור מאושרות. אדוני, מה שצריך לעשות הוא פשוט מאוד. צריך לעשות לפחות ארבעה דברים נכונים: א. לייצר מסלול לרישוי מהיר של אותן יחידות דיור שמאושרות,

לשחרר תקנים ותקציבים. אותם החסמים יוכלו להשתחרר, כל ה-160,000 יוכלו להשתחרר. הדבר החשוב ביותר, ראש הממשלה צריך להתעמת גם עם שריו. לבוא ולהגיד: אם השר גלעד ארדן, בגלל הכרעה מיניסטריאלית שלו, מתעמת עם שר הפנים או עם שר השיכון, הוא צריך להושיב אותם ולפתור את הבעיה. חלק מהבעיה הזאת היא בעיה בין המשרדים, אדוני היושב-ראש. והרשויות המקומיות, חלקן לא מוכנות שהביוב יעבור בין רשות שיפוט אחת לרשות שיפוט שנייה. ואחר כך מע"צ צריכים לבנות כבישים. כל הדברים האלה מעכבים את 160,000 יחידות הדיור האלה. למה ראש הממשלה צריך להסתבך? למה הוא לא לוקח את זה בידיים? אני קודם פותר את הבעיה של ה-160,000. דבר אחרון, אני מסכים עם ראש הממשלה. אתה יודע, יש דבר אחד שאפשר להסכים אתו: צריך להציף את השוק בבנייה וכן הלאה. אבל אסור לשכוח שהמדינה גם חייבת לעשות סדר עדיפויות, היא צריכה לקבוע: האם אני מעדיף את הגליל, האם אני מעדיף את הנגב, או שאני משמן את המרכז, אני משווק את הקרקעות לנדל"ניסטים כדי שיוכלו לבנות בניינים כמו "מגדלי אקירוב". זאת החלטה ערכית, החלטה ציונית. אנחנו צריכים לבחור, רוצים ליישב את הגליל ואת הנגב. דבר אחרון. אם ראש הממשלה יבטיח לאותם קבלני בנייה: אם לא תמכרו את הדירות, הממשלה תקנה אותן, אפילו לדיור ציבורי, ויש היום אלפי אנשים שאין להם איפה לגור, מסתובבים ברחובות, מקבלים השתתפות בשכר דירה. אדוני היושב-ראש, שכר דירה ממוצע היום הוא 3,500 שקלים, המדינה נותנת סיוע אך ורק בין 800 שקלים ל-1,200 שקלים. אם המדינה תבוא ותגיד, אחרי מה שהיא עשתה בפעם הקודמת בדיור הציבורי, האוצר ביודעין קבר את החוק, אפשר לבוא ולהגיד לקבלנים: אתם בונים דירות, אם אתם לא מצליחים לשווק אותן לציבור, למכור אותן בשוק החופשי, המדינה תקנה. זה היה הפתרון של אריק שרון ב-1991.

אני מאוד מודה לך, אדוני. חברת הכנסת תירוש, לא נמצאת. חבר הכנסת אריה ביבי. אחריך, חבר הכנסת איתן כבל.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, איזה פלא, אני מסכים עם ראש הממשלה. תאמין לי, אני מסכים אתו בדבר אחד רציני מאוד, שיש חסמים, שהמערכת הקיימת, יש בה הרבה חסמים והיא מערכת לא טובה, מסורבלת. צריכים רופא, רופא טוב, להוציא את המערכת הזאת מהבוץ. רשויות התכנון מסורבלות. לוקח הרבה זמן. כשבאים ורוצים לבנות, לוקח לפחות חמש-שש שנים.

יש בעיה, כי היום אין ועדה קומפקטית, ועדה שתיתן מענה. בזה אני מסכים אתו. אבל כשאתה בא עם הצעה כזאת, בחשמל יש מה שנקרא מינוס ומינוס. מינוס ומינוס נותן מינוס, מה אפשר לעשות?

ההצעה שלו לא טובה. אני מסכים אתו שיש בעיה, אבל ההצעה שלו גרועה, ואני אגיד למה. אדוני היושב-ראש, יצא לי להיות יושב-ראש ועדה ממונה בלוד מעל שנתיים, ואני מכיר את הבעיות. על מנת לקדם תוכנית, הייתי מציע לראש הממשלה, וגם לכבודו, לא ללכת לעיתונות. אורי, משה רבנו אמר נעשה ונשמע? כל העם אמר. כל העם, קודם נעשה ואחר כך נשמע. אבל מה קורה פה? במדינת ישראל זה הפך לדבר שבשגרה: קודם מדברים ואחר כך חושבים אולי לעשות. הייתי מציע לא ללכת לעיתונות אלא לעשות. אני גם אומר: התוכנית הזאת באה לברך אבל היא גם מקללת, ואני אומר איפה. היום אתה לא יכול לעשות תוכנית ולקבוע לראשי הערים איפה למקם את המגדלים, כי תוכנית זו בעיה רצינית. כשאתה בונה שכונה, אתה חייב לבנות לה קודם כול את כל התשתיות, ואחר כך אתה בונה את השכונה. אתה לא יכול לשבת באיזה מגדל שן ודרך מגדל השן הזה לעשות את הדברים שלך, אלא אתה צריך להיות בשטח. ובשטח, זה אנשים שמכירים את השטח, אלה ראשי הערים, ראשי המועצות, ופה לעשות איגוף משמאל או איגוף מימין,

דבר שני, בזמנו, אריאל שרון, איך הוא הצליח עם התוכנית? הוא בא לקבלנים ואמר להם: תשמעו, אנחנו קובעים מחיר פיקס. אתם תבנו, וכל דירה שתישאר, אני מוכן לקחת אותה. על-ידי זה, לדעתי, יכול היה לצאת מברך ולעשות גם כמברך. תודה. ועוד דבר אחד.

אני רואה את הזמן וחבל, יש לי הרבה מה לומר. יהיה גם דיון לקריאה שנייה ושלישית, וגם בוועדה כמובן. עוד משפט אחד, משפט המחץ מה שנקרא: אני חושב שכדי לעשות תוכנית טובה, הוא היה צריך קודם כול לבנות את הגליל ואת הנגב, כי קבלנים לא רוצים ללכת לא לגליל ולא לנגב. קבלנים רוצים לבנות באזור המרכז, כי באזור המרכז הדירות גם יותר יקרות והן גם נמכרות. אלה הדברים, וחבל שאין לי זמן.

אני מודה לך, אדוני. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שלא נדבר על ראש ממשלה, אבל אפילו שר אין.

היא עובדת בתאי היועצים.

סליחה, אין בעיה. בסדר גמור. אני מוחל, זו גם אורית נוקד. יש לנו קשר ישיר מעברנו המשותף, אז בכלל אני, אולי גם עתידכם המשותף, לך תדע.

אורבך, תתקדם. העבר המשותף שלכם יותר מפואר מהעתיד המשותף. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראש הממשלה מצא לנכון לפתוח את הדיון ולהציג את משנתו, מבחינתו התוכנית כבר יצאה לפועל. חבר הכנסת אורבך, כחבר בכיר בקואליציה, ראש הממשלה, מבחינתו הבתים כבר נבנים. מה זה חשוב מה קורה בשטח. רק בשביל זה, אורי, היה כדאי לך להישאר לשבת. אני מהבוקר פה, לא זז. חבר הכנסת אורבך, חברת הכנסת ציפי חוטובלי,

ראש הממשלה מבחינתו כבר בנה את הכול. זה בכלל לא משנה. הוא עמד כאן כאילו הוא נכנס לתפקידו לפני חודש,

הוא עדיין אפילו לא השלים את מאה ימי החסד שניתנו לו, לא ניתנו לו. ודאי שלא. את מאה ימי החסד, אדוני היושב-ראש, כאילו לא חלפו להן למעלה משנתיים. האמת, כשהוא פתח את הדיון שלו, הדיון היה כזה יבשושי.

גם הוא הציג אותו, כנראה עבר עליו יום קשה, הוא התחיל ואמר: חברי חברי הכנסת, אני אגיד לכם מה הסיבה. חשבתי שהוא יגיד: הממשלה הקודמת. לא משנה כמה זמן הוא כבר מנהיג את המדינה, הוא עדיין בממשלה הקודמת. בסופו של עניין,

חבר הכנסת אקוניס, כי אתה ואני פעילים בעניין הזה לא מעט.

אתה זוכר שהיתה רפורמת הקרקעות?

אתם זוכרים מה הבטיח לנו ראש הממשלה כאן? שעל כל גבעה ותחת כל עץ רענן יקום לו בית מפואר, יהיו בניינים לכולם, ויהודים וערבים וחרדים, שהם גם יהודים, ייסעו ביחד אל השקיעה מחובקים אל עבר הבניינים. את זה אני לא זוכר. מליצי כזה, זה לא סגנונו. אני עוצם את העיניים ומדמיין. אני מנסה לזכור את הסיטואציה הזאת. הוא עמד כאן וקרא לנו, לתבוסתנים האלה, שהם חסרי אמונה, שאין להם שום יכולת להאמין במה שהוא מוכר לנו. חלפו, כמה, שנתיים? אתם זוכרים את הדיון המפורסם? פה אנשים רבו, כן, כן, היה דיון מעניין. מישהו זוכר כמה יחידות דיור נבנו מאז? נבנו יחידות. נבנו יחידות, בדיוק. חברי חבר בכיר בקואליציה, שהשר לא ישמע. לא בכיר עד כדי כך. לא בכיר עד כדי כך. ובסופו של עניין, חברי חברי הכנסת, תרשמו את זה לפניכם, חבר הכנסת אקוניס, לא ייבנו יחידות דיור. זה יהיה שוב כזה סיפור של "דרדלה", סיפור של כאילו כל העניין הוא בעיה איך מנסחים את זה. זאת אומרת, אם ננסח את זה נכון, יהיו בניינים.

כל מה שקרה בשנתיים האחרונות זה רק בעיה של איך ניסחנו את זה. כיוון שלא ניסחנו את העניין ואת הבעיה נכון, אין יחידות דיור. נא לסיים, אדוני. אני מסיים, אדוני. ואני אומר לכם שוב, אנחנו נצביע כמובן נגד ההצעה הזאת. אין לה מקום, היא לא לעניין.

מבחינתו של ראש הממשלה, יצאנו אל הדרך.

תודה לך, חבר הכנסת כבל. חברת הכנסת חוטובלי, בבקשה. גברתי המזכירה, אני מבקש לצלצל, משום שאצלי רשומים עוד ארבעה חברי כנסת שאינם נמצאים כאן, ומשום שאם הם לא יהיו כאן אנחנו נעבור להצבעה בכל מצב שלא יהיה באולם. אז אני מבקש ממך לצלצל כדי שמי שרוצה בכל זאת לעלות ולהצביע, יעלה להצביע.

אם חברת הכנסת חוטובלי תסיים ולא יהיו פה שאר הדוברים,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני יושב-ראש הקואליציה, הודעתי הודעה. אם אתה רוצה לנקוט, אה, יהיה שר, מאה אחוז.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש כאן, השר שיעשה פיליבסטר? יש כאן הזדמנות, בעיני, נא להתחיל, גברתי. אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת מולה, אתה דיברת ארבע דקות רצוף בלי שאף אחד, למעט היושב-ראש, יפריע לך, וגם קיבלת כמה שניות "גרייס". בבקשה. אתם רוצים להצביע, לא? יושבת-ראש הוועדה למעמד האשה, לפחות אנחנו,

רוצים להצביע.

יש כאן באמת דיון אמיתי. בניגוד לסערת ה"קוטג'", הדיון הזה על מצוקת הדיור הוא דיון אמיתי. הוא לא דיון פופוליסטי. אין מצוקה חמורה, אמיתית ונכונה יותר מאשר מצוקת הדיור. מי שמסתובב קצת, אין עלייה במחירי המזון? רואה לא רק את העובדה שצעירים במדינת ישראל לא יכולים להרשות לעצמם בית. ההורים שלי, כשהם התחילו כזוג צעיר, רכשו את ביתם במו-כספם, עם משכנתה גדולה מאוד, אבל הם ידעו ש-30-20 שנה, והם יצליחו לרכוש בית. האתגר הזה, והם התחילו בלי שקל אחד מההורים שלהם, הוא כבר בלתי אפשרי עבורנו, כי אנחנו לא יכולים בשקל לשקל שנחסוך, גם לא עם משכורת של חברי כנסת, ודאי שלא עם משכורת של מורה, אי-אפשר היום להגיע לדירה במדינת ישראל. זה בכל מקום, גם בפריפריה, גם בעכו, גם בצפת. אי-אפשר להגיע לדירה. אבל מה צורם לי? ואנחנו לא מדברים על זה, שבעוד שהממשלה מנסה להוביל פרויקט, ותבוא עליה הברכה, הממשלה בכל זאת מנסה לעשות מה שהקודמות לא עשו, נבנים ונבנים ונבנים בדרום ובצפון באופן בלתי חוקי עוד ועוד בתים. הפקרנו את הנגב והגליל לבנייה בלתי חוקית של אנשים שמבחינתם כל הדיון הזה לא מעניין, כי בזמן שאנחנו צריכים להתאמץ כדי לרכוש בית בצפון ובדרום אפשר בחינם. אם אתה ערבי, אתה יכול בחינם. גם ביהודה ושומרון אפשר. אם אתה דרוזי, אתה יכול בחינם. אם אתה בדואי, אתה יכול בחינם. גם ביהודה ושומרון, דרך אגב.

העובדה שבמשך שנים ארוכות המדינה מפקירה את אדמות הלאום שלה,

לאנשים שמשתלטים על הקרקעות האלה באופן בלתי חוקי, קרוונים. כשעומדים אנשים, חיילים ששירתו במדינת ישראל,

והאנשים האלה לא מקבלים מהמדינה, העובדה הזאת צריכה לצרום לכולנו. וכשאנחנו רואים את הנגב והגליל שלנו ממש משוועים להתיישבות יהודית שתקום ותפרח, צריך לתת לצעירים תמריצים. אפשר למנף את המשבר הזה בשוק הדיור כדי ליישב את כל אותם אזורים שלא יושבו, אבל צריך לתת לצעירים תמריץ. "קרקע חינם לכל חייל" היתה פעם ססמה. הממשלה צריכה לעודד את זה. לא מספיק לומר שאנחנו נקל בפרוצדורה כשיש מחסור כל כך עמוק בדירות. לא מספיק רק לצאת בהצהרות האלה. צריך לעשות הרבה יותר מזה. ירושלים, עיר הבירה שלנו, מי יכול בירושלים? היום שאלתי את ראש הממשלה אם הוא מתכוון לבנות גם בירושלים, והתשובה שלו היתה: 5,000 יחידות דיור. ובכן, זה לא מספיק. 5,000 יחידות דיור הן רק טיפה בים הביקוש. ואם אנחנו רוצים לראות צעירים ממשיכים לגור בירושלים, כששכר הדירה הוא 5,000 שקל לחודש, כשעלות דירה היא 2 מיליון שקלים, המחירים האלה הם בלתי סבירים. ואני אומרת שוב, יש כאן פוטנציאל ליישב שלושה אזורים שהם בפריפריה שלנו: הצפון, הדרום והמזרח. יהודה ושומרון, שסבלו מהקפאה ארוכה, כל כך הרבה שטחים יש שם, רק תנו לבנות. אתמול שמענו על שחרור של מספר יחידות דיור מצומצם. הדבר הזה לא מספיק. יש כאן הזדמנות אמיתית ליישב חבלי ארץ, שאם אנחנו לא נבנה בהם באופן לגיטימי וחוקי ונאפשר לצעירי ישראל לגור בהם, ישתלטו עליהם אנשים באופן בלתי חוקי, כי זה כבר קורה. וכשבאזור מעלות הורסים בתים כי נבנתה בהם מרפסת קטנה, הרי הכפרים שסמוכים למעלות הם כפרים שנבנים על עוד אדמה ועוד אדמה, וכך אנחנו הולכים ומאבדים את קרקעות המדינה שלנו. הדבר הזה חייב להיפסק, והמדינה חייבת להעניק באופן חוקי קרקעות למי שבאמת זכאים לכך, למי שבאמת עושים עבור המדינה הזאת. ואין מנוס מלומר, יש כאן הזדמנות שלא מומשה ביהודה ושומרון, ויש כאן אפשרות אמיתית של המדינה לקום ולפעול בנושא הזה, כי הנושא המדיני כאן משתלב עם הנושא החברתי. זה קרוב לכל מקום בארץ, זה ממש לב הארץ, שרק יאפשרו לבנות, ותראו כמה צעירי ישראל יכולים בקלות להגיע לבית ולהגיע לדירה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת עתניאל שנלר לא מבקש לדבר. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, אינו נוכח. חבר הכנסת יצחק וקנין, אינו נוכח. חבר הכנסת נסים זאב,

ואחריו, חבר הכנסת אמנון כהן, ואם לא, יסכם שר האוצר בשם ראש הממשלה.

ייתכן מאוד, אדוני השר, שמייד אחרי חבר הכנסת נסים זאב אדוני יתבקש לעלות לדוכן, שאם לא כן אנחנו הולכים להצבעה.

ארבע דקות, לא שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בונה ירושלים ה', נידחי ישראל יכנס. צריך להבין שבנייתה של ירושלים מקרבת את הגאולה השלמה של עם ישראל. אם יש בנייה יש גאולה, יש קיבוץ גלויות, יש עם ישראל בארץ-ישראל. עכשיו אני רוצה לומר לכם, פתאום הממשלה המציאה איזה פטנט חדש: קיצור הליכים. אני רוצה לומר לכם שכבר הרבה דילגו על הקיצור, לא ארוכה ולא קצרה, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר,

לא רשאי להאריך. בונים בלי רשיון. תצאו לעיר העתיקה, מי מחכה לקיצור הליכים? מי מחכה בכלל לראות איזו תוכנית? כולם קודם כול בונים, ואחר כך מתמודדים בבתי-המשפט. אז יהיה קנסות. ברור שהממשלה לא רוצה להתעסק, כי יש רגישות גבוהה במזרח-ירושלים. כל מה שקשור לבנייה ערבית לא חוקית, ולא משנה איפה, זה יכול להיות בנגב אצל הבדואים, זה יכול להיות בצפון, בכל מקום, בונים בצורה מופקרת. אין דין, לית דין ולית דיין. אני רוצה לומר לכם, אולי כדי להראות שיש אכיפה, מדי פעם משמיעים קצת בפעמונים כמה צלילים להגיד שהרסנו פה והרסנו שם. אני רוצה לומר לכם, על כל הריסה אחת בונים עשרות רבות, ומתמודדים בבתי-משפט. מקסימום מקבלים קצת קנס, מתמודדים גם עם הקנסות, יש פריסת תשלומים. אבל, אדוני היושב-ראש, צריך להבין דבר אחד, הבנייה הלא-חוקית היא לא סתם בנייה לא חוקית, בונים על שטחים ירוקים, על מקומות שמיועדים לסלילת כבישים, לגני-ילדים, זה לא איזה עוד מרפסת אחת באיזו דירה. ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אם הממשלה לא תאמץ את האכיפה בצד הקיצור של ההליכים, אנחנו נמצא את עצמנו בקטסטרופה. אני רוצה לומר דבר נוסף. כשאתה נוסע לצפון, אתה רואה בנייה לא חוקית לכל אורך הדרך. אתה נוסע בדרום, לכיוון ירוחם, לכיוון דימונה, כל הבדואים שם בונים בצורה מופקרת ואין שום אכיפה, וגם אם יש, היא רק סמלית, היא רק למראית עין. גם שטחים שנקנו מהבדואים, אני רוצה לומר לך, ושמענו את זה לא אחת גם בוועדת החוץ והביטחון, קונים בכסף מלא, צה"ל קונה בכסף מלא שטחים, ואחרי זמן לא רב שוב אתה רואה אכלוס בכוח של הבדואים באותם שטחים. אני רוצה לדעת, אנחנו בעלי בתים על אדמתנו או לא? זו השאלה. אנחנו אדונים? אנחנו פטרונים או לא פטרונים? או שאנחנו נמושות ורק חיים לפי רגישות כזו ואחרת? ולכן, אדוני היושב-ראש, מעבר למה שאמרתי יש בעיה קטסטרופלית בכל מה שקשור למחלקת התכנון והבנייה, בפרט בירושלים. תפתח תיק היום, תגיד לי, מי מקבל את התיק? כמה זמן לוקח לך לקבל מספר כדי לפתוח תיק? חודשים, חודשים. גם אחרי שקיבלת רשיון ואתה רק מבקש מהפיקוח שיאשרו לך שבנית על-פי חוק, תחכה חודשים כי התיק אבד, התיק נגנז, אתה לא יודע באיזה ג'יהינום, ולכן? באיזה ג'יהינום התיק הזה נמצא. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, הרבה פעמים אתה מגיש תוכנית, אתה מגיש אותה עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם שאתה מגיש אותה מחדש זה עלויות של אלפי שקלים. אז יכולים לקצר תהליכים, אבל אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, מקצרים פה את החיים של האנשים במדינה הזאת בכל הליך של תכנון ובנייה, ואת זה צריך להפסיק. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. אחרון הדוברים, יושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת אמנון כהן, ואחריו, אם ירצה שר האוצר להשיב לכל המשתתפים בדיון יוכל להשיב, ולאחר מכן אנחנו נלך מייד להצבעה. נא להזעיק את כל חברי הכנסת. נא לצלצל. אנחנו לא נאפשר פה פיליבסטר.

ארבע דקות עומדות לרשות יושב-ראש הוועדה. אדוני היושב-ראש,

כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לחזק את ידי ממשלת ישראל וידי ראש הממשלה על כך שנתנו את הדעת על נושא התכנון והבנייה. יש אלפי זוגות צעירים שלא יכולים להגיע לקורת גג ומשעבדים את כל החיים שלהם רק כדי שתהיה להם דירה. כל הזמן התרענו, גם בדיונים בוועדות הכנסת, בוועדת הכספים, בוועדת הכלכלה ובוועדת הפנים והגנת הסביבה, שהממשלה תעשה איזה מעשה. וסוף-סוף, כמו שאומרים, האסימון ירד, ואני מברך את ראש הממשלה שהרים את הכפפה, בשיתוף עם שר הפנים ושר השיכון, שהם האמונים על הנושא של התכנון, בכל הנושא של המינהל והקרקעות של המדינה. הדרך היא חשובה, אבל בוודאי ובוודאי צריך לבחון את החוק מכל ההיבטים, ואני בטוח שבוועדה, כשזה יגיע לדיון, ניתן על זה את הדעת, שלא מצד אחד נפתור את הבעיה של ההיצע של הקרקעות, שנדאג לכמות מסיבית של אפשרויות בנייה והתחלות בנייה, המטרה הסופית היא להוריד את המחירים לצרכן ולאזרח, לזוגות הצעירים, לאנשים שבחיים לא הגיעו לקורת גג, אבל מהצד השני צריך להסתכל על ההיבטים הסביבתיים, שלא נעשה נזקים שלא נוכל לתקן אותם בעתיד. לכן כאן, בדיונים בוועדה, נצטרך לתת על זה את הדעת, לשמוע את הארגונים, למצוא את האיזונים הנכונים, מצד אחד להאיץ את כל נושא התכנון, ומהצד השני לשמור כמה שאפשר את הירוק, את הסביבה, למען הדורות הבאים. אנחנו בוודאי יודעים שכל עוד הליכי התכנון והבנייה לוקחים המון שנים, והנושאים האלה, נושאים מנדטוריים שירשנו, וכל פעם טלאי על טלאי מנסים לתקן, ועל שולחנה של ועדת הפנים, בשיתוף ועדת הכלכלה, יש לנו ועדה משותפת בנושא הרפורמה בתכנון והבנייה, וגם כאן הוועדה נותנת את הדעת לעומק ולרוחב של כל החקיקה הזאת, את כל ההיבטים אנחנו מביאים בחשבון, שפעם אחת נתקן את כל הנושא של התכנון והבנייה במדינת ישראל, שזה יהיה באופן מידתי. ובאמת יש פה נושאים ותכנונים וועדות מרחיקי לכת. המטרה היא שכל תוכנית בוועדה אחת. לא יהיו עוד דיונים ועוד דיונים כשהאחד סותר את השני. למעשה, זה ניסוי, ואנחנו בודקים את כל ההיבטים, שהרפורמה תעבור בסופו של דבר, חברי הכנסת, באמת, מתחת לדוכן. לכן אנחנו צריכים לתמוך כרגע בקריאה ראשונה בהצעת החוק הזאת, ללמוד אותה לעומק, להביא את כל ההיבטים בחשבון, ושנבוא עם בשורה לעם ישראל, שיש פה ממשלה שנותנת מענה לנושא של היצע הקרקע והתחלות הבנייה, כדי שנציף את השוק בצורה כזאת שהמחיר לזוג צעיר יהיה אטרקטיבי, שהמחירים יהיו סבירים, בסביבות 600,000 700,000 שקל לדירה של שלושה חדרים, שזוג צעיר לא יצטרך למשכן את כל החיים שלו, 30 שנה, כדי שבסופו של דבר יהיה לו בית, וגם לא יתחייב במשכנתה קבועה שאחרי שנה-שנתיים הוא לא יוכל לעמוד בהחזרים ובסופו של תהליך הוא יבוא והבנק יצטרך לקחת לו את הדירה ולמכור אותה כי יהיה לו קשה לעמוד בהחזרים של המשכנתה. הנושא הוא למעשה חלק אחד מהפאזל הגדול של התהליך הזה, שתהיה אפשרות לזוג צעיר לרכוש דירה. אני חושב שלאחר מכן צריך לבדוק את ההיבטים של המשכנתאות, עד כמה יש זכאים, עד כמה אפשר לתת את המשכנתה, עד כמה אפשר להתחייב כזוג צעיר, המטרה היא באמת שלא ייקח 90% מהבנק, אלא באחוזים מסוימים, שיוכל גם לעמוד בהחזרים וגם יסיים את התשלומים, שבסופו של תהליך תהיה לו גם קורת גג לילדים. מובן שזה גם ייתן מענה למשפרי דיור, אלה שכבר רכשו דירה ורוצים להגדיל את הדירה משלושה לארבעה וחצי חדרים. זה ייתן גם מענה לזוגות משפרי דיור. לכן אני חושב שהמהלך מבורך, אבל צריך לתת על זה את הדעת בוועדות הכנסת, שהחוק בסופו של דבר יצא חוק ראוי וטוב ומידתי. תודה רבה, אדוני. לא הערתי לאדוני על הזמן משום שהוא יושב-ראש ועדת הפנים והוא בהחלט תורם מהידע. הרי אתה היום מנהל את הדיון בחוק המרכזי, שייקח ודאי זמן רב. תודה רבה. אדוני שר האוצר, בבקשה, אם אדוני מבקש לסכם. מייד לאחר סיום דבריו של שר האוצר, אשר לא ידבר כל הלילה, שכן הוא עסוק מאוד, והוא כמובן יקצר, אנחנו עוברים להצבעה. יקצר כהרגלו, אתה מתכוון. לא להגזים, אבל יקצר כהרגלו בזמן שהוא עסוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, ואחרי שבע-שמונה שנים שבנינו מעט מדי באים כמה צעדים, ובראש ובראשונה יוזמתו הברוכה של ראש הממשלה נתניהו, להתגבר על הביורוקרטיה ולבנות בשנים הקרובות יותר, והרבה יותר, כדי להדביק את הפער, אם שר התחבורה מפריע לך, אני מרשה לך לבקש ממנו לא להפריע לך, וגם, אתה יכול לאיים עליו בתקציבים. לא, לא מפריע לי. אני מרגיש מאוד בנוח.

בבקשה, אדוני. אז אחרי כמה שנים שלא עשינו מספיק לבנות ולהיבנות, אנחנו עכשיו מדביקים את

ואדוני היושב-ראש, כדי להדביק את הפער צריך לעשות צעדים חריגים, כדי להדביק פער במהירות ולהתגבר על מכשולים ביורוקרטיים, וזה בדיוק מה שראש הממשלה עושה בהצעת החוק המבורכת הזאת.

אדוני היושב-ראש, שמעתי בחלק מהדיון המון בלבול. אני רוצה להבהיר תחילה מה מקור הבעיה, שאזרחי ישראל יבינו בכלל מנין התפתחה פתאום בעיה של מצוקת דיור, מחירי דיור. לאחר מכן אני אדון במה שנעשה עד כה, כי נעשו כבר צעדים חשובים מאוד בעניין, על-ידי משרדי ממשלה שונים, ולאחר מכן אדון במה שייעשה מכאן והלאה, ובעיקר בהצעת חוק הווד"לים, שמונחת הערב על-ידי ראש הממשלה בכבודו ובעצמו בפני הבית הזה. אבל לפני זה, אני לא יכול שלא להעיר: העירו בעבר בכנסת, בשנים האחרונות, על כך ששרים ובעיקר ראשי ממשלות נואמים לפעמים את נאומיהם החשובים, מפרטים את הרפורמות ואת ההצעות החשובות שלהם מחוץ לכנסת, מחוץ לבית, בכל מיני בימות, חשובות גם הן, כנסים אקדמיים, מוסדות כאלה ואחרים באקדמיה בארץ ובחוץ-לארץ. בא ראש הממשלה נתניהו, ובצעד חריג ונדיר,

אז הוא שוב בא, אבל הוא לא שמע את הדיון. הוא לא שמע אף אחד. בא ראש הממשלה נתניהו, ובצעד נדיר וחריג מציג בעצמו הצעת חוק בפני הכנסת. במקום לברך על עצם הצעד הזה, במקום להודות על עצם הצעד הזה, במקום להקשיב קשב רב כדי שיתאפשר אחר כך גם דיון ענייני, משום מה כמה חברים בבית הזה לא מבינים את גודל המעמד, בדרך כלל כשחברי כנסת מתרגשים שראש ממשלה מדבר זה מראה שהוא צדק כשהוא בא לדבר. כן, אבל, אדוני, כמו שאתה הערת, כשכל חבר כנסת מדבר וכל שר, ועל אחת כמה וכמה כשראש הממשלה נואם בפני הבית, ועל אחת כמה וכמה כשבצעד נדיר הוא מציג בעצמו הצעת חוק בפני הבית, ראוי לכבד את המעמד ולא להפריע בקריאות ביניים אבסורדיות. פעם אומרים, מדוע הוא איננו כאן, ואחר כך כשהוא פה אומרים מדוע הוא כאן, הדבר הזה לא היה ראוי, ואני מברך את ראש הממשלה שנקט את הצעד הזה. ועכשיו לענייננו. הבעיה מנין? במדינת ישראל אנחנו צריכים 35,000 36,000 התחלות בנייה בשנה כדי לשמור על רמת דיור סבירה לאזרחי המדינה. בשנים 2000 2008, אפילו אפשר לומר 2009, התחלות הבנייה ירדו מ-36,000 37,000 נדרשות לרמה של אזור ה-30,000, ואפילו פחות. זאת אומרת, בשבע שנים בנו כאן כל שנה, היה גירעון שבין 5,000 ל-10,000 דירות. עקב כך הגענו בסוף שנת 2008 למחסור שבין 60,000 ל-100,000 דירות במדינת ישראל. לכך התווספה פתאום הריבית הנמוכה, נגיד בנק ישראל נאלץ, בעקבות המשבר הגלובלי, להוריד את הריבית כדי לעודד פעילות כלכלית במשק. השילוב המסוכן בין מצוקה, מחסור ב-60,000 100,000 דירות מצד אחד, גירעון של שמונה שנים, ובין ריבית נמוכה מאוד בזמן המשבר, הטיס את מחירי הדירות כלפי מעלה, ולאחר שבע שנים שמחירי הדירות ירדו הם עלו פתאום חזרה והדביקו את כל הירידה ואפילו עברו קצת מעבר למחיר שלהן בשנת 2000. לכן נוצרה מצוקה קשה. לכן הממשלה הגדילה את מספר התחלות הבנייה לרמה של קרוב ל-50,000. לכן יצרנו אין-ספור צעדים של עידוד אנשים בעלי דירות להשקעה,

80,000 מהן, עומדות ריקות, ואנשים שיש להם משרדים שנבנו כדירות מגורים קיבלו עידוד ותמריצים מאוד גדולים, וזה גם בחקיקה פה לפני הכנסת, למכור דירות שמשמשות למשרדים ודירות שעומדות ריקות לצורכי מגורים. ולכן הגיע ראש הממשלה והוביל שתי יוזמות חשובות מאוד, אחת זה הרפורמה בממ"י, במינהל מקרקעי ישראל, שעומדת גם לפתחה של הכנסת, חוק הפנסיה, והשנייה זה חוק הווד"לים, שיאפשר לתכנן עשרות אלפי דירות במסלול מקוצר, כדי להגביר מאוד בשנתיים, שלוש השנים הקרובות את רמת הבנייה ולהדביק את הפער.

באמת, שר האוצר מנסה להסביר לעם את הנחיצות של החוק. אני רוצה לומר לכנסת, הוא מדבר לעניין. אל תדאג, ברגע שהוא לא ידבר לעניין אני אעיר לו. ראש הממשלה אוחז את השור בקרניו, נוקט כאן צעד אמיץ, חשוב, שיסייע לפתרון הבעיה. אני מקווה שכל הבית, קואליציה ואופוזיציה, ידעו לשלב ידיים ולתמוך בהצעה הנכונה, האמיצה והראויה שמביא כאן היום, בצעד חריג, ראש הממשלה בעצמו בפני כנסת ישראל.

תודה רבה לשר האוצר. רבותי, נא לשבת על מקומותיכם. לא לרוץ. נא לשבת בניחותא. השרים, חברי הכנסת, השרות, חברות הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א 2011, בקריאה ראשונה. רבותי, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה),

51 בעד, 20 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) עברה בקריאה ראשונה ותועבר על-פי התקנון, שימו לב, לוועדת הפנים של הכנסת. כלכלה.

יש גם הצעה נוספת, של הוועדה המשותפת. אני מעביר את הכול אליך, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, יריב לוין, על מנת שאתה תקבע מי היא הוועדה אשר תדון בנושא חשוב זה. תודה רבה למשתתפים בדיון. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, רבותי חברי הכנסת. אנחנו עוברים לבקשת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לראש הממשלה את הסמכויות המוקנות לשר הביטחון על-פי סעיף 19 לחוק יסודות התקציב, בכל האמור בתקציבי יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה. השר מרידור, בבקשה, אדוני. אדוני סגן ראש הממשלה, נא להסביר. הואיל ולא נרשמו לדיון, אני אעבור להצבעה מייד לאחר הצגת הנושא על-ידי

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבקש להודיע לכנסת, כי הממשלה החליטה, על-פי סמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה ההודעה הזאת מחייבת הצבעה. נא לשים לב. להעביר לראש הממשלה את הסמכויות המוקנות לשר הביטחון, על-פי סעיף 19 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, בכל האמור בתקציבי יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה. על-פי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זו. תודה רבה. אדוני סגן ראש הממשלה, רוצה חבר הכנסת אורי אריאל להבין על מה הוא מצביע. אולי אפשר לגלות את אוזנינו. נניח המוסד זה משהו מאוד חשאי, אבל על מה מצביעים? מצביעים על העברת סמכויות. אם תרצה, חבר הכנסת אריאל, אני אוכל להסביר לך בפירוט. אני לא רוצה לגזול זמן במליאה. אני חוזר, יש במשרד ראש הממשלה כמה יחידות סמך, ועל יחידות הסמך האלה אנחנו מבקשים שראש הממשלה יקבל את הסמכויות המוקנות היום לשר הביטחון. יש סעיפים שהתקציב שלהם היום הוא תקציב הביטחון, ולמעשה היחידות הן במשרד ראש הממשלה, ומבקשים להסדיר את זה שהסמכויות תהיינה, אתה יכול לתת דוגמה? אתה נתת דוגמה לאחד המוסדות האלה, ועל זה מדובר.

חבר הכנסת אורי אריאל, מוסדות הסמך הם דבר שהוא לא נעלם, ואומר לך השר, מוסדות הסמך. אדוני פירט אחד, הוא לא הכחיש שמדובר גם ביחידת סמך זו. אם אדוני ירצה לשאול שאלות נוספות, בהחלט ישלח מכתב, ואנחנו נדאג שתקבל את הידיעות. חבר הכנסת אורי אריאל, אתה רוצה לדבר? מהצד. בבקשה, חבר הכנסת אריאל. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, אפשר לעשות צחוק מהכנסת, אתה צודק, לכן לא הסכמתי שסגן ראש הממשלה, שהוא אדם רציני ביותר, לא תמיד אני מסכים עם דעתו, אבל הוא אדם רציני ביותר, יאמר לחברי כנסת להצביע על דבר, שאם הם לא יודעים על מה, שיצביעו עליו. אתה צודק. לכן אני נותן לך לדבר. היחיד שיכול לחלק פה ציונים זה אתה.

אתה צודק גם. אם כי הם ציונים טובים בדרך כלל, אבל אני לא מחלק. מה שכבוד השר עשה, שלא בטובתו, זה לא כי הוא רצה במיוחד, או כי הוא כזה, זה לעשות צחוק מהכנסת. עכשיו תצביעו, אני יודע, הרי, צריך ללחוץ, על מה? מישהו מבין על מה דיברו פה?

המוסד זה מוסד סודי שאף אחד לא שמע עליו בבית הזה? הוועדה לאנרגיה אטומית לא הופיעה מעולם בשום כתוב?

אדוני היושב-ראש, אני פונה אליך, לא לשר,

ואני אענה לך. היות שאתה אחראי לכנסת, במחילה, לכן אענה לך. והיות שאתה מנהל את הישיבה, אני מבקש שהשר יעלה ויפרט לפחות את מה שאפשר לפרט, ואפשר לפרט, וצריך לפרט.

אני רק רוצה לומר לחבר הכנסת אורי אריאל, אתה יכול להשיב לי. הואיל ופנית אלי, סדר-היום מפורסם מבעוד מועד. אני ציפיתי שהיום חברי כנסת, לא ותיקים כאורי אריאל, שיודע בדיוק מה שהוא רוצה מהשר שיאמר, אלא חברי כנסת חדשים, שיבואו אלי ויאמרו: אנחנו צריכים להצביע היום על הודעת הממשלה כפי שהיא הובאה בסדר-היום, ואנחנו מבקשים שיפרטו. אם כך היו אומרים לי, או לממלא-מקומי, חבר הכנסת יצחק וקנין, בוודאי היינו מייד אומרים לממשלה: ראו נא, כמה חברי כנסת מבקשים לדעת על מה הם מצביעים. אדוני ראה את סדר-היום, לא העיר הערה, ובכל זאת נתתי לו. עכשיו אני אומר לך, חבר הכנסת אורי אריאל: יחידות הסמך הן מפורסמות. זאת אומרת, זה לא דבר סודי. הן ידועות לכל מי שצריך לדעת, וגם לחברי הכנסת העוסקים בנושא זה. הממשלה פרסמה מה היא מבקשת מהכנסת להצביע. אם היית אומר לי, למשל, מבעוד מועד שלא מספק אותך, הייתי מייד, עכשיו זה, השר עלה, יש הערה, אתה יכול לבקש ממנו לעלות. אדוני השר, האם אדוני מסכים לפרט פירוט נוסף?

אני רק אומר לך, בפעם הבאה, אתה יודע. דרך אגב, אתה גם צודק, אני לא רואה שום בעיה לפרסם מה זה. המוסד הוא לא דבר שלא ידוע לכנסת. אפילו השב"כ, בכנסת יודעים שקיים. זאת אומרת, יש דברים שבאמת אומרים אותם רק בוועדות משנה. אדוני סגן ראש הממשלה.

אין לי אלא לחזור על הדברים הברורים שאמר היושב-ראש עכשיו. הוא נתן דוגמה ליחידות שהן יחידות סמך במשרד ראש הממשלה. זה מה שכתבנו בהחלטה. אני לא מפרט את כל היחידות האלה, אני כתבתי את מה שכתבתי כפי שהממשלה החליטה, ונתתי דוגמה כפי שהיושב-ראש נתן דוגמה ליחידות כאלה. אני לא חושב שיש צורך בפירוט נוסף. הקביעה היא רק זאת, היא קביעה עקרונית שמי שינהל, חבר הכנסת חנין, אני ציפיתי שתבקש ממני. מה שאנחנו רוצים לעשות זה סדר. היה מצב שבו יחידות מסוימות שכפופות לראש הממשלה, תקציבן נמצא במשרד הביטחון. זה לא נראה נכון, ורצינו להביא אותן למקומן הנכון, וזה מה שעשינו בהחלטה הזאת. היחידה ללחימה בסמים, למשל? לא, לא. זה פועל לפי החוק למלחמה בסמים. כן, בבקשה, חבר הכנסת. אני לא אגרום לחטיפת הצבעה, אבל הדברים האלה, אי-אפשר להפתיע את הממשלה. בבקשה, אדוני. אני מבקש רק לקצר. אדוני, בהחלט, אדוני.

אני אשאל את המליאה אחרי דבריו אם המליאה חושבת שהיא רוצה לדחות את ההצבעה. אם המליאה תחשוב שהיא לא רוצה לדחות את ההצבעה, כי אני רואה לפני 120 חברי כנסת, שכן ראו זה פלא. ביום שני בערב ההנחה שלא ניתנת לסתירה היא שכל 120 חברי הכנסת נמצאים פה, ביום שני, ביום שלישי וביום רביעי. אם ההנחה הזאת לא מתקיימת, אני מצטער. חבר הכנסת גילאון ואני תמיד נמצאים פה,

כן, בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, זוהי ההזדמנות שלנו להעלות את השאלות ולברר את הדברים במסגרת הדיון. ואני חייב לומר: אני לגמרי מסכים עם תהייתו של חבר הכנסת אריאל, ואני רוצה אפילו להוסיף עליה. אני לא מבין, מה יום מיומיים? למה לא היה תקין מה שקרה עד עכשיו? הרי מדינת ישראל כבר מתקיימת כמה שנים, והסדרים מסוימים היו קיימים. אני, לפחות, לא שמעתי על בעיות. אולי אתם יודעים עליהן, אז תסבירו לנו מה היו הבעיות. למה פתאום באים ומעבירים את יחידות הסמך האלה, שרק את חלקן כנראה אפשר היה לפרט כאן, וכמה מהן לא פורטו בפנינו, למה דווקא היום צריך להעביר אותן למשרד ראש הממשלה? השאלה איננה שאלה קנטרנית.

את התקציב, את התקציב. השאלה איננה שאלה קנטרנית, והיא שאלה שיש בה ממד עקרוני. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על גורמים שהם חלק ממערכת הביטחון של מדינת ישראל בגדול, והגורמים האלה צריכים להיות תחת פיקוח פרלמנטרי ובקרה פרלמנטרית, ואנחנו צריכים לפחות לקבל את התמונה, אם במליאת הכנסת, אם במסגרת ועדה של הכנסת, מה הן המורכבויות,

ולמה צריכים לעשות שינויים כאשר רוצים לעשות את השינויים האלה.

האופן שבו הדברים נעשים היום, אדוני היושב-ראש, מותיר טעם לפגם של היעדר פיקוח פרלמנטרי אמיתי.

אנחנו נשאל את הפרלמנט ש-120, אני מודיע לחברי הכנסת שעוד מעט אני מצביע על השאלה: האם הם רוצים לדחות את ההצבעה מחוסר ידיעה או מאיזה דבר או שהם רוצים להצביע? אם הם ירצו להצביע, אז אנחנו נצביע. זאת אומרת, בהחלט אנחנו שומעים את מחאתם של חבר הכנסת אריאל וחבר הכנסת חנין. בבקשה, חבר הכנסת בילסקי מבקש לומר את דברו. חברים, רק בקיצור.

אני מייד יוצר פרוצדורה חדשה.

אולי פה אין לי הרבה ניסיון, אבל בכל אופן, קצת ניסיון ציבורי יש לי. עולה פה השר דן מרידור, והיושב-ראש כבר סיפר מיהו השר דן מרידור, ומבקש בקשה שהיא פרוצדורלית. יש לפעמים רגע בחיים שאתה אומר: אתה יודע מה? אני סומך על מי שבא ואומר שהוא לא עושה פה שינוי, אלא דבר שהיה ככה הרבה מאוד שנים, ועכשיו צריך לעשות למען הסדר. חבר הכנסת, אני מוכרח לספר לך אנקדוטה. היו שואלים את דוד רמז: האם נכונה השמועה שהוא הולך בעיניים עצומות אחרי בן-גוריון, כמו שאני הולך אחרי דן מרידור, אז הוא היה אומר: כן, אני הולך בעיניים עצומות אחרי דוד בן-גוריון, אבל מפעם לפעם אני פותח את העין כדי להיות בטוח שהוא לא הולך בעיניים עצומות. אדוני היושב-ראש, אני הבנתי, ודי לחכימא ברמיזא. אני מכיר את השר מרידור למעלה מ-20 שנה.

אני סמוך ובטוח שהנושא שהוא הביא הוא חשוב מספיק כדי שנצביע עליו, ואני הייתי מבקש מחברי הכנסת להצביע עכשיו על ההצעה שהביא השר מרידור.

רבותי חברי הכנסת, שני חברי כנסת ביקשו לדחות את ההצבעה: חבר הכנסת אורי אריאל וחבר הכנסת דב חנין. האם יש עוד מישהו מחברי הכנסת הנוכחים באולם שמתנגד לקיום ההצבעה עכשיו? יקום ויאמר. קדימה תומכת, תודה. בסדר גמור, אני רק אמרתי: מי לא מתנגד. הואיל ושני חברים מתוך היושבים באולם חושבים שיש מחאה, אנחנו, תחת מחאתם, מצביעים על ההצעה כבקשת הממשלה. נא להצביע.

רבותי חברי הכנסת, אני מעביר את בקשת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) להעברת הסמכויות בכל הקשור לתקציב.

להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר הביטחון לראש הממשלה נתקבלה. בעד, 24, נגד 4, אין נמנעים. אני קובע שבקשת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-היסוד להעביר לראש הממשלה את הסמכויות המוקנות לשר הביטחון על-פי סעיף 19 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, בכל האמור בתקציבי יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה, אושרה על-ידי מליאת הכנסת. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. איפה המחליף שלי? אנחנו עוברים, כי ירדו כמה נושאים מסדר-היום, להצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3). אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט דוד רותם לעלות ולהציג את הצעת החוק בקריאה שנייה וקריאה שלישית. הנה,

יש הסתייגויות דיבור של זהבה גלאון וחבר הכנסת דב חנין, עשר דקות, עד עשר דקות,

איך שהוא מבקש. בבקשה, חבר הכנסת רותם.

סגן היושב-ראש. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת כבל, אדוני השר,

חבר הכנסת בילסקי. כן, המפקד. רבותי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3). בהצעת החוק מוצעת שורה של תיקונים לחוק האמור, שהצורך בהם התגלה לאחר כמה שנים של עבודת שטח שהחוק פועל.

התיקונים המוצעים יקלו על המשטרה לשתף פעולה, לקבל מידע ולתת מידע, עם רשויות מקבילות בחו"ל, ולהתמודד בכך עם פשיעה שיש לה השלכות בין-לאומיות.

בהצעה מוצע להסדיר מאגר חדש של נתוני זיהוי לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים, ולהסדיר את סמכויות הנטילה לצורך אותו מאגר.

מוצע לקבוע כי נוסף על הסמכות של המשטרה ליטול אמצעי זיהוי מאדם המורשע בעבירה בישראל, תינתן גם סמכות לנטילת אמצעי זיהוי מאסירים שנשפטו מחוץ לישראל, אבל על-פי ההסכמים מרצים את עונשם בישראל, ואסירים כאלה יוכללו במאגר הזיהוי. עוד מוצע לקבוע כי המשטרה תהיה רשאית לכלול במאגר נתוני הזיהוי גם נתוני זיהוי שקיבלה ממדינה אחרת, או שניטלו מכוח הדין החל באזור יהודה ושומרון, כל עוד הם ניטלו בתנאים אשר דומים לתנאי הנטילה בארץ. תנאים אלה קבועים בחוק. השימוש במאגר יהיה רק למטרות הרגילות הקבועות בחוק לשימוש במאגר נתוני זיהוי שעיקרם חקירת ומניעת עבירות, וכללי מחיקת הנתונים יהיו בהתאם לכללי המחיקה החלים על כל נתוני הזיהוי הנמצאים במאגר. מוצע גם לאפשר למשטרת ישראל לערוך השוואה חד-פעמית בין נתוני זיהוי שקיבלה מחו"ל כאשר אין היא רשאית, מסיבה זו אחרת, להכלילם במאגר, לבין נתוני הזיהוי הנמצאים במאגר.

מוצע לאפשר למשטרה לערוך השוואה חד-פעמית בין טביעות אצבע ותצלומים שהיא קיבלה מרשות אחרת אשר נטלה אותם כדין, לצורך מתן אישור כניסה לישראל. שר המשפטים יהיה רשאי, באישור ועדת החוקה, לקבוע כי המשטרה רשאית לערוך השוואה חד-פעמית בין אמצעי זיהוי שניטלו לפי חיקוק אחר שייקבע בצו לבין נתוני הזיהוי שבמאגר. על-פי הצעת החוק כפי שאושרה בוועדה, יהיו גם תיקונים בעניין מסירת מידע מהמאגר לידי גורמים אחרים. מוצע לאפשר העברת מידע מהמאגר לידי גוף ציבורי כמו רשויות התביעה, המרכז לרפואה משפטית,

השב"כ, ולמטרות המנויות בחוק, וכן לאפשר העברת תצלומים מהמאגר לידי הרשות להגנה על העדים לצורך מילוי תפקידה. נוסף על תיקונים אלה, מוצע להסמיך את משטרת ישראל להקים מאגר חדש לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים, אשר עותק ממנו יועבר למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו-כביר. המאגר החדש יאפשר למדינה לעזור למשפחות לאתר את בני משפחתם הנעדרים, וכן יאפשר למשטרה ולמכון לרפואה משפטית, אם חס ושלום יהיה אסון המוני, לזהות גופות בצורה יעילה. במטרה לשמור על פרטיותם של הנעדר או האלמוני ושל בני משפחתו, הוועדה החליטה להסדיר בפירוט הן את סמכות הנטילה לצורך מאגר זה והן את האפשרות להשוות בין המאגר החדש לבין המאגר הרגיל:

מוצע לאפשר נטילת אמצעי זיהוי מגופה לצורך בירור זהותה, להכליל אותו במאגר החדש, ולהשוות בין המידע שניטל מהגופה לבין המאגר הפלילי.

מוצע לאפשר נטילת אמצעי זיהוי מבן משפחה של נעדר, בהסכמתו, לצורך איתורו של נעדר, ולהכניסו למאגר הנעדרים, אך מוצע שלא לאפשר השוואה בין נתוני הזיהוי של בן המשפחה למאגר הפלילי.

מוצע לאפשר נטילת אמצעי זיהוי של הנעדר עצמו, לדוגמה ממברשת השיניים שנמצאה בחדרו, ולהכליל אותו במאגר החדש, ואף להשוות בין הנתונים שהופקו לבין הנתונים שבמאגר הפלילי.

אנחנו מציעים לאפשר נטילת אמצעי זיהוי מאלמוני חי לצורך בירור זהותו, להכליל אותו במאגר החדש, ולאפשר השוואה בין הנתונים שלו לבין הנתונים של אנשים במאגר הפלילי אשר זהותם ידועה. הוועדה גם ביקשה לקבוע כי נטילת דגימה ביולוגית לצורך כל אחד מהמקרים האמורים תיעשה אך ורק לאחר שהגורם המתאים אישר כי זו הדרך היעילה ביותר לאתר את הנעדר או לברר את זהותו של אלמוני. מאגר הנעדרים והאלמונים החדש יהיה חסוי, וכל מידע שבמאגר יימחק מייד לאחר שהובררה זהותם של האדם או של הגופה,

מוצע להשוות את המצב של התקנת תקנות בעניינים של נטילת אמצעי זיהוי והמאגרים שהוקמו לפי החוק, כך שלגבי כל העניינים האמורים השר לביטחון פנים יהיה ממונה על ביצועם, והוא יהיה רשאי להתקין תקנות לביצועם בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה. אין לחוק הסתייגויות מהותיות. יש הסתייגויות דיבור של חברת הכנסת זהבה גלאון, כי היא מיהרה ללכת לוועדה אחרת, ושל חבר הכנסת דב חנין. אני מבקש לאשר את החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה רבה, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה. חברת הכנסת זהבה גלאון, הסתייגות דיבור, שלוש דקות, לפי הסיכום שיש. לאחר מכן, חבר הכנסת דב חנין, גם כן הסתייגות דיבור. בבקשה. אדוני היושב-ראש, ההצעה שלפנינו תמיד מעמידה אותנו בדילמה בין הרצון לאפשר מתן כלים למשטרה להתמודד עם עבריינים סדרתיים ועם פשיעה לבין הצורך להגן על זכויות אזרח, על הזכות לפרטיות, על זכויות בסיסיות. אני מרגישה שהצעה זו, שמאפשרת בעצם הקמת בנק DNA לאיתור עבריינים סדרתיים, בנק שמאפשר את הרחבת המאגר הגנטי, היא עוד אחד מסדרות חוקי האח הגדול. לכאורה, אדוני, עבריינים שהורשעו ויושבים בבתי-כלא וחשודים שנחקרים הם באמת פוטנציאל לתת דגימת DNA לצורך הקמת המאגר המשטרתי. הוועדה בראשותו של חבר הכנסת דוד רותם ישבה על המדוכה על החוק הזה במשך הרבה מאוד זמן. אני מודה שאני הגעתי רק פעמים ספורות לדיון בוועדה, ולא התעמקתי, לא יצא לי לשבת בכל הדיונים. אבל מכמה ישיבות שהייתי בוועדה למדתי שבעצם המאגר הזה יאפשר למשטרה להצליב פרופיל גנטי שהופק מאותה דגימת DNA שנלקחה מזירת הפשע. הדבר הזה יעבור דרך נתוני המאגר וככה אפשר יהיה בתוך זמן קצר לאתר עבריינים סדרתיים.

זו הצעה שהולכת לשדרג את היכולת של המשטרה לפענח פשיעה, ואולי אפילו לא לכאורה, בנסיבות מסוימות היא יכולה לשדרג את עבודת המשטרה. אבל אני מוטרדת, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, בעיקר מהאפשרות להעביר את המידע הזה שהצטבר באותה מעבדה שתאגור את כל הפרופילים הגנטיים. אני מוטרדת מהאפשרות שבעצם משטרת ישראל תוכל להעביר לגורמים משטרתיים, גורמים בין-לאומיים, אומנם אתה קיבעת מי יהיו אותם גורמים, אומנם קיבעת אותם, ואין לנו יכולת לוודא ולבדוק שאותם גורמים משטרתיים אכן פועלים על-פי אותן אמות מידה וסטנדרטים שבהם פועלת משטרת ישראל, ואשר גם עליהם יש לי השגות לא אחת. אבל אין לנו יכולת יש בעניין הזה סעיף בחוק. אני ראיתי את הסעיף הזה. אני לא יכולה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שאני יכולה לישון בשקט, שאותם איזונים ובלמים שמתחייבים להסדיר את הדבר הזה, שמאפשרים הגנה על אותה פרטיות, מה אני יודעת, אותה משטרה באותה מדינה, למי היא מוכרת את המידע הזה הלאה, ומשתמשת בנתונים האלה הלאה? אני לא יכולה להגיד לך שיצאתי רגועה, למרות אותם סייגים שהוועדה הזאת קבעה. אני חושבת שהדבר הזה עלול להוביל לפגיעה בפרטיות של אותם אנשים, גם אם מדובר בחשודים, גם אם מדובר בעבריינים. יש לנו חובה כמדינה להיאבק בפשיעה, לנסות לאתר עבריינים סדרתיים, אבל גם לשמור על פרטיות הציבור. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת דב חנין, ולאחר מכן ניגש להצבעות.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 אני רוצה להצטרף לדבריה של חברתי חברת הכנסת גלאון, ובאותו כיוון להביע חשש מהמהלך הכללי שיש בהצעת החוק הזאת. חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי מן הגוף הם מהלכים מרחיקי לכת וקיצוניים. הצעת החוק הזו היא מהלך שבעצם צריך לראות אותו כחלק מתהליך של נרמול הצעד הדרסטי הקיצוני הזה של לקיחת אמצעי הזיהוי הגופניים ושימוש בהם לשורה ארוכה של צרכים, אם אלה צרכים בתוך מדינת ישראל של רשויות כאלה או אחרות, ואם אלה צרכים של מדינות חוץ שמדינת ישראל נמצאת אתן בקשרים. אני רוצה לפתוח ולומר, שאף שאינני חבר בוועדת חוקה, וגם לא השתתפתי בדיונים האלה, כן עקבתי אחריהם. אני בהחלט מעריך את הניסיון שנעשה בוועדת החוקה, אדוני יושב-ראש הוועדה, במקרה הזה ניסיון רציני לבצע איזונים ולייצר מנגנונים מדויקים ככל הניתן. יש לך בעיה,

מחר יקראו להדיח גם אותך כי אתה שיבחת את יושב-ראש ועדת חוקה. זה מאוד נדיר, לצערי, חבר הכנסת רותם. אני אשמח לשבח אותך, רק שלצערי אתה עושה כל כך הרבה דברים שאני צריך כל הזמן לגנות אותך. זה טוב שמדי פעם אני גם אומר מלה לשבחך, כשהיא נדרשת. נעשתה, אדוני היושב-ראש, עבודה רצינית בוועדה בתחום הזה, אבל התוצאה הסופית, למרות המאמץ הזה שנעשה, היא תוצאה מטרידה. היא תוצאה מטרידה, ואני רואה אותה כחלק ממהלך כללי שהופך את החריג והיוצא-דופן של שימוש בנתוני הגוף שלנו לצרכים שונים לחלק מהנורמה של ההתנהלות המערכתית של מדינת ישראל, של גורמי חקירה וגורמים אחרים בתוכה, ושל גורמים בין-לאומיים. כמובן, עמיתי חברי הכנסת, יש מצבים שבהם שימוש בנתוני הגוף ואמצעי זיהוי מתחייב, דרוש, ואנחנו כחברה מוכנים לשלם מחיר כזה כדי להגן על חיי אדם, כדי לחשוף עבריינים מסוכנים. אינני מציע פה לכנסת איזה סטנדרט קיצוני ומוחלט שאומר: בשום מקרה ובשום פנים ואופן אי-אפשר להשתמש בנתוני גוף ובאמצעי זיהוי. אבל המהלך הכולל הזה הולך הרחק מעבר לאותם מקרים חריגים ומיוחדים שבהם אנחנו צריכים להתיר את השימוש באמצעי הזיהוי.

עמיתי חברי הכנסת, כמו קודמתי, חברת הכנסת גלאון, אני רואה את הצעת החוק הזאת כחלק ממהלך גדול של מעבר הדרגתי אבל בטוח של ישראל לעולם של האח הגדול, ואני לא רוצה לחיות בעולם האח הגדול. אנחנו כולנו קראנו את אורוול ולא רוצים לחיות במדינה אורווליאנית ולא רוצים לחיות בחברה שבה נתוני הגוף שלנו ואמצעי הזיהוי שלנו ניתנים לשימוש יותר ויותר רווח ולמגוון של יותר ויותר גורמים ורשויות שונות. לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני מתנגד לחוק הזה, והייתי גם מצביע נגדו, אלא שאני מקוזז עם יושב-ראש הכנסת ולכן אני לא יכול להצביע, אז אני לפחות מדבר ואומר את דעתי מעל הבמה הזאת, ואני קורא גם לכם להימנע מלתמוך בחוק הזה.

חבר הכנסת חנין, אתה מודיע לפרוטוקול שהורדת את ההסתייגות. כן כן. ההסתייגויות שלנו הן לא הסתייגויות מהותיות אלא נועדו לאפשר לנו להביע את עמדתנו העקרונית ביחס לחוק.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. גם חברת הכנסת זהבה גלאון, אותו דבר. אנחנו גם מודים לך שלא ניצלת את מלוא רשות הדיבור בהסתייגות שלך. אם כך, אנחנו יכולים לעבור להצבעה, הצבעה בקריאה שנייה כמקשה אחת על הצעת החוק, כפי שהונחה על-ידי הוועדה. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, קריאה שנייה, מי בעד? מי נגד?

הודענו שאין הסתייגויות. סעיפים 1 27

בעד, 14, אחד נגד, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שההצעה אושרה בקריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, אפשר לעבור מייד להצבעה בקריאה שלישית. בבקשה. הצבעה. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3),

14 בעד, אחד נגד, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, אושרה גם בקריאה שלישית ולפיכך תעבור לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס'

התשע"א 2011, קריאה ראשונה. תציג את הצעת החוק השרה אורית נוקד, בבקשה, בשם השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ. לכל אורך היום אנחנו נזכה שאת תציגי את החוקים בשם השר לביטחון הפנים, וגם במקום שר המשפטים.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, סעיף 24 לחוק שירות ביטחון מאפשר את הצבתו של יוצא צבא ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול. הסעיף הוסף בחוק שירות ביטחון (שירות במשטרה ושירות מוכר) ונקבע כהוראת שעה לתקופה של שנתיים. הוראת השעה הוארכה כמה פעמים, ולאחרונה הוארך תוקפה עד ליום 30 ביוני 2011. הצורך המקורי בתגבור משטרת ישראל בחיילים בשירות חובה נבע מהמצב הביטחוני שדרש מאמצים לסיכול פיגועים לשם שמירת ביטחון הפנים של המדינה. הממשלה, בישיבתה ביום 19 בדצמבר 2010, דנה בהמלצות ועדה בין-משרדית שמינה שר הביטחון לבחינת נושא הצבת חיילים בשירות חובה במסגרות אזרחיות. ההמלצות אושרו על-ידי הממשלה, למעט ההמלצות בעניין הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל. בעניין זה נקבע כי עד ליום 30 ביוני 2011 תימשך ההצבה של יוצאי צבא בהתאם למצב הקיים, ללא כל שינוי. בישיבת הממשלה ביום 26 ביוני הוחלט לצמצם בהדרגה עד שנת 2015 את מספר החיילים שיוצבו במשטרה. מוצע,

להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד יום י"ט בטבת התשע"ו, 31 בדצמבר 2015. אני אודה לכם אם תאשרו את החוק המוצע בקריאה ראשונה כדי להניח אותו על שולחן ועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה, ראשון הדוברים ואחרון הדוברים. בבקשה, אדוני.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 בסדר שאת מציגה, כי השרים בוודאי עסוקים עכשיו, הם יצאו למשימות חשובות ולא היו יכולים להישאר אתנו. הציע איזה חבר כנסת מכובד שאולי אני אוותר על רשות הדיבור כי השעה 21:27. הלכו להפגנה. אתם הופכים את הילדים שלנו לחברת כוח-אדם. עמד פה ארבע פעמים השר וילנאי, חברך לסיעה ולדרך, בארבע הפעמים הקודמות הוא הודה מעל הבמה הזאת, והדברים רשומים בפרוטוקול, שזה בין "לא בסדר" לבין שערורייה. ממתי הילדים שלך ושלי מתגייסים לפי חוק לצה"ל כדי שמה? שאתם תעבירו אותם למשטרה כי למשטרה חסר שוטרים כי שר האוצר לא נתן להם כסף? מה העניין? על מה אתם מגינים? למה אתם לא שמים לזה סוף? אני שואל את מוץ, אני שואל פה את כל החברים,

כל דבר כי הממשלה רוצה? שמישהו יסביר פה. אם את מוכנה אחרי זה לעלות להסביר? אני אבקש את ההסבר שלך. למה, עוד מעט כבר הנכדים שלנו, שתמיד יש תקווה שכבר לא יצטרכו צבא, אבל נניח שכן יהיה, למה את מגייסת אותם למשטרה? בחוק שירות חובה אין להם רשות וסמכות לא להיות שם. עכשיו, יש הסבר, שואלים אותם. זה לא שלוקחים אותם מהמשאית, מעבירים אותם למשטרה.

תראו לי ילד אחד או יותר מאחד שבאמת ביום הגיוס שלו מבין בדיוק מה עשו, מה אמרו לו, מה לא אמרו לו. הרי היינו שם בבקו"ם כמה פעמים. אני הייתי עם שלושת בני, בסדר? וגם את היית, וגם מיכאלי היה, וגם עמאר היה, כולם היו. מה אתם מכריחים אותם להתגייס למשטרה? מה זה הדבר הזה? מה, אתם חברת הכוח-אדם של השר אהרונוביץ? תעשו מרד, תדאגו שיהיה לו תקציב. מה זה הדבר הזה? אני יודע, יש קואליציה, יש אופוזיציה, אבל תסלחו לי, לא צריכים להיות, אני לא רוצה להגיד את המלה, אם את תואילי להסביר לי למה זה חיוני שלפי חוק שירות חובה,

עד עכשיו הממשלה היתה זהירה, ואמרה, כל חצי שנה נאריך, אולי יקרה משהו. עכשיו גם איבדתם את הבושה. עכשיו אומרים, עד 2015 בכלל אין פיקוח של הכנסת, אין דיון, אין כלום. אנחנו שלטון, החלטנו, לא חשוב כלום.

ואני אודה לך,

אם תואילי להסביר לי ולאחרים למה זה צריך להיות ככה, אני מאוד אשמח, אם היושב-ראש יסכים כמובן. היושב-ראש יסכים, אבל אני מניח שהיא לא יכולה לענות גם בשם השר לביטחון הפנים. אלה התשובות שהיא קיבלה. הדעות שלה לא רלוונטיות כרגע בעניין הזה. אז אנחנו נעבור להצבעה, ברשותך, השרה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 13), התשע"א 2011, בקריאה ראשונה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון

7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 13),

לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. בעד, 11, מתנגד אחד, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק זו אושרה בקריאה ראשונה, ותעבור לוועדת החוץ והביטחון להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. תציג השרה אורית נוקד בשם שר הביטחון, מר יצחק אהרונוביץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבדת להציג בפניכם את הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר

כחלק מהתמודדות המשרד לביטחון הפנים עם המחסור במקומות כליאה, הפחתת הצפיפות בהם ושימור תנאי הכליאה של אסירים ועצורים, קידם המשרד חלופות למעצר ולמאסר. במסגרת זו יזם המשרד תוכנית לפיקוח אלקטרוני, אשר הוחלה לגבי עצורים המשוחררים בערובה ולגבי אסירים המשוחררים על-תנאי. החוק נקבע כהוראת שעה למשך 18 חודש, עם אפשרות להאריך את תוקפו פעם אחת נוספת, כדי לאפשר השלמת חקיקה אשר תסדיר את כלל ההיבטים הקשורים בשימוש בפיקוח האלקטרוני. מוצע להאריך את תוקפו של החוק לתקופה נוספת עד 15 ביולי 2012, וכן להסמיך את השר לביטחון הפנים, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, להאריך את תוקפו של החוק בתקופות נוספות, שלא יעלו על 12 חודשים כל אחת, עד השלמת מלאכת החקיקה. אודה לכם אם תאשרו את החוק המוצע בקריאה ראשונה על מנת להניחו על שולחן ועדת המדע והטכנולוגיה לשם הכנתו לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לשרה אורית נוקד. נעבור להצבעה על הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון). חבר הכנסת אריאל, לא ראיתי אותך במקומך, חשבתי שאולי ויתרת על זכות הדיבור. נרשמת. כאות הוקרה ליושב-ראש ועדת החינוך, שממהר, אני מתכבד לא להגיד את הדברים שאמרתי קודם על הדברים הנלוזים הללו, ולהצביע. אם כך, נעבור להצבעה, הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א 2011, בקריאה ראשונה.

מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון),

לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה. בעד, 10, מתנגד אחד, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון) אושרה בקריאה ראשונה, ותעבור לוועדת

ממועד זה,

שבו מתפרסמות בקשות הפטנט רק לאחר שהליך בחינתן הסתיים. הצעת החוק מוסיפה סעד רטרואקטיבי בגובה תמלוגים סבירים לבעל פטנט שהמצאתו נוצלה בתקופה שבין הפרסום שנעשה, 18 חודשים לאחר

שנייה ושלישית. נעבור לסעיף האחרון בסדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104) (החמרת הענישה בעבירת ההפקרה), התשע"א 2011,

יציג את הצעת החוק חבר הכנסת מוץ מטלון. בבקשה,

להבנה, לענישה מקלה, לעסקאות טיעון שלא מתקבלות על הדעת, שבינן לבין צדק מינימלי אין דבר וחצי דבר. זה כוחה של הצעת החוק המשותפת לי ולחברי חברי הכנסת, המונחת כאן לקריאה ראשונה. עבירת פגע וברח אינה אסון טבע או תחזית מזג אוויר, שיש לקבל בהכנעה ובחוסר מעש ובחוסר אונים. מדובר בעבירות שניתן וצריך להתמודד אתן ולהרתיע מפני ביצוען. אם נהג שפגע באדם על הכביש ידע כי הפקרתו תגבה ממנו מחיר כבד שבעתיים, ייתכן שיחשוב פעם שנייה ושלישית לפני שיחליט למלט את נפשו במחיר חיי אדם שהפקיר למוות. אני מבקש להודות ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי חבר הכנסת דודו רותם, על המסירות והמקצועיות, המוערכות על-ידי כולנו,

ועל שבחר לאחד את הצעות החוק כולן לכדי תפיסה מחודשת ומשודרגת של עבירת הפגע וברח באופן שיאפשר לחברה הישראלית להתמודד ביעילות ובנחישות רבה יותר בתופעה מכוערת זו. תודה לחברי חבר הכנסת חמד עמאר, תודה לחברי בילסקי, תודה לחברי אילטוב ותודה ליושב-ראש הסיעה בפועל, שביקש שאני אקצר את דברי ונעניתי לבקשתו. אני מבקש מחברי לתמוך בהצעה. תודה רבה לך. אנו מודים לך, חבר הכנסת משה מוץ מטלון, וגם לשאר החברים, לזאב בילסקי וחמד עמאר, על הצעת חוק החשובה הזאת, שהיום הופכת אקטואלית מאוד, לצערנו, ואנחנו חושבים באמת, הלוואי שזה באמת ימנע את התופעות המכוערות האלה, שתלויים בהן חיי אדם. אנחנו נאפשר לך להגיע למקום, חבר הכנסת מוץ מטלון, ואחרי זה ניגש להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104) (החמרת הענישה בעבירת ההפקרה), התשע"א 2011, בקריאה ראשונה. אנחנו נמתין בסבלנות, חבר הכנסת מוץ מטלון.

בסדר, החוק לא יברח. כנראה עוד לא הגיעה העת. בבקשה, אנחנו ניגש להצבעה.

מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104) (החמרת הענישה בעבירת ההפקרה),

חוק ומשפט נתקבלה.

אין מתנגדים, אין